הממשלה? השומר ראש ממשלה אנוכי? אני רוצה שתכריז על הפסקה. אנחנו כרגע בהודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי חבר הכנסת דב חנין ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, ביטול חובת דרישות מבחני כניסה וציון פסיכומטרי), התשע"ד 2014, פ/2301.

תודה למזכירת הכנסת.

שנה לממשלה כושלת, דיון בהשתתפות ראש הממשלה שנמצא אתנו כאן, חבר הכנסת בנימין נתניהו, וגם ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג נמצא כאן. מי שאני לא רואה, חבר הכנסת הרצוג, רשום לי שחברת הכנסת מרב מיכאלי,

לשפר את הכושר הגופני. יש חדר כושר בכנסת. אני מתנצל, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני מבקש אם לא, אם לא, אז מישהו אחר מסיעתך יכול לעלות. אני אאשר את זה. חברי הכנסת, למי שתוהה, אתה, אדוני ראש הממשלה, כבר נמצא כאן. גם ראש האופוזיציה נמצא כאן. יש פשוט הצבעה בוועדת חוקה. ועדת חוקה יכולה להיפתח רק בשעה 11:15 כפי שאישר יושב-ראש הכנסת, עבדכם הנאמן. כרגע אין שום ועדת חוקה. זה לא תירוץ שאני יכול לקבל. אוקיי, אז חיליק יתחיל. אין ברירה. אני מאשר חילופים בתוך הסיעה. אין בעיה. העיקר שראש הממשלה כאן. בבקשה, אדוני. אנחנו היום, כמו שאתם יודעים היטב, מוגבלים קצת בזמן. חיליק, תחפש את המילים. תמצא אותן.

אתה יכול להתחיל בתשבחות. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. הנה, חברת הכנסת מיכאלי הגיעה. שמרתי לך על המקום עד שתגיעי. תודה רבה.

סליחה על הבלגן. עדיין, עד עשר דקות לרשותך. אני אפילו לא אוריד לך זמן. תודה רבה לך, אדוני. אני מאוד מתנצלת. זה פשוט הבלגנים שקורים בתוך הקואליציה עם חוק הגיור. הם מתזזים את כולנו מוועדה לוועדה, מחדר לחדר. אדוני ראש הממשלה, טוב לראות אותך כאן. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי, אני עומדת על הדוכן כאן היום כאשת בשורה. במלאות שנה לממשלת ביבי-בנט-לפיד נמצאו האשמים בכישלונה המהדהד של הממשלה. שר האוצר מצא אותם: בית-המשפט העליון ואגף התקציבים. הם האשמים. הם ביצעו השתלטות, ויש כאלה שיגידו השתלטות עוינת, תחילה על השיח הפוליטי ולאחר מכן על עולם קבלת ההחלטות.

בהבל פה, לאור הזרקורים, שר האוצר מקיא על השדרה המרכזית של אנשי משרדו ועל בית-המשפט העליון. ככה זה כששר האוצר וראש הממשלה, כל אחד מהם בנפרד, בטוח שהמדינה זה הוא. ברוכות וברוכים הבאים לעידן המשילות. מינימום תועלת במקסימום נזק. זה הסיפור של הממשלה הזאת, חברות וחברים. ממשלה שעושה מינימום תועלת במקסימום נזק, ואז מתנערת מאחריות וזורקת את האשמה על אחרות ואחרים. ממשלת "לא אשמים" חוגגת שנה של החלטות רעות, שנה של הבטחות שלא התממשו, שנה של הישגים כושלים. קחו למשל דוגמה יוצאת מן הכלל, יוקר המחיה. אז בשנתה הראשונה הממשלה הצליחה להביא לעליית מחירי המים, לעליית מחירי החשמל, לעליית מחירם של 76% מהמוצרים בסופר, חלב עמיד התייקר ב-10%, לחם בלא פחות מ-8%. המע"מ עלה ב-1%. אבל השמנת המתוקה הוזלה במסיבת עיתונאים מפוארת. מינימום תועלת במקסימום נזק. אבל מי אשם? לפי הפוסטים של שר הכלכלה והפייסבוק נפתלי בנט, שכצעד ראשון השליך משם משרדו את המילים "תעשייה" ו"תעסוקה" כי תעשייה ותעסוקה זה כנראה לשמאלנים חלשלושים אז לפי שר הכלכלה, אשמה כנראה איראן, כי מתוך 180 פוסטים שהוא העלה בשנה האחרונה, שישה עסקו בדת, 100 ומשהו בענייני איראן ופלסטינים ורק 20% בכלכלה. קחו למשל דוגמה אחרת יוצאת מן הכלל, העוני. בתקציב המדינה שהעבירה הממשלה היא טענה בתוקף שיש גירעון של 40 מיליארד שקל וחייבים, פשוט חייבים, להעלות את המע"מ ולקצץ בקצבאות הילדות והילדים. ישבנו ימים ולילות רצופים בוועדת הכספים בניסיון להסביר לנציגיו של נתניהו ולפיד שבקיצוץ הזה, לפי הביטוח הלאומי, הם מורידים עוד 90,000 אנשים, ילדות, ילדים ונשים אל מתחת לקו העוני. שום דבר לא עזר.

אדוני ראש הממשלה, הורדתם אותם מתחת לקו העוני. שלושה חודשים אחר כך הקמתם ועדה למלחמה בעוני. ובוועדה למלחמה בעוני נמצאו האשמים. האשמים הם המספרים. המספרים אשמים. אם רק ישנו את שיטת המדידה של העוני יתברר שבכלל בעצם אין כל כך הרבה עוני. אבל בשביל להיות על הצד הבטוח, הוועדה למלחמה בעוני לא מקבלת עניות ועניים להופיע בפניה ולא כותבת פרוטוקולים מלאים. גם אין לה תקציב.

שר האוצר גם מאשים את העניות ואת העניים בצרות של עצמם. הוא מתרברב שהוא יוציא את המדינה מתרבות של קצבאות לעבודה, בהתעלם מהעובדה שבשנה האחרונה רק התרבו המשפחות שהעבודה לא מוציאה מהעוני. כמו שכולנו יודעות ויודעים, בהמשך התגלה שבעצם הגירעון לא כזה גדול. אבל את הקיצוץ בקצבאות לא ביטלו, לא החזירו את הקצבאות שהורידו 90,000 נשים וילדים, גברים וילדות אל מתחת לקו העוני. מינימום תועלת במקסימום נזק, ככה זה בעידן המשילות. ממשלת "לא אשמים" חוגגת שנה של החלטות שלא רואות את האזרח ממטר, אלא רק את עצמה. שנה של סדרי עדיפויות מעוותים, שנה של עבודה בעיניים. קחו למשל עוד דוגמה יוצאת מן הכלל, משבר הדיור. בשנתה הראשונה העבירה הממשלה הזאת שלל חוקי תכנון ובנייה שאמורים לקצר את ההליכים, להגדיל את ההיצע ולהוריד את המחירים. האומנם? אז זהו, שלא ממש. אלה חוקים עוקפי ועדת תכנון, עוקפי חוקי תכנון, עוקפי איכות חיים והיגיון תכנוני, חוקים שעושים נזק לשטחים ירוקים, לנהלים ראויים לזכות הציבור להישמע ולהתנגד, אבל הם חוקים שלא מביאים אפילו דירה אחת נוספת להשכרה. הם לא מוסיפים דירה אחת לדיור הציבורי שנחוץ למאות אלפים כמו אוויר לנשימה. ים של חוקים ורפורמות, ומחירי הדירות ממשיכים לעלות. מינימום תועלת במקסימום נזק. אבל אל דאגה, נמצאו אשמים גם במשבר הדיור: הקואליציה מאשימה את נגידת בנק ישראל קרנית פלוג. היא זו שלא הצליחה להוריד את מחירי הדיור. כאילו כבר הספקנו לשכוח את הפארסה שהממשלה העבירה אותנו לפני שהיא מינתה את קרנית פלוג. גם אשמה וגם מעזה לצאת נגד הצעד האמיץ,

של שר האוצר או שר הבינוי? מע"מ 0% על דירה חדשה לזוג עם לפחות ילדה או ילד ויש להם עבודה ושירתו בצבא או בשירות לאומי. אכן צעד אמיץ מאוד, כי הוא יביא לעוד עלייה במחירי הדיור. זה גם צעד שערורייתי של אי-שוויון. למה דווקא מי שיקנו דירה ראשונה עכשיו יזכו למתנה השמנה והיפה הזאת, על חשבון כל שאר משלמות ומשלמי המסים? זה גם צעד מפלה מאוד, לא זמין לחרדיות ולחרדים, לערביות ולערבים שלא שירתו כי המדינה לא גייסה אותם ולא אפשרה להם לעשות שירות לאומי,

למי שאין לה כסף לקנות דירה, גם לא בהנחה של 18%. מינימום תועלת במקסימום נזק. ככה זה בעידן המשילות. חברות וחברים, ממשלת "לא אשמים" חוגגת שנה של הישגים מפוקפקים. שנה של ברית אחים, שנה של שקרים. קחו למשל המצאה ממש יוצאת מן הכלל: חוק השוויון בנטל. בחבילה אחת גם מלחמת תרבות, שיסוי והסתה, הפרד ומשול, וגם אי-שוויון עוצר נשימה מכל הצדדים. גם הופכים את צה"ל לצבא שמורכב ממיליציות בדמות גדודים חרדיים סטריליים מנשים, גם לא מגדילים את מספר החרדים המתגייסים כי כבר היום הם מתגייסים במספרים כאלה שהיו מגיעים למכסות בחוק במו עצמם. מקסימום נזק במינימום תועלת. עידן המשילות, אבל ליאיר לפיד יש יום-יום חג. הציונות חזרה, ואל תטרידו אותו עם עובדות או עם המציאות. הוא הרי סופר, הוא כותב את הסרט של חייו. הבעיה היא שזה סרט האימה של כולנו.

לא ברור למה כולם מדברות ומדברים כל כך על משבר הדיור. אחרי הכול, יש בממשלה הזאת שר אחד שהוא באמת מצטיין,

בלתי נלאה, שאיננו נח, והוא באמת מקיים הבטחות. שר השיכון והבינוי עובד במרץ. יש עלייה של 123% בהתחלות בנייה, בהתנחלויות. מאז כניסתו של אורי אריאל למשרד השיכון יש האצה משמעותית בבנייה: 2,534 יחידות דיור התחילו להיבנות ב-2013, לעומת 1,133 בשנת 2012, ואלה רק בניות עם היתרים. במאחזים נמשכת גם בנייה בלתי חוקית באופן מסיבי לכל אורך ורוחב הגדה. בנובמבר 2013 לבדו פורסמו מכרזים לבניית 24,000 יחידות דיור. מתחילת המשא-ומתן באוגוסט פרסמה הממשלה כן,

הממשלה, מכרזים לבניית 5,349 יחידות דיור בהתנחלויות, יותר מ-1,000 יחידות דיור בחודש. רק הבוקר, מזל טוב, אושרו 180 יחידות דיור בירושלים מעבר לקו הירוק. כן, כן, חברות וחברים, במדינת הרווחה של ההתנחלויות הכול בסדר, תודה. יש כסף לדירות, לבתים, לתשתיות, לכבישים, בזמן שבקיבוצים, איפה בירושלים?

בקיבוצים, במושבים וביישובים הערביים, בשיח'-ג'ראח? איפה? הממשלה לא מאפשרת לאף אחד או אחת לבנות מרפסת. בזמן שלא מאפשרות לאחרות ולאחרים לבנות שום דבר אחר, בשטחים, בנייה נפלאה. כמו שאמרנו: מקסימום נזק. ממשלה של "לא אשמים" בת שנה. שנה של הרס הדמוקרטיה, שנה שמסכנת לנו את העתיד. וזה מביא אותנו כמובן אל הנזק הגדול מכולם, האשליה המסוכנת הקרויה "משא-ומתן". אדוני, ראש הממשלה, תאלתרי. סליחה? נשארה לך חצי דקה, גברתי. זה גרוע. זה מה שהבנתי ולכן עצרתי. זה קרה לברז'נייב. הדבר היחידי שאנחנו שומעות ממך, אדוני ראש הממשלה, הוא זריקת האשמה על מישהו אחר. ואיזה יופי לזרוק את האשמה על מישהו יותר מאשר שותפך למשא-ומתן,

הרי מבחינתך ברור שהוא לא פרטנר, כי הוא לא מוכן להכיר במדינה יהודית, כי הוא לא גינה את הירי על עזה. הוא, אגב, גם לא שירת בצה"ל ולא עשה שירות לאומי. אבל מה אתה,

עשית בשביל להשיג הסכם עם שכנינו הפלסטינים ולפתור את הסכסוך שמכלה את מדינת ישראל? מה אתה עושה ועשית כדי להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?

כשאתה מפחיד, מזהיר ומאיים מפני האיום האיראני, אתה לא חוסך במאמצים ומיליארדים כדי להתגונן מפניו. אבל כשאתה מפחיד, מזהיר ומאיים מפני איום החרם שעלול להיות מושת על מדינת ישראל, ומי כמוך יודע כמה נזק הוא יכול להביא, אתה לא נוקף אצבע כדי לעשות את מה שצריך כדי למנוע אותו. אתה חוזר על הפזמון הישן והשחוק, שכבר לא מעניין אף אחד, לזרוק את האשמה על מישהו אחר,

אבו מאזן אשם, אובמה אשם, וגם הרצפה הרי עקומה. בבקשה, בבקשה, עוד קצת.

מינימום תועלת, מקסימום נזק. אז עבאס הוא לא פרטנר, אדוני ראש הממשלה, אבל ישראל היא כן פרטנר?

ששר הכלכלה שלה קורא לפלסטינים "רסיס בישבן", ששר הביטחון שלה מודיע שלא יהיה הסדר בדורנו? ואתה, אדוני ראש הממשלה, כן פרטנר?

שאחרי תשע שנים כראש ממשלה לא הצגת מעולם אף תוכנית מדינית אחת, שחוץ מחצי אמירה על שתי מדינות לשני עמים לא שמענו ממך שום דבר, אז אולי תתחיל מזה שתהיה מדיניות לממשלה? האמת, אדוני ראש הממשלה, אני חושבת שאתה כבר מבין. אני חושבת שאתה כבר יודע מה צריך להיות ומה הולך להיות. אני יודעת שאתה מעדיף ביטויים באנגלית, הרי ראיתי אותך באיפא"ק. ישבתי באולם כשעמדת שם משולהב ושיכור במה, מדבר באנגלית המפורסמת שלך דיבור שנאה שלא היה מבייש את הקיצונים באויבינו ומקבל עליו תשואות אמריקניות באמת מהממות. אז תן לי לתת לך את זה באנגלית: אנחנו ב-bottom of the ninth inning"". תודה, גברתי.

השאלה היא רק אם כשאתה תתמודד עם מה שאתה כבר מבין, לא יהיה מאוחר מדי. ושאלה אחרונה, אדוני ראש הממשלה: איראן, האיום הגדול באמת שבו אתה באמת משקיע את מיטב מרצך ואת מיטב שליחותך ההיסטורית, בגללו אתה לא מטפל בדיור חמש שנים, אתה לא מטפל בעוני, אתה לא מטפל ביוקר המחיה כי איראן היא האיום הקיומי הגדול שלנו. בנושא איראן: איראן קרובה היום פחות לפצצה או יותר, אדוני? תודה, גברתי, הנקודה ברורה. אנחנו פותחים בדיון. בבקשה, מזכירת הכנסת הודיעה לי כרגע שראש הממשלה מבקש לדבר בתחילת הדיון.

אנחנו מאפשרים לו,

ומייד אחריו יעלה יושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. בבקשה. אני מבקש מכל הדוברים לאחר ראש האופוזיציה להקפיד על לוחות הזמנים. סדר-היום שלנו עמוס היום. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

ותודה לחברי הכנסת על ההזדמנות לדבר על פעולות הממשלה עם סיום שנתה הראשונה. אני גם אשמח, אחרי שאציג את הדברים במענה לחברת הכנסת מיכאלי אבל גם כמצע לדיון, אשמח אם תרצו שאדבר בסוף הדיון, אשמח לעשות זאת. מה, להוסיף עוד? זאת החלטה שלכם. צריכים החלטה קונסנזואלית של כולם. אם תרצו, כל שינוי תקנון מחייב הצבעה פה-אחד.

אדוני ראש הממשלה, שנמצא את הקונסנזוס הזה.

גם בסוגיה חבר הכנסת נסים זאב עדיין, לצערנו, לא ראש הממשלה, והודעתי שראש הממשלה מדבר.

הרבה זמן לא ראינו את ראש הממשלה. עד שזכינו היום לראות אותו, תודה, אדוני. כולנו שמחים לראות אותו וגם לשמוע אותו ולא אותך כרגע. תודה.

אני מבקש לשלוח מכאן,

בשם כל חברי הכנסת, איחולי החלמה לפצועינו מהתקרית אתמול. בתגובה, צה"ל תקף מטרות בתוך השטח הסורי של גורמים בצבא הסורי וגורמים אחרים שסייעו לתוקפים וגם שיתפו עמם פעולה. זה תואם את המדיניות שלנו הקבועה, לפגוע באלה שפוגעים בנו. אנחנו עושים את זה בכל מקום, אנחנו עושים את זה בים, באוויר, ביבשה, גם כתגובה, גם כניסיונות ופעולות סיכול למנוע העברת נשק ואמצעי לחימה אחרים נגדנו, אנחנו עושים את זה גם בהצטיידות כוללת של אמצעי הגנה, של "כיפות ברזל" ומערכות נשק אחרות. אני מציין זאת כמדיניות ששמה קודם כול את הביטחון. לפני הכול, מעל הכול, הביטחון. זו המציאות שבה אנחנו חיים. בשנה האחרונה ראינו את הטלטלה בעולם הערבי. לא רק שהיא לא נפסקה, היא חזקה ביתר שאת. כמעט אין שום חלק של המזרח התיכון זולת ישראל שאיננו עובר טלטלה, לפעמים טלטלה אלימה ביותר: הטרגדיה בסוריה נמשכת, הטלטלה בעיראק נמשכת, בלבנון אימפלוזיה, בלוב אימפלוזיה, בחלקים אחרים, מתוקף תפקידי מעת לעת כשר החוץ, תפקיד שהייתי בו, אני נמנע מלפרט בפניכם את כל השמות, אבל אתם הרי עוקבים אחרי זה לא פחות ממני. טלטלה אדירה במזרח התיכון, איומים ביטחוניים, ובכל זאת השנה האחרונה הייתה השנה, ביחס לקורבנות בנפש ושיגורי טילים ורקטות, הנמוכה ביותר זה עשור. והסיבה לא מקרית. יש כאן מדיניות מאוד ברורה. ביקשתי להעביר לכם נתוני סיכום שנה, פשוט סטטיסטיקה, תראו את השיגורים משנה לשנה בעשר השנים האחרונות ותראו כאן תופעה מאוד ברורה: המדיניות שלנו אומרת שאנחנו איננו מוכנים לקבל בשוויון נפש טפטפת, משום שטפטפת טילים ורקטות הופכת מהר מאוד לגשם, והגשם הופך מהר מאוד לסופה, ואז אנחנו נדרשים לתת תגובה הרבה יותר חזקה שכרוכה בתסבוכת בין-לאומית. אנחנו, המדיניות שלי ושל הממשלה, היא אחרת. המדיניות הזאת אומרת: תגיב מייד, כפי שאנחנו עושים. ומעת לעת, כשהטרור מרים את הראש בגזרות שונות, צריך לתת מכה חזקה. הנתונים הם כאלה, ואני מביא את זה פשוט בפניכם: בשנת 2005 שוגרו 1,255 רקטות, זה כולל טילים, 2006, אני מעגל, 1,800, 2007, 2,800, 2008, 3,700, ב-2009, 850, 2010, 370, 2011, 660, 2012, ב"עמוד ענן" 2,550, וב-2013, 74. כלומר, אם תסתכלו, קשה קצת לראות את זה, אתם תראו כאן קו עולה שמגיע לשיאו ב"עופרת יצוקה", אחר כך שטוח עם השפיץ הזה של "עמוד ענן",

ירד באופן משמעותי. אני חושב שזו המדיניות הנכונה. אינני אומר שיש כאן פתרון לטווח ארוך לבעיה שאנחנו מוקפים בטילים וברקטות. הבעיה הזאת קיימת. אנחנו מנסים לפתור אותה גם ביכולות ההתקפיות של צה"ל וגם ביכולות ההגנתיות של מדינת ישראל וגם בהתייחסות לגורם-העל שמחמש את רוב האויבים שלנו, ומתחמש בעצמו, מנסה להתחמש, בנשק גרעיני,

אלמלא הפעולות שלנו סביר להניח, אבל בידי מי היוזמה? סביר להניח שכבר הייתה בידיו היכולת הזאת. אבל הוא גם מחמש את האויבים שלנו, את ה"חיזבאללה",

את "הג'יהאד האסלאמי". בסופו של דבר זו פעולה איראנית. ראינו את זה בתפיסת האונייה, זו אוניית נשק איראנית. איראן מעבירה ל"חיזבאללה" נשק, איראן מעבירה ל"חמאס" ול"ג'יהאד האסלאמי" נשק. בסופו של דבר ההתמודדות הגדולה ביותר שלנו היא מול הגורם הזה וגרורותיו, ואנחנו עושים זאת, לדעתי, מבחינת התוצאות שאנחנו רואים, לא רק בשנה האחרונה אלא גם בשנים האחרונות, בהצלחה. בידי מי היוזמה, אדוני ראש הממשלה? בידי מי היוזמה? עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על התהליך המדיני. אנחנו עשינו מאמץ בשנה האחרונה להתחיל לחדש את התהליך המדיני יחד עם ארצות-הברית. ארצות-הברית הייתה ונשארה בעלת-הברית הגדולה שלנו. אנחנו מעריכים גם את שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני,

ברמות גבוהות מאוד, כולל במקרה של האונייה, האחרון.

ואני רוצה גם להעריך את הניסיון של ארצות-הברית לסייע לנו לקדם את התהליך המדיני. ודאי שהוא תהליך לא קל, הוא תהליך קשה. אנחנו רוצים בשלום ופועלים להשיג הסדר שלום,

והתהליך הזה הוא תהליך שאנחנו רוצים בו לא בכל מחיר. איננו מוכנים לוותר על הדרישות היסודיות שלנו, אף-על-פי שהיינו מאוד גמישים לגבי הכניסה למשא-ומתן, ואני אומר לכם, גם עשינו צעדים מאוד לא פשוטים כדי להיכנס למשא-ומתן, אבל בתוך המשא-ומתן יש לנו עמדות יסוד שאנחנו שומרים עליהן, ויש גם ניסיון של ארצות-הברית ושל שר החוץ קרי, מזכיר המדינה קרי, להניע את המשא-ומתן. אני חושב שכרגע אנשים מבינים, יודעי דבר, מיטיבי לכת, מבינים היטב מיהו הצד הסרבן ומיהו לא הצד הסרבן. מה התשובה שלך על דברי שר הביטחון? ואני אומר לכם שמי שיודע, זה לא מתאים לקריקטורה ולפלטפורמה ולסטיגמה, אבל כל אחד היום מבין שמדינת ישראל וממשלת ישראל מוכנות להתקדם בתהליך הזה ויש מי שאינו רוצה, אינו רוצה בתהליך. מי חוץ ממך חושב ככה?

רבים, רבים. אתה עומד מאחורי הדברים של שר הביטחון שאמר שהממשל האמריקני, לא רק שחושבים, גם יודעים. וכיצד הם יודעים? הם יודעים את זה, תאמין לי, איך אגיד לך? ממקורותיהם. כן, אגיד את זה בעדינות, ממקורותיהם. יום אחד אולי אכתוב את זיכרונותי ואפרוס בפנייך את מקורותיהם ומקורותינו.

הם אינם רוצים. אבל יכול להיות, ואני מקווה שירצו.

יש רק דבר אחד שאני אוסיף. אומרים לנו,

תראה, אומרים לנו, אני אומר לכם, אמרה את זה גם שרה בכירה בממשלה, היא אמרה: זה תלוי עכשיו בצד השני. והיא לא אמרה את זה סתם.

לא אמרה את זה סתם, אמרה את זה מתוך ידיעה עמוקה של הדברים. היא עלה התאנה שלך, היא עושה דבריך. אני חושב, השרה הזאת היא עלה התאנה של הממשלה שלך. חברת הכנסת גלאון, תודה רבה.

זה תלוי כרגע בהיענות הפלסטינית, זו הירידה מהסרבנות האוטומטית, והיא שם, ואף אחד מכם לא צריך לתמוך בה, כי צריך באמת סוף סכסוך, צריך באמת להיגמל מרעיון השיבה, וצריך באמת להכיר בסופו של דבר בשתי מדינות לאום.

זה דבר שכל אחד כאן שרוצה בשלום היה צריך לתמוך בו ולא לתת למישהו לחמוק. אי-אפשר אוטומטית להתכוונן לצד הישראלי ולהגיד: אלה דרישות שאינן הגיוניות. ואם ארצות-הברית מעלה אותן, הן אינן הגיוניות? ודאי שהן הגיוניות.

אם מישהו מנסה לברוח מהדבר הזה, אפילו לא לדון בדבר הזה, לסרב אפילו להיכנס לדיון על הדבר הזה, על הדבר הזה, לא להסכים, להסכים להיכנס לדיון על הצד הישראלי כי גם לצד הישראלי יש דרישות, זה אומר דורשני. ואי-אפשר לעצום את העיניים ולהטיח תמיד את הכול בצד הישראלי, כי זה לא נכון. אבל יש עוד דבר שהוא חשוב. אומרים לנו: תזדרזו, אין לכם זמן כי אנחנו לא יודעים מה תהיה ההנהגה הבאה. האמריקנים אומרים לך את זה. ואני אומר שאלה,

ואני אומר לידידינו האמריקנים את השאלה הבאה, אני אומר להם בדיוק את מה שאני אומר לך עכשיו, אני אומר להם: רגע, זאת אומרת, אם תוחלף המנהיגות הפלסטינית ותהיה כזו שתתהפך עלינו, כמו שאומרים בעגה הפופולרית אצלנו, תתהפך עלינו ולא תקיים את ההסכמים,

הדרישות שלנו להכרה מוצקה ולביטחון נעשות עוד יותר חשובות. ועל כן יש עמדות יסוד שאנחנו עומדים עליהן במהלך המשא-ומתן, אבל יש לנו גם נכונות להיכנס למשא-ומתן. את הנכונות הזאת ברגע זה, ברגע זה, אינני רואה בצד השני. אני מקווה שהדבר ישתנה,

אני אומר את זה לכולכם, בכל חלקי הבית, אני מקווה שזה ישתנה, וימים יגידו. ימים יגידו. אתה רוצה שהם יגידו "לא", אתה דוחף אותם לקיר כדי שהם יגידו "לא". בינתיים אנחנו, למה לממשלה הזאת אין קווים אדומים? חבר הכנסת נסים זאב, נא לשבת. למה ראש הממשלה לא אומר: ירושלים לא למשא-ומתן? נא לשבת, שומעים אותך גם כשאתה יושב. למה הכול פתוח? שומעים אותך גם כשאתה יושב. שב, חבר הכנסת זאב. אתם, השמאלנים, הרסתם את המדינה הזאת. חבר הכנסת זאב. דבר אחד לא האשימו בו את הממשלה הזאת ואת ראש הממשלה הזה, שאין לו קווים אדומים. את זה אני אומר לך. נראה לי שיש בקיאים באופוזיציה. אין בעיה של קווים אדומים, אני אומר לך.

הקואליציה ממש, לבית היהודי, לא נותנת. כיוון ששאלת, מאז הצטרפת לקואליציה, חבר הכנסת גפני, אני רואה שיש באמת יותר אחדות. המרחק ביני לבינם זה בערך כמו המרחק בינך לבין יאיר לפיד. כיוון שהוזכרו הקווים האדומים, הכיסאות קרובים,

הם כרגע עסוקים בלדבר האחד עם השני,

חבר הכנסת נסים זאב, אל תגרום לי, אל תגרום לי להתחיל לקרוא לסדר. אני באמת לא רוצה. ראש הממשלה, אני באמת לא רוצה. אז שב, שב. תודה. זהו. חבר הכנסת אריה דרעי, אם אדוני יוכל לשבת ולא להפנות את הגב זה מאוד יעזור. כיוון שהוזכרו קווים אדומים, אני רוצה להגדיר במפורש דבר שאנחנו קבענו משום שהוא חשוב, ואנחנו מקיימים אותו. יש לנו קו אדום לגבי אספקת נשק מתקדם, מפר איזון, לארגוני הטרור. במידה שאנחנו מזהים זאת, אנחנו מסכלים זאת. לא תמיד אנחנו מזהים, אבל כשאנחנו מזהים אנחנו פועלים, כמעט תמיד מצליחים. זה קו ברור. יש לנו גם יעד לראות את פירוק הנשק הכימי בסוריה. גם זה דבר שאנחנו ערים ועוקבים אחריו, וגם משתפים את ידידינו במודיעין שלנו. אלה דברים שהם חשובים לביטחון ישראל. ביחס לעמדות שלנו, ביחס לירושלים, ביחס לדברים אחרים, שהם חשובים לנו, הם קיימים במשא-ומתן. איננו מסתירים אותם. אנחנו אומרים אותם, אבל איננו מונעים התדיינות. איננו מונעים כינוס של צוותי המשא-ומתן, שבו הצד הפלסטיני יוכל להגיד את הדברים שלו ואילו אנחנו נאמר את הדברים שלנו. אני חייב להגיד שעמדה כזו אינני רואה בצד השני. אני חושב שקשה מאוד להתקדם בתהליך בלי הנכונות הזו. אנחנו שומרים על הקווים האדומים שלנו, הן המדיניים והן הביטחוניים. אני חושב שאנחנו גם מוכיחים זאת. אני רוצה לומר על קו אדום נוסף שאנחנו מתחנו, והוא קריטי לעתידה של מדינת ישראל. חברת הכנסת מיכאלי העלתה את השאלה, אמרה: מה אתה עושה כדי לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית? אגיד לכם, הדבר הראשון שעשינו, שבלעדיו לא הייתה לנו מדינה יהודית ודמוקרטית לאורך זמן, זה לבלום לחלוטין את ההסתננות לישראל. הגענו למצב שמ-2005 ההסתננות הזו צמחה, הגיעו 3,000 מסתננים בלתי חוקיים בחודש. זה בהחלט היה מטפס, לפי כל המגמות והמידע שבידינו, ל-6,000 בחודש. פירוש הדבר, 70,000 80,000 לשנה. בתוך עשור, כמעט מיליון בני-אדם. המדינה שלנו, היהודית והדמוקרטית, הייתה הולכת

שכחתי באמת למנות את המסתננים בין האשמים. לכן היה צורך לעצור זאת, והדבר הזה נעשה והושלם בשנה האחרונה.

מה שקרה בשנה האחרונה הוא שהגדר הזאת הושלמה, המכשול הושלם. אנחנו הוספנו לזה גם חקיקה חזקה מאוד, ואנחנו התחלנו גם בפעולה נוספת. קודם כול בלמנו, אפס מסתננים. זה הישג בלתי רגיל. אגב, הישג ייחודי של מדינת ישראל ושל ממשלת ישראל. אני לא מכיר דבר כזה ברוב המדינות בעולם, אולי באף אחת מהמדינות הללו, בוודאי לא בעולם הדמוקרטי, בשיטות מקובלות, שהמערכת הבין-לאומית מכבדת ומוקירה, ואנשים גם באים הנה ללמוד. אנחנו בלמנו את ההסתננות הבלתי-חוקית למדינת ישראל, הישג ראשון במעלה. עכשיו יש לנו משימה שנייה, משום שאנחנו שומעים את זעקת התושבים, למשל בדרום תל-אביב. אגב, לא רק שם, אבל קודם כול שם. אנחנו יודעים שיש ציבור של כ-60,000 מסתננים בלתי חוקיים שנכנסו למדינה לפני שהספקנו לסגור את שער הנגב שם. לכן אנחנו עסוקים בעזיבתם, אם תרצו. אנחנו פועלים לפי הנורמות הבין-לאומיות. אנחנו פועלים ברצון, אנחנו נותנים להם תמריצים, אנחנו מקיימים קשר עם מדינות נוספות, משום שמדובר בדרך כלל במהגרים, מסתננים, שבאו ממדינות שיש להן בעיות. אנחנו הוצאנו,

עזבו את מדינת ישראל בשנה האחרונה 4,164 מסתננים. זה מספר גדול מאוד. רק כדי להבין, בתחילת השנה, או לפני כשנה, עזבו בסך הכול 63. כלומר, יש כאן עלייה גדולה מאוד, ואנחנו נמשיך בכיוון הזה. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי כלכלת ישראל. אנחנו מאותגרים, כמו יתר העולם, בדשדוש של הצמיחה המערבית, האירופית, בהתעשתות, יחסית אטית, של הכלכלה האמריקנית, אם כי הדבר הזה מתחיל להתרחש, ובבעיות מסוימות שאנחנו רואים בשוקי המזרח. אבל עם זאת, כלכלת ישראל צמחה בשנה האחרונה ב-3.3%, וזה גדול כמעט פי-שלושה מהממוצע של ה-OECD, שזה 1.2%. זה הישג חשוב מאוד. כך גם שיעור הגדילה, הגידול בצמיחה לנפש, תוצר לנפש, שגדל ב-1.4%, לעומת הממוצע של ה-OECD, שהוא חצי מזה, 0.7%. וכמובן, האוברדרפט הלאומי התכווץ. הוא התכווץ מ-3.9% גירעון ב-2012 והוא כמובן ירד ל-3.2%. אבל כיוון שהזכרתם את האבטלה, וצלילה וצלילה,

אני רוצה לענות לכם. תהיה לכם גם הזדמנות להשיב לי. אף אחד כאן לא מנדה אף אחד. אבל כיוון ששאלתם לגבי האבטלה, אז האבטלה במדינת ישראל היא מהנמוכות בעולם. בישראל סיימנו את השנה,

באבטלה של 6.2%, וכמובן, הממוצע של ה-OECD הוא הרבה יותר גבוה, הוא 8%. בצרפת, 10.6%; באיטליה, 12.1%; באירלנד, 13.6%; טוב,

26.4%; ביוון, חבל. גרמניה יותר נמוכה מאתנו, אני אומר לכם, 5.4%. מה עם יוקר

שזה הנושא החברתי הראשון במעלה, בישראל היא מן הנמוכות בעולם,

אותו דבר גם אבטלת צעירים. אבטלת צעירים בישראל היא מן הנמוכות בעולם. הישג חשוב מאוד. הנתון הזה מטעה בצורה קיצונית. הנתון הזה מטעה, מפני שיש הרבה מאוד אנשים שלא נרשמים. הנתון הזה מטעה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל לא מהמקום. חבר הכנסת מרגלית, תודה. הגיע הזמן שנפקח את העיניים. אנשים בני 40, אין להם פה תעסוקה. לאנשים צעירים יש תעסוקה לא ברמה. חתמת על 40 חתימות?

רצית לשמוע את ראש הממשלה, אז מה אתה נואם?

המחיה ויוקר הדיור. תודה, חבר הכנסת שי, תודה רבה. יש לנו שתי משימות חשובות בהפחתת המחירים. קודם כול, הכלכלה הישראלית זו הצלחה. אפשר להתווכח מכאן עד הודעה חדשה, אבל כשאנחנו בוחנים את כלכלת ישראל לרוחב הספקטרום, הכלכלה היא בהצלחה משמעותית. הכלכלה מצוינת, האנשים מסכנים.

אנחנו עכשיו מגבשים צעדים כדי לטפל בהן: 1. אנחנו כבר מטפלים בו, והנושא הזה כמובן הוא מחירי הדיור. מחירי הדיור, על מנת להוריד אותם, יש רק דרך אחת, לטווח ארוך. הדרך הזאת היא רק אחת,

זה להגדיל את ההיצע של הדירות שמשווקות לשוק. אין דרך אחרת להוריד את המחירים. חבר הכנסת שמולי.

לצורך הגדלת, תראה, באמת תודה.

בזכותך לא רק מסתננים עוזבים, גם

אולי נאמר להם שהם יוכלו אחר כך לדבר? גם הצעירים עוזבים, לא רק מסתננים. כן, גם אלה שדיברו כבר, חבר הכנסת שמולי, אני לא מדבר עם עצמי, אני מדבר אתך.

אם תפנה לספרי ההיסטוריה. תודה.

האם אתה תומך בהצעת לפיד, לא,

זו לא שעת שאלות, חבר הכנסת זחאלקה. בענייני דיור?

זה בעיני, כאן מולי, ביציע. הציבור לא מחזיק מזה. הוא מוכן לשמוע ויכוח ערני, אבל יש איזו תחושה של עבירה על הגבול. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש: מה שקרה כאן בביקורים ובהופעות של ראשי מדינה, אני חושב שעברנו את הגבול. אין פרלמנט בעולם שעושה את הדברים האלה.

אתם יכולים להגיד: לנו מותר הכול, אפשר לצעוק בכל דבר, אפשר להפריע כל הזמן, גם לראש הממשלה,

יש גבול. יש, איך אומרים אצלנו, מידתיות. יש מידה. אז שמרו גם על המידה.

אני לא מבקש מכם מה שלא ביקשתי מעצמי כראש אופוזיציה.

עכשיו אני רוצה לגעת בשאלה של, אין מדינה בעולם שראש הממשלה ככה משקר. בשאלה של מחירי הדיור. טוב. אין מדינה בעולם. הפסדנו בעניין הדיור.

חבר הכנסת רוזנטל, חבר הכנסת גפני,

מעכשיו, מעכשיו, ואתה מטיף לנו מוסר גם. מעכשיו כל קריאת ביניים תהיה אזהרה, ואנשים יורחקו. לא יכול להיות מצב שאנחנו דורשים לשמוע אותו ומפריעים.

חבר הכנסת ליצמן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה ביקשת שניכנס לכאן, אז מה אתה רוצה? אני ביקשתי שתשמעו, כי חתמתם 40 חתימות. ולכן יש פה דיון, וגם נציג סיעתך, אני לא יודע אם זה אתה או לא, מדבר. חבר הכנסת גפני מדבר, אז אני לא מבין מה הסיבה שאתה צועק. אתה תדבר עוד מעט.

זהו. אין קריאות ביניים יותר. הסבלנות שלי הסתיימה כבר בשבוע שעבר. התאפקתי רבע שעה, מספיק. אוי, זה הכי גרוע. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה, חבר הכנסת ליצמן. מספיק. אני יוצא

הפתרון האמיתי לבעיית מחירי הדיור זה הגדלה משמעותית של ההיצע. את זה אנחנו עושים על-ידי הגדלת מספר הדירות שמתחילה בנייתן, ויש עלייה מתמדת.

אנחנו צריכים לסגור פער, פער שקיים, וכדי לסגור את הפער הזה אנחנו צריכים להאיץ את התכנון והשיווק, וזה מחייב מה שעשינו אתמול, זה לא הנאום מלפני שנתיים? וזה העברה, חבר הכנסת כבל. העברה של החוק שהעברנו אתמול,

העברנו אתמול בלילה את חוק התכנון והבנייה, שאתם התנגדתם לו. והדבר הזה הוא מכשיר ראשון במעלה להגדלת ההיצע. גם כשנעשה את הדברים הללו, ייקח כמה שנים להדביק את הפער, ועל כן הממשלה מגבשת עכשיו כמה צעדים קצרי טווח שמטרתם לסייע בהפחתת מחירי הדיור. אנחנו נציג את הצעדים הללו בימים הקרובים. למה לא עשיתם את זה עד היום? תסלח לי, אל תגיד שהם לא עשו את זה. חבר הכנסת גפני, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. תודה. הוא נאם את הנאום הזה כבר לפני שלוש שנים,

מה, אתה מקריא קטעי עיתונות? האם ראש הממשלה, מסכים? מה פתאום. אדוני, כיוון שאנחנו בסיכום שנה, אני רוצה להזכיר לכם את ההחלטה של הממשלה לרשת את מדינת ישראל במערכת דיגיטלית של סיבים אופטיים מקריית-שמונה עד אילת. זו החלטה חשובה מאוד.

כשאני הצגתי את מטה הסייבר, שמעתי אחד מהאנשים כאן, אומרים: ראש הממשלה, מה אתה עוסק בנושאים וירטואליים? וירטואליים, אמר אחד. ובכן, גם את זה אנחנו עושים. נאום ראש הממשלה, סייבר. גם את זה אנחנו עושים. לא רק "ישראל דיגיטלית", אלא גם את באר-שבע כבירת הסייבר של חצי הכדור המזרחי, ואנחנו רואים את השינוי הכביר שמתרחש כרגע בנגב. כי בנגב יש עכשיו הגירה חיובית. לא הייתה קודם לכן.

החזון הוא רשת כבישים ורכבות שמחברת את הפריפריה, את הנגב והגליל, למרכז, ואת המרכז לנגב, זה מוקדי תעסוקה כמו הורדת עיר הבה"דים דרומה, צה"ל דרומה, כמו מרכז הסייבר, כמו מטה הסייבר הבין-לאומי,

וחברות באות ומביאות כסף, ויש שינוי. כל מי שהיה או כל מי שנמצא בדרום, מרגיש את המהפכה הזאת. אנחנו בעיצומה של מהפכה, של מימוש חזון, והחזון שלי ממשיך את חזון בן-גוריון, בהבדל אחד: אני מאמין בתשתיות, אני מאמין בתשתיות עסקיות, אני מאמין בתשתיות עסקיות שמוזנות על-ידי השקעות ממשלתיות מתמשכות. כל הזמן יש לנו מתגייסים, כל הזמן יש לנו אנשים שמגיעים ליחידות העילית שלנו. יהיו שם, ילכו משם לפארקים תעשייתיים, שם, במקום. וכש"גוגל" ו"אפל", שביקרתי שם, ו-IBM וכל החברות המובילות בעולם, הם מבינים את החזון הזה, באים לממש את החזון הזה, הרי הדבר הזה משנה סדרי עולם, ובפעם הראשונה מאז הקמת המדינה יש באמת תפנית. הנגב הופך להיות מרכז. אותו הדבר אנחנו באים לעשות גם בצפון. בצפון אנחנו נעשה את זה באמצעות שני גבישים. גביש אחד זה סביב תעשיית החיים, אם תקראו לזה, סביב צפת, בית-ספר לרפואה בצפת ומיזמים אחרים שנמצאים שם. ודבר שני, אנחנו נפעל גם בנושא, נודיע בקרוב, לגבי הגליל המערבי, משום שיש כאן שני חלקים. אנחנו מעוניינים לשים עוגנים ממשלתיים חזקים מאוד שיאפשרו צמיחה של תעשייה, יחד עם תשתיות תחבורה, יחד עם שחרור קרקעות ותכנון מהיר בהתאם לחוק שהעברנו אתמול. אלה דברים שאנחנו מקדמים גם בנגב, גם בגליל. היינו אתמול בוועידה, הרגשנו את הרוח החדשה, היא מפעמת, היא אמיתית. אלה לא מילים, כל אחד יכול לראות את זה. ואגב, אתם יכולים להתרשם מהתנופה העצומה בבניית תשתיות תחבורה, כבישים, רכבות,

מנהרות. אתם רואים את זה. אתם נוסעים לירושלים, אתם רואים את העבודה בכביש 1. אתם לא רואים את החציבה בהר, את המנהרות האלה שנחצבות בהר. אבל עוד מעט תיסעו בזה, כי זה ייקח 28 דקות

אני תמיד נעצר ליד המנהרה, אדוני היושב-ראש. וזה יגיע, וזה דבר גדול מאוד.

אותו הדבר קורה בצפון ובדרום. זה קורה במחלף

שהחליף את צומת-גולני, זה קורה בכביש עמיעד שם, שאנחנו משנים, זה קורה בכביש המהיר לאילת, ויש כבר קטע שסלול מאילת.

אנחנו מדברים לא רק על רכבת לאילת, או יותר נכון רכבת מאילת לאשדוד, וגם לתל-אביב, שגם תהיה עם מטענים וגם עם נוסעים,

זה גם קורה, אני אומר לכם, בכביש מרושת, שיהיה לכם מקריית-שמונה עד אילת ללא רמזור. אומרים לי אנשים: מה, באמת יהיה דבר כזה? אני אומר: מה קרה? בארצות-הברית עשו את זה בשנות ה-40, את ארצות-הברית חיברו ברכבות במאה ה-19. יש לנו הרבה מה להדביק, אנחנו מחויבים לזה. השקענו בזה קרוב ל-30 מיליארד שקל,

למעלה מ-10 מיליארד שקל. זה דבר אמיתי, זה דבר שמשנה את פני המדינה. יחד עם הסגירה של הגבול למסתננים, יחד עם היצירה של מוקדי התעסוקה בגליל ובנגב, הדבר הזה משנה באמת סדרי מדינה. ואני אומר לכם, זה גם חברתי, תפסיק להרוס בתים.

משום שברגע שאתה פורץ לפריפריה, אתה עושה שינוי חברתי גדול מאוד.

אני רוצה להיות שליח, להפיץ את הבשורה הזאת. אנחנו גם עשינו, אדוני, שינוי משמעותי בחינוך. תפסיק להרוס. אתה הורס בתים. השנה פתחנו קרוב ל-700,

ההורים שלהם קיבלו 800 שקל סיוע, בעצם פטור בחינוך חינם. זה שינוי גדול מאוד, אני חושב שהוא גם עוזר לנו להקדים את החינוך הרצוי לילדים שלנו בעולם הגלובלי לגיל המתאים.

בשילוב ישראל הדיגיטלית ודברים אחרים שנעשים במערכת החינוך, זה מפתח חשוב לעתיד שלנו. יש מפתח נוסף, וזה הגז הישראלי. קורים לנו לפעמים דברים טובים, נס.

וצריך להתברך בהם. ומצאנו לא מָן מִן השמים, אלא גז במים, אבל צריך להוציא אותו מהמים. ואנחנו קיבלנו שתי החלטות. ההחלטה הראשונה היא להגדיל את כמות הגז שתשמש את אזרחי ישראל. אני חושב שזה טוב, כי זה יוריד את מחיר החשמל. והדבר השני הוא שאנחנו החלטנו על ייצוא של 40% מהגז, והדבר הזה יכניס לקופת המדינה, זו הערכה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה מחיר הגז הבין-לאומי, כ-200 מיליארד שקל ב-20 שנה. זה שילוב נכון, כך אני מאמין, בין הצורך של השוק המקומי והייצור המקומי ליהנות מאמצעי ייצור זול,

אבל גם מהצורך של קופת המדינה לקבל את אותה קרן שתיתן לנו באמת יתרונות פיננסיים לאורך זמן לצרכים הלאומיים שלנו. אני חושב שזה דבר גדול. הממשלה עשתה דברים רבים אחרים. היא קיצרה את שעון הקיץ, האריכה, יותר נכון, את שעון הקיץ. זה חיסכון של כ-300 מיליון שקל לשנה. זה דבר שלא נעשה. היא עשתה דברים בבריאות. חבר הכנסת ליצמן יצא, אבל חלק מזה, הוא התחיל בו. זה טיפול שיניים לילדים עד גיל 12. ובכן, המשכנו בזה השנה. עד היום ניתנו יותר מ-3 מיליון טיפולי שיניים.

אני מציין ששרת הבריאות גם חיסנה נגד נגיף הפוליו למעלה ממיליון ילדים בישראל. ולשמחתנו אף אחד, אף אחד לא לקה במחלה, וזה הישג חשוב.

וכמובן הוספנו 2.3 מיליארד שקל לסל הבריאות לשנים 2014 2016. השקענו ברווחה 230 מיליון שקל לחיזוק הביטחון התזונתי לאוכלוסיות מוחלשות. פתחנו 12 מרכזים לטיפול בילדים נפגעי עבירות מין ומשפחה. ואני מציין שגם שנת 2013 הייתה שנת שיא בכניסת תיירים לישראל, שנת שיא, ואני מקווה שבשנה הבאה יהיה שיא עוד יותר גדול. אלה מקצת הדברים שעשינו. הדבר החשוב ביותר הוא שאנחנו לא מדברים, אנחנו עושים, ואנחנו ערים לדברים שעוד נשאר לנו לעשות.

אני בטוח שכשניפגש פה בשנה הבאה אני אוכל לדווח לכם, כפי שעשיתי עכשיו, על המשך העשייה והמשך הפעולה. אני מודה לכם, חברי הכנסת. אני מודה מאוד לראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו. חייל בצבא הסייבר. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, מכובדי ראש הממשלה, אתה מתגאה בבית-הספר לרפואה בצפון. אני חייב להגיד לך, היות שיש לי זיכרון ארגוני, כי הייתי שר גם בממשלה קודמת ואפילו בממשלתך, אתה יכול לבדוק, גם ראש הממשלה אולמרט התגאה בבית-הספר לרפואה בצפון. מה זה אומר? שאתה פשוט ממחזר. לצערי, הנאום שלך ממחזר כל כך הרבה דברים. והדבר הכי מדאיג בנאום שלך הוא שהיה בו איזה מסר פסימי שלא משדר שום תקווה לעם ישראל, שלא מקרין שום עתיד טוב יותר לילדינו.

אנחנו מציינים שנה לכינון הממשלה, וחמש שנים אתה משרת כראש ממשלה ברצף. אתה כבר מתקרב לתקופות כהונה לא רחוקות מאלה של דוד בן-גוריון. אתה יכול להתגאות במשהו בקדנציה שלך, משהו משמעותי אחד, שאתה יכול להראות שהבאת למדינת ישראל איזה הישג? האם הצלחת להיטיב עם אזרחי המדינה, עם חייהם? האם רמת החיים שלהם עלתה? האם ייצרת עבורם הזדמנויות חדשות? האם הובלת צעדים אמיצים כלשהם, לשלום, לשינוי אזורי, איזה חזון, משהו שאתה יכול לספר לנו עליו? לא שמענו בנאומך שום דבר מהתחום הזה.

בשלוש שנים יצחק רבין, זכרו לברכה, בשלוש שנים, הצליח לחולל תהליך מדיני, לחתום הסכם שלום עם ירדן, להפוך את ישראל לחברה מקובלת במשפחת העמים, להכפיל את תקציבי החינוך, התשתיות, הרווחה, לצמצם פערים חברתיים, לשלב את ערביי ישראל, שלוש שנים שנגדעו ברצח נורא. זאת עשייה, זה חזון, זה מימוש. מכל אלה דבר אחד לא קרה בממשלה שלך. אתה מציג בעיקר דשדוש בכל תחום ותחום. אתה הבאת אותנו למבוי סתום, אתה נפגש עם המציאות ב-delay, אתה סותם פרצות ורץ בשלומיאליות משרפה אחת לשנייה. לפני שבועיים נתת בלוס-אנג'לס סדרת ראיונות. הצהרת שעכשיו אתה תיכנס לנושא הדיור. אז שר האוצר שלך כשל ושר השיכון שלך כשל, ועכשיו סוף-סוף ראש הממשלה יציל את המצב. אתה באת להציל את האומה, אחרי חמש שנים, אחרי שהבעת אי-אמון, מוצדק, בשר האוצר שלך. זה גם עולה מהסקירה הכלכלית של בנק ישראל למחצית השנייה של 2013: מנובמבר 2012 עד אוקטובר 2013 עלו מחירי הדיור בין 8% ל-10%. אתמול הציע שר האוצר תוכנית חדשה, אץ-רץ לקבל כותרות, בנוגע למחירי הנדל"ן. אז קודם כול, העד הכי טוב לתפקוד של הממשלה שלך בתחום הזה ולתפקודו של שר האוצר זה השר שטייניץ. אני מזמין את כולם לקרוא את הריאיון המופלא שלו אצל סבר פלוצקר ביום שישי. ולא עוברות כמה שעות מהודעת שר האוצר, שר השיכון מודיע לנו שהתוכנית לא אפויה. וכמו כל דבר שהממשלה שלך עושה, היא עושה חצי עבודה ושני-שלישים בכישלון בדרך. שמעתי הבוקר את סגן שר האוצר מכחיש את ההודעה שיצאה אתמול מהממשלה על תוכנית מיוחדת להתמודדות עם יוקר שכר הדירה בישראל, שכבר בירכנו עליה, חברת הכנסת סתיו שפיר, שמובילה יחד עם חיליק בר ואורלי אבקסיס שדולה מאוד יפה בנושא, אז סגן שר האוצר מודיע: לא היה ולא נברא. יד ימין של הממשלה לא יודעת מה עושה יד שמאל. משרפה לשרפה. אז בוא נזכיר כמה דברים, אדוני ראש הממשלה. השדולה שלה טובה, ? כבר ביוני 2011 הבטחת "סופר-טנקר" לנדל"ן, הכרזת על שורה ארוכה של צעדים להורדת מחירי הדיור. שום דבר לא התממש, כלום לא קרה. בשנים האחרונות הנדל"ן תחת אחריותך התייקר ב-80%. ברוב השנים האלה אתה אחזת בהגה, אחזת ואיבדת אחיזה. אתה ראש ממשלה ב-delay, וחמור מכך, אתה ראש ממשלה שלא עומד בהצהרות שלו-עצמו. אתה לא רק ב-delay, אתה פשוט לא מסוגל. במשך כהונתך התהדרת בצמיחה המרשימה של המשק.

בזכות הגז הטבעי, המשק היה אמור לצמוח ב-3.8%; בסופו של דבר הגענו לצמיחה של 3.3%, ובשנה הבאה היא תהיה פחות מ-3% דהיינו בשנה הזאת. המשק בהאטה, בהאטה חמורה. הייצור התעשייתי בתקופתך הולך ויורד, היצוא נמצא בשחיקה, היצואנים מיואשים, התעשיינים מיואשים, גל פיטורים עצום מתקרב אלינו מכל קצוות הארץ בתעשייה, במקומות העבודה. תראה מה קורה בדרום. אתה אדיש לכך לחלוטין. לא התערבת בשום כלי שמעודד צמיחה או מעודד יצוא. שום דבר. שר הכלכלה שלך בכלל הפך להיות אויב היצואנים והתעשיינים. הממשלה שלך פגעה השנה בכל שכבות האוכלוסייה. נכשלתם בטיפול ביוקר המחיה, לא הורדתם את מחירו של מוצר אחד על המדף בסופר. העלית מסים, פגעת בשכבות החלשות, הורדת אלפים אל מתחת לקו העוני. זה יהיה שיעור העוני הגבוה ביותר השנה, נובמבר 2014. תרשמו לפניכם: שיעור העוני הגבוה ביותר מזה שנים. לפי נתוני נילסן, 76% מהמוצרים התייקרו, שלושה מתוך ארבעה מוצרים ברשתות השיווק יקרים יותר מכפי שהיו לפני כהונתך. יאיר לפיד, שר האוצר, איפה הכסף? לפי הדוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מחירי המזון כאן בארץ גבוהים ב-25% מבאיחוד האירופי. ואתה בכלל, ראש הממשלה, בכלל לא דיברת על זה. על מה לא דיברת? על יוקר המחיה לא דיברת, כי זה הכישלון הכי גדול של הממשלה שלך. אני מחפש נקודות אור, ואני חייב לברך את צה"ל על הישגיו. וגם אני מאחל רפואה שלמה לחיילים שנפצעו, וגם אני מברך את צה"ל על פעולותיו וגם על החלטות שהתקבלו. אבל יש תחומים נוספים. דיברת על הבריאות, הזכרת את ליצמן. בית-חולים אחד באחריותך, "הדסה", נמצא בסכנת סגירה וקריסה. כנ"ל מערכת הבריאות הציבורית, כולה בסכנה. העלית את התעריפים של האמבולנסים. ביטחון אישי? כבר הפסקנו לספור את מספר הפיגועים הפליליים שהיו כאן בשנה האחרונה. אזרחי ישראל איבדו אמון במשטרה ובזרועות האכיפה, וממשלתך לא עושה דבר. והתהליך המדיני,

כמה שאתה אוהב לדבר על התהליך המדיני. הרי ההגעה להסדר שיפריד בינינו לבין הפלסטינים היא חובה, היא אינטרס ישראלי מובהק. ללא הסדר ישראל תעמוד בפני מדינה דו-לאומית. אתה יודע זאת. זה מסכן את הרוב היהודי במדינה יהודית ודמוקרטית וזה מסכן את עתידנו הביטחוני. אנחנו יכולים להסביר עד מחר למה אבו מאזן לא פרטנר, אבל זה לא מביא אותנו לפתרון. שר הביטחון שלך מבהיר קבל עולם שלא יהיה שלום בדור הזה, ומשדר ייאוש ומורך לב. אז מה כן יהיה, אדוני ראש הממשלה? אז מה הפתרון ששר הביטחון שלך מציע? אולי אתה נהנה להיות זה שעומד בראש הממשלה כשמצד אחד השרה האחראית למשא-ומתן מסבירה דבר אחד ושר הביטחון מסביר דבר שני. אולי אתה נהנה להיות באמצע, כזה מין "למלם" שאין לו פתרון, יושב על הגדר, רגל פה רגל שם, בלי יכולת, רק ב-delay. אז איך נמשיך בדורנו, ראש הממשלה, ברצינות, לשמר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? האם אתה חותם במו-ידיך על המדינה הדו-לאומית, כמו שחותם שר הביטחון? מדינת לאום של העם היהודי זו דרישה מוצדקת ולגיטימית להסדר הקבע הסופי. זה מופיע אפילו בהסכם ז'נבה. אבל זה לא מה שמניע אותך באמת. מה שמניע אותך זה הקשיים שאתה עומד בפניהם במפלגה שלך. ואבו מאזן הוא פרטנר קשה, וחובת ההוכחה אם הוא מסוגל לספק שלום ולהביא את עזה למשוואה היא עליו, אבל ההתנהלות שאתה כופה על ישראל בשנה האחרונה, כשיש עלייה של 123% בבנייה מעבר לקו הירוק ביהודה ושומרון, זה מה שמבודד אותנו בעולם. גם פה אתה ב-delay, גם פה אתה מתעורר מאוחר ואז אתה מתפלא שאין תהליך כשאין לך שום אמון עם הפלסטינים, שאין לך שום דיאלוג עם אבו מאזן, שאתה שם את יהבך על ארצות-הברית, וגם היא מורטת את שערותיה. אז ביטחון זה באמת חשוב, זה חיוני. לא ייכון שלום בלי ביטחון. אבל ביחסים שלך עם ארצות-הברית, שהם חיוניים לביטחון, אתה מייצר מתח בלתי פוסק שמערער את הביטחון. ויתרה מזאת, אתה מדבר על ביטחון? בעוד שבועיים אתה צריך לשחרר את האסירים הנתעבים ביותר, שלא מגיע להם לטעום את טעמו של החופש ולו ליום אחד. ויכולת להימנע מהצעד הזה, יכולת ללכת להקפאת הבנייה בהתנחלויות, ואתה לא מסוגל. וידעת שנתמוך בך בהקפאת הבנייה בהתנחלויות. אבל אתה לא מסוגל. ואז שר האוצר שלך מדבר על חרם והשרה לבני מדברת על חרם וזה מחלחל בכל מיני פינות, ואתה לא מסוגל להתמודד עם זה, ואתה יודע שזה יגיע בסוף לפורומים הבין-לאומיים. ותוך כדי ההתמודדות הקשה הזאת, גם עם הסוגיה האיראנית וגם עם סוגיית החרם, אתה ושר החוץ שלך מפקירים את השביתה של עובדי משרד החוץ, שאתם יודעים שאין עוול גדול מזה, ושר האוצר וסגן שר האוצר מתעללים בהם. אבל לכם זה לא אכפת, כי זה עכשיו בסבבה: אנחנו נראה לכולם מי חזק. ואז אתה מדבר על חציית קווים אדומים. ברור שייחצו קווים אדומים, כי הממשלה חוצה קווים אדומים, ביחסי עבודה במשק, בהתנהלות הדמוקרטית שלה, בשיח בתוך הפרלמנט. בקיצור ולסיום, מכובדי ראש הממשלה, שנה לממשלה וחמש שנים לכהונתך ועדיין אין אף מורשת שכתובה על שמך. לא פלא, כי אתה לא יכול ולא מסוגל. בזבזת חמש שנים. הבנו מול מי אנחנו עומדים. למען האמת, הבנו את זה מזמן.

אדוני ראש הממשלה, אתה וממשלתך צריכים לפנות את כיסאותיכם, צריכים לפנות את מקומותיכם למי שכן מסוגל, כי זה פשוט לא עובד. אתה דיברת קודם לכן על ספר הזיכרונות שלך, אני מקווה מאוד שבקרוב אכן תוכל ויהיה לך זמן לשבת ולכתוב את ספר זיכרונותיך. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה, חבר כנסת יצחק הרצוג. אנחנו עוברים לדיון. חברי הכנסת, הודעה שלא לפי סדר-היום: על מנת להפסיק את פרץ הפניות אלי בנושא הזה, אני הודעתי אתמול בישיבת הנשיאות שמבחינתי העדיפות ביומיים האלה, אתמול והיום, היא לכל מה שקשור לניקוי השולחן, חוקים במיוחד לקריאה שנייה ושלישית.

אם אני פה ושם מאפשר כינוס ועדה לצורך רוויזיה, לצורך הצבעה חוזרת, מה שזה לא יהיה, זה במסגרת המדיניות המוצהרת. אתכם הסליחה, אם מישהו באותו זמן רצה להיות במליאה.

אין בעיה. אז פשוט תפסיקו עם העניין הזה. כל מה שקשור לקריאה השנייה והשלישית בוועדות השונות, אני לא נכנס פה למהות החוקים אלא אני מאפשר לנקות את השולחן. בבקשה, אנחנו עוברים לדיון הסיעתי בנושא. ראשון הדוברים הוא סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס, מטעם הסיעה הליכוד ביתנו. עד שמונה דקות לרשות אדוני. אחריו, בועז טופורובסקי מטעם יש עתיד. עד חמש דקות לרשותו. אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, בשבוע שעבר ירד באופן סופי המסך על מפלגת העבודה, זו שהתיימרה להמשיך את מורשתו של יצחק רבין, עליו השלום. אתם, סיעת העבודה, בהנהגתך, עשיתם זאת כאשר פעלתם בניגוד מוחלט לתפיסתו של יצחק רבין,

שבאה לידי ביטוי באמירה החדה והנבונה והנכונה כל כך: בבכיינות לא בונים מנהיגות. זה מה שאתם עושים, כך אמר יצחק רבין, ולא ידע שכעבור 19 שנה, כ-20 שנה מאז כיהן כראש הממשלה, יורשיו בבית הזה לא יקיימו את מורשתו, גם בקשקשנות לא בונים מנהיגות. בפרפראזה אולי, חבר הכנסת בר, של התגובות על התרגיל המסריח שהוּבלה, שאתם, מפלגת העבודה, הובלתם אליו את ישראל, נמאס לנו, רק אומרים מה לא לעשות, רק מה לא לעשות, מה אתם עושים? מה עשיתם?

מעציב אותך. אני במקומך הייתי יותר עצוב, אין עבודה, אין דיור, אין שלום.

הייתי יותר עצוב לשמוע את נאומה של חברת הכנסת מיכאלי, גם את נאומו של ראש האופוזיציה, אבל גם את נאומה של חברת הכנסת מיכאלי, שאפילו לא יודעת על מה היא מדברת. היא מגנה בנייה בירושלים. העיר שלך, שעליה אמר יצחק רבין, עליו השלום, וגם שלך, חבר הכנסת מרגלית,

על ירושלים אמר יצחק רבין, עליו השלום, והוא נשאל: אם אני אצטרך לבחור בין שלום לבין ירושלים, אני אבחר בירושלים. באה פה חברת כנסת, בספסלים של מפלגת העבודה, ומגנה ממשלה על החלטה על בנייה בירושלים, במקומות מסוימים. אל תיקח את זה למקום שאתה לא צריך. אתה, אתם, בדיוק למקום הזה, ציטוט מדויק.

תמיד תזכור שבנינו בשכונות,

הוא בנה, לא אתם. שלא פינו שם אנשים מהבית שלהם, ועל הר חשוף: בגבעה-הצרפתית, בגילה, ברמות ואפילו בהר-חומה. אנחנו בנינו. אנחנו בנינו. משום, חבר הכנסת מרגלית, למה אתה נזעק?

אנחנו לא לקחנו, ממפלגה רצינית, שלום לך. ממפלגה רצינית, שעם כל המחלוקות, מפלגה שבנתה בירושלים, סליחה, והן רבות, הייתה חלק ממימוש החזון הציוני. הפכתם, בהובלתו של חבר הכנסת בוז'י הרצוג, לאופוזיציה מתבכיינת, ילדותית, לא רצינית ומחרימה,

התחלתם לחשוב, אין מה להגיד,

נתאר לעצמנו מצב תיאורטי, שבו הליכוד, תיאורטית, שבו הליכוד מנהיג אופוזיציה, ומחליט, אדוני היושב-ראש, שהוא מחרים את הכנסת ומקים פרלמנט אלטרנטיבי. איזו זעקה הייתה קמה, בצדק, בארץ ובעולם, על הימין המסוכן בהנהגת הליכוד שמחרים את הדמוקרטיה, מקים לעצמו כנסת אלטרנטיבית, והייתם אומרים: הם מתכננים לעשות מהפכה לא דמוקרטית. מוציאים את מיטב הקשקשת שלכם משנות ה-30 של המאה הקודמת,

על הפאשיסטים וסותמי הפיות והסכנה לדמוקרטיה. זה חוק המשילות שלך סותם פיות, לא אנחנו. במעשיכם, במעשיכם אתם הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה הישראלית. אתם מטיפים על דמוקרטיה, על שלטון תקין, קשקשת,

אתם מטיפים, בשנות ה-30 לאצ"ל היו 250 רובים ול"הגנה" היו 40,000. אתם הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה הישראלית, ומטיפים,

אוה, הפרלמנטר המהולל. חבר הכנסת רוזנטל. הפרלמנטר המהולל.

חבר הכנסת אופיר, הפרלמנטר הדגול. חבר הכנסת אופיר אקוניס, רגע. האיש שלא הצליח לעשות שום דבר כחבר פרלמנט שנה, חבר הכנסת אופיר אקוניס,

חבר הכנסת רוזנטל, אתה קורא לי בכינויים,

אין דיור, אין עבודה, אין דיור בר-השגה,

מה עשיתם? חבר הכנסת אופיר אקוניס,

חבר הכנסת רוזנטל, לא היה לכך מקום. הפרלמנטר הדגול, חבר הכנסת רוזנטל, לא היה לזה מקום.

לפרוטוקול: חבר הכנסת רוזנטל התנצל על הביטוי הספציפי הזה. אני קיבלתי את התנצלותך. עכשיו, אתם ממשיכים, חבר הכנסת מרגלית, להטיף על דמוקרטיה ועל שלטון תקין ועל סתימת פיות,

אולי חבר הכנסת הרצוג יהיה ראש האופוזיציה, יגלה לנו משהו שהוא מבין בו: זכות השתיקה. יכול לגלות לנו משהו, הוא מבין בזה, יש לו מומחיות בזכות השתיקה. עכשיו, אתה יודע היטב שבמקום לדבוק במורשתו של יצחק רבין ולא לנסות לבנות מנהיגות בבכיינות, אימצתם את המורשת האמיתית שלכם, את הדבר שהוא היסוד האמיתי ביותר של מפלגת העבודה, שבא לידי ביטוי, חבר הכנסת בר,

בוודאי זוכר את המורשת של יצחק בן-אהרון שאמר בליל המהפך, במאי 1977: עם כל הכבוד שאנו מייחסים להכרעת העם, אינני מוכן לכבד אותה. זאת המורשת האמיתית של מפלגת העבודה וזה כל הסיפור. מפלגה שאיננה מסוגלת, מפלגה שאיננה מסוגלת, מה לעשות, אתם לא מסוגלים לעכל את העובדה שהציבור, על-פי רוב, תתבייש. ז'בוטינסקי ב-1940, פשוט לא נותן בכם אמון. וז'בוטינסקי ביקש ממנו לקחת את האחריות ולבנות פה מדינה. לא מסוגלים,

לזה אתה קורא שזה המורשת שלנו? של נעליך מעל רגליך, כך אתם מתנהגים, מי הקים את המדינה הזאת?

מי הקים את המדינה הזאת? חבר הכנסת מרגלית, זה עליכם. של נעליך מעל רגליך ותן כבוד לתנועת העבודה,

חבר הכנסת מרגלית, זה אתם, זה לא אני, כשאתה תפסיק ליהנות מזה תגיד לי,

אני מתאר אתכם. 250 רובים היו לאצ"ל כשל"הגנה" היה 40,000. אני מתאר אתכם.

אני מתאר מצב. אני מתאר את ההתנהגות שלכם. זה כואב, זה קשה, אתם יודעים ששגיתם שגיאה חמורה בשבוע שעבר, אתם יודעים את זה, כולם בבית, כולל יושב-ראש האופוזיציה, אבל אתם נהנים עוד מגלי ההדף של התמיכה מה קרה,

הבנתם שיש אלטרנטיבה? אתה מקשקש את הקשקושים האלה? הבנתם שסוף-סוף יש אלטרנטיבה לראש הממשלה? אדוני היושב-ראש,

שהוא לא דבר קדוש? שהוא לא נמשח למלך? שיש אופציה שגם חרדים וגם ערבים וגם ציונים יכולים להסכים אתה? התחלתם לפחד? אני מבקש,

להודיע למליאה ולחבר הכנסת בר שפורים כבר נגמר, אז תפסיק עם הבדיחות, אז תורידו את המסכות

ומה עם הבידוד הבין-לאומי? מה עם הבידוד הבין-לאומי, חבר הכנסת בר? נשיא ארצות-הברית, ראש ממשלת בריטניה, ראש ממשלת קנדה, יושב-ראש הפרלמנט האירופי, נשיא רומניה, מכל קצוות העולם מגיעים לכאן, ואתם ממשיכים להזהיר מפני בידוד בין-לאומי,

מיקרונזיה, המסתננים, בזמן שאנחנו עמדנו מול שטף של מסתנני עבודה בלתי חוקיים, שכבשו, וזהו הכיבוש היחיד שיש בארץ-ישראל, זה הכיבוש היחיד, של המסתננים מאפריקה, בשכונות שלמות בדרום תל-אביב,

במימון הקרנות של מדינות אירופה, עמדתם לימינם, הסַתֶם אותם להפגין נגד הממשלה ולשבות,

כן, בהחלט. בזמן שהממשלה מתייצבת לימינם של תושבי ישראל, האופוזיציה התייצבה לימינם של המסתננים. נא לסיים, אדוני.

אי-אפשר שלא לסיים את הסיכום הזה בבריחתה,

אדוני היושב-ראש, היכן נמצא יושב-ראש האופוזיציה? על-פי התקנון, הנה, איפה הוא?

נמצא מולי. אה, אה, הוא מחזיר את הברית ההיסטורית עם ש"ס. זה בדיוק הנושא הבא שאני הולך לדבר עליו.

הוא מקשיב לך 30 שניות,

ואז אתה תסיים. אי-אפשר שלא לסכם את המושב הזה בבריחה, חבר הכנסת הרצוג, של מפלגת העבודה מההצבעה על חוק השוויון בזכות לשרת בצה"ל, שבטעות מכונה "השוויון בנטל". זו זכות לשרת בצבא, רבים ממנהיגי מפלגת העבודה היו רמטכ"לים, היו אלופים, אביך היה אלוף, תתי-אלופים, חבר הכנסת בן-אליעזר ואחרים. במקום לבוא לכאן ולהצביע,

יש ויכוח על סעיפים בחוק, במקום להוות דוגמה, במקום לגבות, ברחתם מהמקום הזה, ברחתם מכאן. רק דמיינו לעצמכם מה חושבים עליכם חיילי צה"ל בחזית ובעורף, בסדיר ובמילואים, כשהם רואים אתכם בורחים מההצבעה על השוויון בזכות.

אדוני היושב-ראש, האופוזיציה, הצגתם, הצגתם חוק עלוב.

קצת עפה על עצמה בשבוע שעבר. כבר דמיינתם את עצמכם נכנסים ללשכות השרים בקריית הממשלה וכבר תפרתם חליפות. תנו לי לתת לכם עצה קטנה: תשאירו את החליפות שלכם בארון, שלא תאוץ לכם הדרך,

משום שצפויות לכם עוד הרבה שנים באופוזיציה. אני מבטיח לך שלא. תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, וייאמר שחברי מפלגת העבודה גם היום לובשים חליפות יפות. אני מזמין את חבר הכנסת בועז טופורובסקי מטעם יש עתיד, עד חמש דקות,

חברת הכנסת יחימוביץ מטעם סיעת העבודה. אדוני היושב-ראש,

ראש הממשלה,

אני חייב להגיד לאופוזיציה: נושא הדיון, שנה לממשלה כושלת,

אתם לא יודעים להיות אופוזיציה,

אתם פשוט חוטאים, חוטאים לתפקיד של האופוזיציה. כי הממשלה היא לא ממשלה כושלת, היא ממשלה שעושה מה שהיא הבטיחה לפני הבחירות שהיא תעשה. אתם יכולים לבוא ולהתמודד אידיאולוגית עם הפעולות של הממשלה, גם את זה אתם לא עושים, כי הפעולות שהממשלה עושה הן פעולות שאתם חלמתם לעשות כשפעם אתם הייתם בקואליציה ולא הצלחתם. אבל ממשלה כושלת לא מעבירה חוקי משילות כמו שהממשלה העבירה וכמו שהיא הבטיחה. ממשלה כושלת לא מעבירה את השוויון בנטל כמו שהיא הבטיחה לפני הבחירות. ממשלה כושלת לא מעבירה רפורמה בחינוך כמו שהיא הבטיחה, ורק אתמול אושר קיצור החופש הגדול לתלמידי בתי-הספר. ממשלה כושלת לא דואגת להפסיק מינויים פוליטיים בחברות ממשלתיות, אני לא ראיתי את בייגה עושה את זה אי-פעם. ממשלה כושלת לא עושה כל מה שהיא מבטיחה צעד אחרי צעד, פעולה אחרי פעולה. ובמקום להתמודד עם הפעולות ועם העשייה, אתם מתמודדים עם ססמאות. תסתכלו על המצעים שלכם, לחלקכם יש מצעים, ותראו שכשאתם הייתם בקואליציה פשוט לא קיימתם את זה, לכם אין מצע, לא קיימתם את זה. יש לנו מצע מפורט. כל נושא, תעברי, חברת הכנסת גלאון, אני מזמין אותך לעבור על כל נושא במצע שלנו, לראות איך אנחנו פועלים בהתאם למה שהבטחנו. אני יודע שזה מוזר, זו פוליטיקה חדשה שכנראה לא קיימת באופוזיציה, כי באופוזיציה קיימת פוליטיקה של ילדים, ילדים בגן. כי כשלא נעים לכם ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם מחרימים ובורחים ולא מגיעים להצבעות, כי זה הכי קל. זה מזכיר לי את הסיפור על "דובי לא לא" כי אתם ילדים, אז אני אספר לכם כדי שתבינו, "דובי לא לא" כל הזמן אמר "לא לא", עד שהגיע מלאך מן השמים ודאג שהוא יוכל להגיד רק "לא". ואז "דובי לא לא" גילה שבמציאות קשה לחיות ולהתקיים כשאומרים "לא" כל הזמן, וזה מה שאתם אומרים, "לא,

גם המשל על "זאב, זאב" היה יכול להיות רלוונטי כאן, כי על דברים טובים אתם באים ומתלוננים שהם יהרסו את המדינה. ואנחנו כל פעם משפרים ועושים את המדינה יותר טובה, ואם חס וחלילה יבוא יום ונעשה טעות, אף אחד לא יאמין לכם. ותסתכלו, תקשיבו לציבור, תראו מה יוצא בעיתונים, בתקשורת, תדברו עם השטח, תראו שכבר לא מאמינים לכם כי אתם פשוט על כל דבר צועקים "זאב, זאב" ועל כל דבר אתם אומרים שהוא לא טוב, ואף אחד לא מאמין לכם. עכשיו לצביעות החדשה מבית האופוזיציה הצביעות בנושא הדיור.

הממשלה הזאת פועלת בכל מובן בתחום הדיור, לטווח הקצר, לטווח הבינוני ולטווח הארוך. לטווח הבינוני והארוך אנחנו שדרגנו את הווד"לים, אתמול עברה הרפורמה בתכנון ובבנייה שתקצר את הביורוקרטיה, אנחנו מובילים עכשיו את החקיקה על הוותמ"לים להאצה בבנייה בדרך עוקפת-ביורוקרטיה, אנחנו דואגים להסכמי-גג, שר האוצר חותם על הסכמי-גג עם עיריות כל הזמן בשביל לעודד בנייה ובנייה ובנייה, בשביל להגדיל את ההיצע, כי אנחנו מסכימים: הדרך לפתור את משבר הדיור היא להגדיל את ההיצע. אנחנו כל הזמן אומרים את זה וכל הזמן מטפלים בזה. ומה עשתה האופוזיציה בשנה האחרונה? אמרה: עזבו אתכם מהיצע, אל תעשו את הדרכים לקיצור הביורוקרטיה, זה לא טוב לקצר את הביורוקרטיה. תדאגו עכשיו לזוגות צעירים, תדאגו עכשיו. ואז הצהרנו, שר האוצר בא, בניגוד לדעת הפקידים באוצר, ואמר: מע"מ אפס לזוג צעיר לרוכשי דירה ראשונה. ובמקום שתגידו כל הכבוד,

במקום שתגידו כל הכבוד, מה אתם באים ואומרים? לא, זה לא טוב. כי אתם לא דואגים להיצע,

אתם לא דואגים להיצע, זה יעלה את מחירי הדיור. הרי מה, אתם מקשיבים? אתם קראתם את ההצעה הזאת בצורה רצינית? לא נראה לי. ולכן אני אסביר לכם, אני אסביר לכם מעל הבמה בדיוק את פרטי ההצעה, שתבינו למה כל הטענות שלכם,

כל הטענות שלכם פשוט לא נכונות. אז יהיו זכאים זוג עם ילד שלפחות אחד מהם שירת בצבא,

מה קורה? ואם אין לו יכולת ללדת ילדים? ולא הייתה דירה בבעלותם,

לא רק זוג נשוי לפי הרבנות, אלא כל תא משפחתי: גם זוגות חד-מיניים, גם ידועים בציבור, גם משפחות חד-הוריות, גם זוגות שלא הצליחו להביא ילדים עד גיל 35 וגם רווקים מעל גיל 35. כל אלה יהיו זכאים. כל מי שבאמת צריך דירה, עובד ותורם למדינה, יהיה זכאי למע"מ אפס בקניית דירה ראשונה, ומדובר על דירה חדשה מקבלן. אז באו מהאופוזיציה חלק מהאנשים, חלק הבינו את זה, אבל חלק באו ואמרו: למה לא דירה יד שנייה? למה לא לתת מע"מ אפס על דירה יד שנייה? אז התשובה היא פשוטה: כי אין מע"מ על דירה יד שנייה, אלא אם כן קונים אותה מחברה, מה שכמעט שלא קורה. אין מע"מ על דירה יד שנייה. ואז אומרים: זה יגרום לעליית מחירים, מכל מיני סיבות. אבל מה אנחנו אמרנו בתוכנית שלנו? השמאי הממשלתי ייקח כל יישוב, צריך לסיים.

אני מסיים, דקה. ייקח כל יישוב, יסתכל מה המחיר הממוצע למ"ר, ייקח 95% ממנו, ורק אם תהיה דירה במחיר שהוא 95% מהמחיר הממוצע למ"ר,

יותר נמוך מהמחיר היום, רק אז הרוכשים יהיו זכאים להנחה. עכשיו, למה זה יגרום? אני לא אכניס אתכם לנבכי המתמטיקה, כי אין זמן, אבל זה יגרום לכך שאם היום דירה עולה מיליון ו-590,000, היא תימכר במיליון ו-400,000. גם הקבלן ירוויח יותר, גם רוכש הדירה ישלם פחות, ומי שישלם את ההפרש, כי אין קסמים בכלכלה, זה המדינה. המדינה מכניסה את היד לכיס, וגם זה כואב לאופוזיציה, שכל הזמן באה ואמרה: למה המדינה לא מכניסה את היד לכיס בשביל לעזור במחירי הדיור לזוגות צעירים? המחיר המקסימלי לא יעבור 1.6 מיליון ש"ח. מי שימכור בתוך פחות מחמש שנים יחזיר את ההטבה למדינה, וככה לא יעשו קומבינות על המדינה. מע"מ אפס, ולא פטור ממע"מ, יאפשר לקבלנים עדיין להזדכות על הוצאות המע"מ כתוצאה מהבנייה שלהם, מתשומות הבנייה, ולא יגרום לקבלנים להעלות את המחירים כי להם יעלו המחירים. ההטבה, בשונה מכל מיני רעיונות אחרים, כמו מחיר מטרה וכאלה, תחול על כל הקרקעות במדינת ישראל: לא רק קרקע מינהל אלא גם קרקע פרטית, גם על בתים רבי-קומות ובתים פרטיים, על כל הקרקעות במדינת ישראל. היא תעזור לכל חלקי המדינה, מרכז ופריפריה. לא דואגים רק למרכז, לא דואגים רק לפריפריה, דואגים לכל, לכל, המדינה ולכל חלקי המדינה. סוף-סוף נביא לירידת מחירים בטווח הקצר, ועד אז אנחנו מקווים שכל הפעולות שלנו בטווח הבינוני ייכנסו לתוקף, ויתחילו לבנות, ואז ההיצע ידביק את הביקוש ויעקוף אותו.

כשהאפקט, האפקט של הפעולה הזאת בטווח הקצר,

יפסיק לעבוד, האפקט של הפעולות שלנו בטווח הבינוני והארוך,

של הגדלת ההיצע, יעבוד. ככה מורידים מחירי דיור. חברים יקרים, ככה ממשלה אחראית עובדת, ולא ממשלה כושלת,

ממשלה שדואגת לתכנון לטווח קצר, לטווח בינוני, וארוך-טווח. תודה רבה.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. עד ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אורחים יקרים בקהל, אני מרימה את הכפפה שהשליך הדובר הקודם ואני אומרת: כל הכבוד. כל הכבוד לשר האוצר יאיר לפיד על מסיבת העיתונאים אתמול. כל הכבוד. אנחנו עומדים משתאים ונפעמים מהתוכנית.

אבל אני רוצה לעשות משהו שאני לא נוהגת לעשות. אני רוצה לקרוא קטע, אם כבר אנחנו מדברים על עניין הדיור, אני רוצה לקרוא, למחזר. כמו שעשה ראש הממשלה, שחזר על דברים קודמים, אני מבקשת לקרוא קטע מנאום אחר שלי בנושא הדיור: כמה נאומים אנחנו שומעים ממך, אדוני ראש הממשלה. כמה הבטחות. כמה פעמים הבטחת שתוך שנייה, אני מדברת על הדיור,

שתוך שנייה תפרק את הכוחות המרושעים והביורוקרטיים שמפריעים לך לחלק דירה לכל פועל. כמה רפורמות פלא: הפרטת הקרקעות, רפורמת המרפסת, רפורמת הפרגולות, רפורמת התכנון, חוק הווד"לים, חברי פואד, אני מדברת אל ראש הממשלה. אני בטוחה שאתה רוצה שהוא ישמע אותי.

רפורמת המרפסת יש עכשיו ותמ"לים, אותו דבר.

אם אני אחסיר משהו אז אתם תשלימו אותי,

אדוני היושב-ראש, שזה לא יהיה על חשבון הזמן שלי. יש ותמ"לים עכשיו. ותמ"לים. טוב שאתה מעיר לי, חבר הכנסת אטיאס. חברת הכנסת יחימוביץ, כן, אדוני ראש הממשלה. חוק התכנון והבנייה? אני לא שומעת אותך.

בעד חוק התכנון והבנייה?

למה, אתה יודע למה, אדוני ראש הממשלה? כי פעם נוספת אין שם דיור בר-השגה. אין דיור בר-השגה, אין עוד הרבה דברים. היא לא רוצה לקצץ, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, חמש שנים אתה ראש ממשלה, בגלל, ועניין הדיור היה הדגל שלך ב-2009, ב-2011, ומה קיבלנו? ייקור של 50% במחירי דירות. ייקור של 50%. כמה אפשר להאשים את האופוזיציה? חמש שנים אתה ראש ממשלה. למה הצבעת נגד?

חמש שנים אתה ראש ממשלה, 50% ייקור במחירי הדירות. ומי אשם? האופוזיציה? באמת, כמה אפשר?

קצת יושר אינטלקטואלי, אדוני ראש הממשלה.

הרפורמה להקמת פרגולות. אנחנו אחרי חמש שנים. מילא יאיר לפיד שחושב שהוא כל פעם ממציא את הגלגל מחדש ובורא עולם במסיבת עיתונאים ובהבל פה, אבל אתה אתנו, ראש הממשלה, חמש שנים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות לממש את הדבר הפשוט הזה של קורת גג לראשו של אדם רגיל. אז הנה הרשימה, העיקר שאת עשית המון מהדברים האלה בוועדת הכספים שאת, העיקר שאת, הפרטת הקרקעות, רפורמת המרפסת,

רפורמת הפרגולות, רפורמת התכנון, חוק הווד"לים, ועדת טרכטנברג, עם הקריטריונים לדיור בר-השגה, שנמוגה כלא הייתה, מסיבות עיתונאים דרמטיות, המינוי שלא היה ולא נברא של השר לשעבר משה כחלון ליושב-ראש מינהל מקרקעי ישראל ערב הבחירות, עם עוד מסיבת עיתונאים: כחלון יוריד את מחירי הדיור כמו שהוריד את מחירי הסלולר. בית זה סלולר? לא ברור ההבדל בין ההשקעה העצומה, העצומה ביותר אפילו, שמשפחה עושה בימי חייה, משלמת עליה משכנתה חצי מהחיים, מורישה אותה לילדיה אם יש לה מזל ויש לה מה להוריש, לא ברור מה ההבדל בין זה לבין מוצר צריכה, מכשיר סלולר, שמתיישן ברגע שאנחנו קונים אותו ואולי בכלל עוד שתי שניות יהיה גאדג'ט אחר שיחליף אותו? בית לא זורקים ומחליפים. זה מהנאום הקודם, אדוני ראש הממשלה. כל הדברים רלוונטיים.

עשית כל כך הרבה,

אבל יש לך ממשיך. אני חייבת לומר, לא לכולם יש ממשיכים כאלה. יש לך ממשיך: המחירים ממשיכים לעלות, ההצגות, הגימיקים והבטחות הסרק גם הם נמשכים. ומסיבת העיתונאים אתמול של יאיר לפיד נראתה כאילו הוא אמר לחברים שלו: תביאו לי רעיון, איזשהו משהו שאנשים יבינו ככה שאפשר לכנס עליו מסיבת עיתונאים, שיישמע ממש ממש פיצוץ. ישבו החבר'ה ואמרו: ואללה, יש לנו רעיון. ואז, כמו תמיד, נולדה מסיבת עיתונאים,

יש תחושה שסוף התהליך הוא מסיבת העיתונאים ובזה נגמר הסיפור. אז נולדה לה מסיבת עיתונאים בוקר בהיר אחד, אחרי ששר האוצר מכנס את ראש הממשלה נתניהו, את שר השיכון,

מזמן, שר האוצר כינס אותה? זה מה שיצא, שהוא ביקש, אם אני טועה אז תקנו אותי, ביקש לזמן פורומים: משרד השיכון, משרד ראש הממשלה, בנק ישראל,

סליחה, אני מתנצלת, אני מתנצלת. אני בטוחה ששר האוצר לא מזמן את ראש הממשלה ושראש הממשלה הוא שמזמן את שר האוצר. לא נכון מהותית, אבל זה לא משנה. מה זה משנה? העובדות לא חשובות, לא, אני מתנצלת על כך. לא התכוונתי, זה בסדר. לא התכוונתי לפגוע בכבודו של ראש הממשלה. לעניינים פעוטים של העובדות, אנחנו כבר בפרק לפיד עכשיו. הטעות שלך. אבל, אדוני ראש הממשלה, אני כבר לא מדברת עליך. אני מדברת על שר האוצר יאיר לפיד. מה לעשות, הוא לא זימן. לא זימן. את צריכה לסיים, בבקשה. הוספתי לך דקה. תודה, אני מסיימת. אז מזומנת לה מסיבת עיתונאים, ובה אנחנו שומעים על אפס מע"מ לרוכשי דירות כאלה וכאלה.

תראו את האבסורד, אני אפילו לא אכנס לגופו של עניין: העבודה בצוות המקצועי מתחילה אחרי מסיבת העיתונאים. אתם שמעתם על דבר כזה? אין דבר שיותר מאפיין מהדבר הזה. שלא לדבר על זה שזה בלי עיירות פיתוח, בלי ערבים, בלי חרדים, בלי הומואים, בלי לסביות, בלי רוכשי דירות משומשות. אבל אל תדאגו, ממילא זה לא יצא לפועל. מדובר במסיבת עיתונאים ותו לא. וברשותך, אדוני היושב-ראש, משפט אחרון,

עם הנופך השוביניסטי הקטן שבשולי האירוע הזה. נגידת בנק ישראל עושה את העבודה שלה, מביעה את הביקורת המקצועית,

כמו יוג'ין קנדל, גם הוא הביע ביקורת, כמו עוד רבים אחרים, ויוצאת הודעה מיוחדת של סיעת יש עתיד נגד נגידת בנק ישראל: "לא ייתכן שמי שעומדת בראש הגוף שכשל בשנים האחרונות בניסיונותיו להוריד את מחירי הדיור, והייתה חלק ממקבלי ההחלטות במשך שנים רבות" הם לא מזכירים את זה שבראש בנק ישראל עמד סטנלי פישר שקיבל את ההחלטות, כי יש מטרה יותר קלה: הנגידה, האישה. לא נזכיר את סטנלי פישר, בואו נירה ישר בנגידת בנק ישראל, ללכת למקום הנוח של האישה. "והייתה חלק ממקבלי ההחלטות במשך שנים רבות, תתקוף" שימו לב, "לא ייתכן" שהיא "תתקוף את המהלך האמיץ" תודה רבה. "האמיץ של שר האוצר". תודה רבה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. עוד שנייה ונשתחווה על אומץ הלב. זה כל מה שיש לכם לומר, הנגידה אשמה? מפלגת העבודה, תודה רבה, חברת הכנסת מירי רגב. אין דבר כזה. תודה רבה. איזו אישה מסכנה.

אבל לא נותנים לי להגיד אותו,

אני שמעתי אותך בקשב רב, אני חושב שגם ראש הממשלה שמע אותך. את צריכה לסיים.

אז סוף ההודעה של יש עתיד, איזו רמה. אבל הם לא נותנים לי לדבר, אדוני היושב-ראש. משפט אחרון. "לא ייתכן" שהיא "תתקוף את המהלך האמיץ של שר האוצר שנותן מענה מיידי" במסיבת עיתונאים, "לזוגות שלא מצליחים לרכוש דירה. החלטת השר היא החלטה נכונה במקום ובזמן הנכון". אני צנצנת אם ידעתם על ההחלטה הזאת שנייה לפני מסיבת העיתונאים,

לא היה לכם מושג. לא היה לכם מושג. מייד הודעת גיבוי.

מכיוון שזה שוביניסטי ותוקפים רק את הנגידה, שולחים את חברות הכנסת להוציא את ההודעה כן, המפקד, נבצע, לא נדע על מה, אבל נתקוף את הנגידה,

בסדר. דירה לא תצא מזה, חברות וחברים. תודה רבה.

תודה רבה. חבר הכנסת מרדכי יוגב. יש לך עד שש דקות.

בן-גוריון.

שש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, שר התשתיות, הנגב והגליל, חברי כנסת, אורחים יקרים, אורחים או תלמידים שבמליאה, פרט לאיחולי החלמה לפצועינו שברמת-הגולן, נבקש גם למסור מזל טוב, ואל תיקח לי את זה מהחשבון, לחברת הכנסת ציפי חוטובלי שילדה הבוקר בת. איזה יופי, לא ידענו. טוב שהבית היהודי יודע לפני, מזל טוב גם ממני. אני אוסיף לך על זה דקה. על יום ההולדת של עדי קול, בן או בת? מזל טוב גם לעדי קול, חברת הכנסת.

בת. בת. כחבר בקואליציה אני מבקש להתייחס לכמה נושאים, הוספתי לך דקה. ובהם החברתי, הביטחוני, הזהות היהודית של העם הזה והמדינה והנושא המדיני. שנה מורכבת, לא פשוטה. גם דברים שהעלו קודמי, גם התקדמויות, אני מעדיף להתייחס לאתגרים קדימה. ראשית, לנושאים החברתיים, שכבר מנו אותם קודמי, אלה שהתקדמו יותר ואלה שעוד דרוש לקדם ולראות בהם יעד.

אדוני ראש הממשלה, שהייתי רוצה לראות שני יעדים חברתיים, פרט לזה שציינת, של ירידת האבטלה, והם אכן המשך המאמץ כדי שהנושא של דיור בר-השגה ייראה וימומש, כי עדיין לא גדל ההיצע והוזלו המחירים, להמשיך ולשווק עשרות אלפי יחידות דיור, ואולי גם בכל רחבי ארץ-ישראל, בגליל ובנגב, ביהודה ובשומרון ובכל מקום, במרכז, ואולי גם דרושה בנושא הזה עוד מעורבות של הממשלה שתכפה על הרשויות והקבלנים בנייה של דיור בר-השגה במובן של דירות יותר זולות ואפילו פיקוח על מחיריהן. אם מפקחים על מחיריהם של מוצרי מזון, יכול להיות שאם זו כרגע נקודת התורפה, יש צורך גם בזה. זה האתגר. בתחום קצבאות הילדים, נדמה לי שהממשלה קיצצה תקציב במחצית, ובכך נפגעו משפחות וילדים רבים, בעיקר מהשכבות הבינוניות והחלשות. מכיוון שילדים זה שמחה ועתיד האנושות כולה, בוודאי גם עתידו של עם ישראל, אני רואה כיעד חברתי את השבת קצבאות הילדים, אם ניתן היה באופן דיפרנציאלי, הרי שהטיפול בשתי המשימות האלה עוד לפנינו. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש להתייחס לנושא שליווה אותנו בשנה האחרונה, ובעיקר בעת האחרונה, והוא הגברה מסוימת של מתחים ושסעים שנוצרו בעיקר סביב החוק שאני מעדיף לכנותו "הזכות לשרת", וסביב הדרה של ציבור מסוים מהממשלה, קיצוץ עמוק בתקציביו, יחד עם תחומים נוספים שבהם היה ניסיון להדיר ציבור זה או אחר מהנחות בארנונה או במעונות. גם ההתעקשות הלא-מובנת, ואני מדבר על הציבור החרדי, על האי-נכונות להתגמש בסעיפים מסוימים בחוק של "הזכות לשרת" לדעתי הייתה מיותרת ותרמה בעיקר למתחים ולשנאת חינם, לא בהכרח לתועלת תכלית החוק. ואני מאלה שסבורים שאין מי שפטור משירות בצה"ל, אבל לא בחקיקה כפייתית נצליח לעודד גיוס של צעירים חרדים.

תוך הערכה לעולם התורה, בהסכמות וביצירת אמון בין צה"ל לציבור החרדי. הדרה של ציבור מסוים זה או אחר, אם אלו החרדים ואם איזו מפלגה אחרת, הייתה שייכת לתופעה שהייתה עד 1967, ממשלות בלי חרות ובלי מק"י. אני סבור שזו משימה לצרף כל מפלגה שניתן לקואליציה ולעמוד יחד מאוחדים יותר ואיתנים יותר, הן מבפנים והן כלפי חוץ, מול כל המשימות והאתגרים, להמשך בניין עם ישראל בארצו. במישור הביטחוני אני מבקש להעלות שני נושאים בפניך, אדוני ראש הממשלה. האחד הוא הקיצוץ התקציבי בתקציב הביטחון, שאני מודע לו היטב כחבר ועדת החוץ והביטחון, ואני סבור שקיים כרגע פער שעלול להעמיק בשנים הקרובות, 14', 15', 16', בין ההישג המבצעי שבו אנו נדרשים לעמוד, שבו צה"ל נדרש לעמוד, לבין כשירותו, ואני מדבר על הפגיעה באימונים של המערך הסדיר ומערך המילואים, פגיעה שעלולה להיות חמורה ולהביא חס ושלום לאובדן של חיי אדם בחזית ובעורף. אימון הכוחות ומוכנותם הם אבן יסוד ראשונה בביטחון מדינת ישראל, ואני חושב שצריך להגדיר את הכושר המבצעי המינימלי שנדרש לחיילים בפרט ולכוחות בכלל, ולראות שלצה"ל תהיה היכולת להכין את כוחותיו ולעמוד במשימותיו לנצח ולהגן על עם ומדינת ישראל. עדיין בתחום הביטחון, נושא שגם מסרתי לך בו נייר עמדה, בנושא מיקומו של המשרד להגנת העורף. האיומים על מדינת ישראל השתנו, וכיום במדרג השני, לאחר האיום הגרעיני, שאני חושב שאתה מטפל בו היטב, נמצאים אותם עשרות אלפי טילים ורקטות בידי ה"חיזבאללה" בלבנון ובידי ה"חמאס" בעזה, והן יכולות להיפגש זו בדרכה של זו ואולי לנטרל זו את זו מעל שמיה של תל-אביב. על כן חשוב להיערך למצבי החירום הללו. לא אאריך בסוגיה הזאת, רק אומר לך ממעט ניסיוני, כעמדה מקצועית: חיוני שהמשרד הזה יחזור ויהיה משרד שחונה במשרד הביטחון תחת שליטה אחודה אחת. לא ארחיב בנושא. במישור הזהות היהודית של עמנו ומדינתנו, למרות אלפיים שנות גלות ופיזור עולמי, זכינו לחזור לארצנו ולהיות כאן עם אחד. זה איננו פשוט. שמר על זה סטטוס-קוו דתי-הלכתי, משך אלפי שנים. בשנה האחרונה, ואני פונה גם לחברי מהקואליציה, היינו עדים לגל של מאמצי חקיקה בשם זכויות הפרט, שאינני בוחל בהם, לשנות את מוסד וכללי הנישואים והגירושים, תנאי הגיור ועוד, שלא בהכרח בהסכמת הרבנות הראשית לישראל. לפרטים צריך לתת מענה ולמצוא תשובות, אבל אסור שיוזמות חקיקה אלו יפגעו בצביונם היהודי-ציבורי של העם והמדינה. אסור שנפרוץ את המסגרת היהודית ששמרה עלינו אלפי שנים, זו הקובעת שהרבנות הראשית לישראל היא שתקבע מסגרת הלכתית בנושאים הללו, מסגרת שמאפשרת ותאפשר לנו להיות עם אחד לנצח, ולא חס וחלילה להיות שני עמים עם ספרי יוחסין במדינה אחת. זו אחריות שלעתים דווקא ראש הממשלה מבין טוב מאחרים, בעת שאחריות הדורות על כתפיו במשמרת הזאת. אני מבקש לדבר על נושא נוסף, הוא הנושא המדיני. אומנם קיימים איומים וחרמות מצד אומות העולם, ואף בראשן מצד ידידתנו ארצות-הברית, מצד נשיאה ומצד מזכיר המדינה, שלוחצים עלינו לנשלנו מארצנו ולהשיבנו לאותם גבולות שכונו על-ידי שר החוץ המיתולוגי של ישראל אבא אבן, "גבולות אושוויץ". יש כאלה שחושבים שלא חשוב של מי הארץ הזאת ומה היה עברנו. אנחנו מזכירים תמיד את אמרתו של שר החינוך לשעבר יגאל אלון, איש מפלגת העבודה: עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. עברנו ידוע וכתוב בספר הספרים זה 3,800 שנה: ציווי לאבינו הראשון, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, אעשך לגוי גדול וכו'. עם מיוחד עם שליחות מיוחדת בארץ מיוחדת, להיות לאור וטוב לעולם כולו.

בנאומיך, גם בזה האחרון, יודע טוב ממני ומזכיר מדי פעם, כולנו יודעים, את נפלאות המדע, הטכנולוגיה,

הכלכלה של מדינת ישראל, בעיקר את סולם הערכים הישראלי. גם בנתוני המציאות, יש גם כיום רוב יהודי של 66% צריך לסיים, בבקשה.

ללא רצועת-עזה, רוב הגדל משנה לשנה ומבטיח גם את עתידנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. בנושא הזה של הקשר המיוחד הזה בין עם ישראל לארצו, מול כל המציאויות, אני חושב שעל הממשלה להקים מערך הסברה ישראלי ובין-לאומי שיבהיר את הקשר העמוק והנצחי הזה, לנו עצמנו ולאומות העולם כולן. 20 עמים ערביים בכל המרחב של המזרח התיכון, אבל בארץ-ישראל המערבית, בין הים התיכון לירדן, מעולם לא הייתה מדינה פלסטינית ולעולם גם לא תהיה כאן מדינה פלסטינית. בארץ-ישראל בין הים התיכון לירדן תיכון מדינה יהודית דמוקרטית אחת, היא מדינת ישראל. שלא לדבר על הנימוקים הביטחוניים הרואים נכוחה את המציאות שבה רשות המחנכת להשמדת ישראל,

ישלטו חס ושלום בגבעות השולטות על גוש-דן או על נמל התעופה בן-גוריון. אני לא מציע לאף אחד מידידי מהשמאל לקנא באנשי הדרום, שזוכים לשמוע חדשות לבקרים את אזעקות "צבע אדום" לשמוע אותן גם באזור גוש-דן, או למגן את כל מוסדות החינוך בכל מרחב השפלה מפני קסאמים. אין לי זמן לצטט באופן תמציתי מהספר המצוין אשר כתבת, "מקום תחת השמש", שאם אין ליהודים זכות ישיבה בחברון ובבית-אל, אין להם זכות ישיבה בחיפה וביפו, תשובתו הידועה של שמעון החשמונאי: "לא ארץ נוכרייה לקחנו"; וכך גם שבלי השטחים ישראל המגומדת תהיה יעד מפתה, וכל אוכלוסייתה תהיה נתונה בסכנה. אני מדלג רבות: זה אינו איום טקטי גרידא, אלא איום אסטרטגי ראשון במעלה על קיומה של מדינת ישראל. התביעה להקמת מדינה פלסטינית מנוגדת ניגוד מוחלט לחתירה לשלום-אמת, היא מבטיחה אי-יציבות וסכסוך מתמיד ובסופו של דבר מלחמה בלתי נמנעת, וכו' וכו'. אדוני ראש הממשלה, ציטטתי את דבריך. שום דבר בתנאים הבין-לאומיים לא השתנה מאז כתבת את ספרך, למעט "החורף הערבי" והזכרת את זה בדבריך, המחזק את הטיעונים שלך עצמך נגד מדינה פלסטינית. אני סבור, ברור לי, שאסור לנו להיות האשמים, אבל גם ברור לי שצריכה להיות לנו במגירה החלופה המדינית האמיתית, שהיא "שלום בשטח", בריבונות ובאחריות ביטחונית ישראלית בין הים התיכון לירדן, שבה תיכון מדינה יהודית אחת, דמוקרטית, והמיעוט הערבי יחיה פה טוב יותר מבכל מדינה ערבית שכנה. אבקש לסכם את דברי. לאחר שנה מורכבת ולא פשוטה שאני משוכנע שעברה עלינו וגם עליך באתגרי הפנים והחוץ, ולומר שהאתגרים לשנה הבאה עלינו לטובה הם לחזק את החברה בישראל, שלהרבה יותר משפחות יהיה דיור בר-השגה, להשיב את קצבאות הילדים, לחזק את אחדותנו ולצרף לקואליציה כל מפלגה שניתן, כדי לעמוד איתנים יותר מבפנים וחזקים יותר כלפי חוץ מול כל האתגרים, לחזק את ביטחוננו באימון ומוכנות הכוחות והיערכותנו להגנה על העורף ולשמר ואף לחזק את הזהות היהודית, את מוסד המשפחה היהודית ואת המסגרות ששימרו את שלמות עמנו עד היום ולנצח נצחים. תודה רבה. משפט אחרון.

הלחץ הבין-לאומי והקשיים מבית אכן אינם פשוטים, הם מורכבים, אך אני סמוך ובטוח שאם לעת כזאת נבחרת לעמוד בראשות ממשלת עם הנצח, עם ישראל, תמשיך ותעמוד איתן ונאמן לאמונת אבותיך לשלמות וחיזוק החברה בישראל, שלמות עמנו וארצנו וביטחון מדינתנו.

תודה רבה. חבר הכנסת אריה דרעי. עד שש דקות.

אדוני ראש הממשלה, שרים,

יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת, קשה במסגרת שש דקות להגיד את כל מה שיש

על הממשלה בשנה האחרונה ומה שהיא עשתה.

ראש הממשלה, כפי שעשיתי עד היום, חלילה וחס, מראש אני מתנצל, אני לא מתכוון לפגוע אישית. אין זו דרכי ואני לא מתכוון לפגוע אישית, אבל אני חייב לומר שאני נציג של תנועה, יושב-ראש תנועה, ואני חייב לומר את אשר על לבי. גם אם לא רצית בכך, אדוני ראש הממשלה, ואני מאמין שלא רצית בכך, אבל אחרי 65 שנות המדינה, תנועת הליכוד בראשותו של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הצליחה להחזיר והצליחה לחבר את הציבור החרדי, שבתקופת מפא"י ההיסטורית היה בחוץ ומנודה כמעט, הצליחה להחזיר אותו ולחבר אותו לציבוריות הישראלית. זה היה אולי אחד מההישגים הגדולים, אחד משני הישגים גדולים של מנחם בגין, זיכרונו לברכה: לחבר את החרדים בחזרה לציבור הישראלי ולתת לשכבות החלשות את התחושה שהם חלק מעם ישראל, ובשביל הממשלה בראשותו והליכוד בראשותו של בגין

הם אזרחים שווי זכויות. הממשלה עשתה ככל יכולתה בזמנו כדי לחבר את הציבורים הללו. לצערי,

גם אם אתה לא רצית בכך, בשנה האחרונה הממשלה בראשותך הצליחה, לצערי, למחוק את כל ההישג של מנחם בגין באופן טוטלי ומוחלט. הצלחתם לתת תחושה לציבור החרדי שאנחנו אזרחים לא רצויים במדינת ישראל, שהממשלה הזאת לא רק בגלל סיבות פוליטיות לא הצליחה להכניס אותם פנימה, אלא כל שבוע כאילו יושבת מועצת חכמי הממשלה וחושבת איך להזיק לחרדים, איך לקפח אותם ואיך לפגוע בזכויותיהם. עדיין לא התאוששנו מהצעת החוק המיותרת, המתריסה, המזיקה לאינטרס של הצבא, לאינטרס של מדינת ישראל, לא לחרדים, הצעת חוק הגיוס, כשאתה יודע בדיוק שהסנקציות הפליליות האלה יגרמו לכך שגדולי התורה וחכמי התורה יעמדו ולא ייתנו לאף אחד ללכת לשירות אזרחי או לצבא. החזרתם אותנו 15 שנה אחורה. לא רק שעוד לא התאוששנו מזה, ואנחנו מנסים לחשוב איך מורידים את גובה הלהבות, ואנחנו קמים אתמול עם כותרת ענקית. זו הבשורה שיש לכם לתת לנו? שזוג צעיר, אם הוא חרדי או אם הוא ערבי, הוא לא יקבל את אותה זכות שיקבל, אני בעד לתת עדיפות למשרתים בצבא. אני אומר את זה בגלוי: מי שמשרת בצבא, זכותה של המדינה לתת לו יותר, הן בנושא האקדמיה, הן בנושא דיור.

אבל מצד אחד להעביר סנקציות פליליות, ומצד שני ללכת, באותו שבוע, ולהפלות ציבורים כל כך גדולים? זה לא יעבור, אני גם רואה לפי פניך. זה לא יעבור גם בבית-המשפט. מזל שהערבים נמצאים אתנו, כך שגם בית-המשפט לא יקפח את החרדים. אל תיפגעו, אל תיפגעו. מה אני יכול לעשות? הפעם אתם עוזרים לנו. מה קרה? בסדר, אתם עוזרים לנו. אני אומר: אבל למה? עם כל הכבוד, אדוני ראש הממשלה, שנה שלמה אנחנו משתתפים בצערך. מה אתה יכול לעשות? אתה לא אשם. אבל כמה אנחנו יכולים להמשיך ולשמוע את הדבר הזה? כמה אנחנו יכולים לשמוע את זה? כל שבוע, אני לא רוצה למנות את כל מה שקרה בממשלה בשנה האחרונה, עם העלאת המע"מ, עם העלאת מס החברות, עם קצבאות הילדים, עם תקציב הישיבות.

עם ביטול המענקים בפריפריה. כשהשר אריאל אטיאס הציע בזמנו לבטל את המע"מ, והייתה הצעת חוק של חברי כנסת של ש"ס, בשום אופן שבעולם,

זו הצעה גרועה ביותר, זה יעלה את הביקוש. היום הכול עובר, ואנחנו, לצערי הרב, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להגיד, אני שוב חוזר: אל תיפגע באופן אישי. אני לא מתכוון לזה, אני מעריך ומוקיר אותך, אבל הממשלה בראשותך, וזה לא יעזור, אתה ראש הממשלה, כמו שסילבן שיושב כאן, איך הרב עובדיה,

היה קורא לו? הרב ש"ס, סילבן שלום. אלה ראשי התיבות של שמו. אבל עם כל הכבוד, הממשלה בראשותכם, הממשלה שלכם, לקחה את שני הציבורים הכי יקרים שהיו לליכוד, החרדים והשכבות החלשות, וניתקה אותם, התנתקה מהם. לא יעזור שום דבר. לכן כשאנחנו אומרים שאנחנו,

כבר לא מרגישים חלק מהציבור שלכם, מציבור הימין, זה לא כי יש לנו, אתם פשוט הרחקתם אותנו, אתם לא רוצים אותנו, וחיינו קודמים. לכן אמרתי, ואני חוזר ואומר: המשימה שלנו, לצערי הרב, זה להפיל את הממשלה הזאת וליצור אלטרנטיבה אחרת. לא יעזור. אתם לא רוצים אותנו, אתם דחיתם אותנו. אתה לא עושה את זה מתוך רצון, אתה נותן לזה לקרות. לצערי הרב, השותפים שלך, שלא נמצאים כאן, סביב השולחן הזה, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מלגרום לשנאה ולהתרסה ולהתרחקות, ולנסות לקטב את העם הזה. לא מספיק יש לנו אויבים מסביב, אתם גורמים לקיטוב הנורא הזה. גם חוק הגיור, שאתם מנסים להעביר היום, תאמינו לי שזה לא יפגע בציבור החרדי כהוא-זה, הבן שלי והבת שלי, אני לא צריך לדאוג להם. גם הבת של מוטי יוגב, לא צריכים לדאוג לה, והבן שלו. אבל בגלל הערבות ההדדית, מה מחבר אותנו כאן? מחבר אותנו עדיין הסטטוס-קוו הרגיש הזה, שאנחנו חיים יחד תחת רבנות אחת, תחת בית-דין אחד.

אדוני ראש הממשלה, הדיינים והרבנים שלנו עושים מאמצים עליונים כדי למתוח את החבל הזה כמה שיותר. מי שיודע כמה מרן הרב עובדיה יוסף עשה מאמצים עליונים כדי לתת הכשר לגיורים בצבא. הוא ממש לקח על כתפיו מה שאף אחד אחר לא היה מוכן לקחת. ואתם הולכים לפרום את זה, לצערי הרב, בגלל שיקולים של דילים, של חוקים של שבוע שעבר, הבטחנו ליש עתיד, ויש עתיד הבטיחה לבית היהודי, והבית היהודי הבטיח לישראל ביתנו, ותמורת כל הדברים הללו, עוד נתק. מה תגרמו בכך, שיקימו רבנות אלטרנטיבית? שיתחילו פה פנקסי קהילות? שמחר בבוקר כל אחד יתחיל לבדוק מי נתן הכשר למי? למה אנחנו רוצים להגיע? זה ההישג הגדול של הממשלה בשנה האחרונה: קיטוב, שנאה, התרסה, לצערי הרב, ובעיקר תחושה לנו ציבור גדול מאוד, שאנחנו, לצערי הרב, כבר לא אזרחים רצויים, שהממשלה בראשותכם לא רוצה אותם, ולכן אין לנו ברירה אחרת, חיינו קודמים, ואנחנו חייבים לדאוג לציבור שלנו, וכך נעשה.

תודה. חברת הכנסת זהבה גלאון.

בבקשה. תודה רבה, אדוני. אדוני ראש הממשלה, אני שמעתי אותך כאן קודם במליאה מדבר על תהליך השלום,

כמו שקראת לזה, ואמרת, אני מצטטת: "תהליך לא בכל מחיר. אנחנו גמישים בקשר לכניסה למשא-ומתן, אבל לא בנוגע לעמדות יסוד". "יש לנו קווים אדומים", אמרת כאן. ואני הקשבתי לקווים האדומים שלך, ואני מסתכלת על התהליך שאתה מנהל, אדוני ראש הממשלה, ואני אומרת: זה בוודאי לא משא-ומתן. זה מסע של דחיינות, התבכיינות והתקרבנות. חמש שנים זה מה שאתה עושה. אתה מנפק לנו איזשהו מסע של הססנות. כשאני מסתכלת מי עלה כאן קודם לדוכן: אופיר אקוניס, הדני-דנונים, הבוגי-יעלונים, ואז אני תוהה, דיברת על האם יש פרטנר, ואני תוהה, אדוני ראש הממשלה, האם בכלל אתה פרטנר. אני ממש לא סגורה על זה, אני חייבת לומר, חברי חברי הכנסת. אתה נזפת במליאת הכנסת, אדוני ראש הממשלה, על ההתנהגות שלה כשבאים לכאן אורחים, והתייחסת במיוחד להתנהלות של האופוזיציה בביקורו של דייוויד קמרון, ראש ממשלת בריטניה. על מה בדיוק אתה מתפלא? איזו דוגמה אנחנו נותנים לעולם בחוקי המשילות האלה? וכשאתה עומד כאן, על הדוכן, ואתה אומר לדייוויד קמרון את הדבר הבא,

מצטטת: זו לא שאלה של נרטיבים, יש אמת היסטורית אחת, אני חייבת לומר שאחרי ששמעתי אותך אומר: זה לא שאלה של נרטיבים, יש אמת היסטורית אחת, הבנתי, זה מה שאמרת. אני מצטטת. עד כאן אני מדייקת. יש אמת היסטורית אחת.

כשאני שמעתי אותך אומר את זה, אדוני ראש הממשלה, אני הבנתי למה אתה לא מקדם שלום, ולמה אתה לא פרטנר, ואני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה. כי יש אמת היסטורית אחת. אז אני רוצה להגיד לך על זה משהו. אני חולקת עליך. שיש אמת היסטורית אחת? אני מתקרבת לזה. אתה תראה למה אני מתכוונת. בשביל לקדם שלום, אדוני ראש הממשלה, צריך קודם כול להכיר בזה שיש צד פלסטיני לסכסוך. כי אחרת עם מי בדיוק אתה עושה שלום? בטח שאני מכיר בזה. ולצד הזה יש נרטיב, ויש לו היסטוריה, ויש לו זכות להגדרה עצמית, ואת זה אתה לא מקבל, אדוני ראש הממשלה. אתה לא מקבל. כי מי שאומר "יש אמת היסטורית אחת" מסרב לקבל את הזכות להגדרה עצמית של הצד השני. אפשר הערה קטנה? בוודאי.

זה שיש צד פלסטיני מ-1947 ודאי שאני מקבל. אבל זה שבאים ואומרים לי שבית-המקדש לא היה כאן, ובוודאי אם הוא היה כאן הוא לא היה בית-המקדש של היהודים, ושהיו פה פלסטינים לפני 3,500 שנה, זה פשוט לא נכון. עכשיו, האמת ההיסטורית הזאת מסולפת.

יש אמת היסטורית אחת, יש נרטיב שלא מבוסס, מה רע בזה? למה את צריכה להיכנס לזה? את יודעת את העובדות ההיסטוריות,

את לא צריכה להתייצב עם השקר הזה. תתייצבי עם האמת. אדוני, אם יש משהו אחד שאתה טוב בו, אתה עושה את זה שנים בתפקידך כראש ממשלה, זה לשכתב את ההיסטוריה. אתה מצוין בזה, אדוני ראש הממשלה,

אתה מצוין בזה. אני הקשבתי לך קשב רב, אני המצאתי את התלמוד? כן, אתה משכתב את ההיסטוריה. המצאתי את יוספוס פלביוס? אני לא מדברת על, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני מוסיף לך דקה. אני לא מדברת על יוספוס פלביוס, אבל אני לא יכולה לדבר ככה. את כבר מדברת שלוש דקות. לא, ממש לא. אני הוספתי לך דקה.

אני מתייחסת בכבוד לראש הממשלה, אני רוצה להשיב לו. ראש הממשלה מנהל דיון עם המליאה, אני רוצה להתייחס אליו. אני המצאתי את התורה? אני המצאתי את כל זה? נו, באמת, מה את רוצה, שאני אראה לך את מצבת מישע? אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שתהיה אמיץ, שלא תהיה הססן, אמרת לי שאני ממציא את הנרטיב. שלא תהיה שבוי מדי ביריב-לוינים והגלעד-ארדנים והבוגי-יעלונים. אני רוצה שתהיה אמיץ, שתקבל החלטות אמיצות, שלא תקבע קווים אדומים, זהבה, תעני לי עוד הפעם. אני אומר לך, אני בעניין הזה של הנרטיב לא סתם אמרתי. פשוט הגיע הזמן, אני לא שומעת אותך. יש בינינו ויכוח. מקובל. יש בינינו הרבה ויכוחים, מה לעשות, לגבי ההווה והעתיד. אבל אי-אפשר לשנות את העבר.

אי-אפשר לשכתב את העבר, ואנחנו איננו משכתבים את העבר,

לא העבר התנ"כי, ולא הפוסט-תנ"כי, ולא מה שקרה בארץ-ישראל במאה ה-19, ולא מה שקרה במאה ה-20. אי-אפשר לשכתב את העבר. אפשר להתווכח על העתיד.

עם הרבה הערכה והרבה כבוד, אדוני, אף אחד לא חולק על כך שיש לנו זכות להגדרה עצמית, ושמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. לכן הדרישה שלך מהפלסטינים להכיר בנו כמדינה יהודית,

זה הפך להיות סלע קיומנו פתאום, הדרישה הזאת? זה נועד רק לטרפד את המשא-ומתן ולהציג את הפלסטינים כסרבנים. כן, ממתי אנחנו צריכים שהפלסטינים יגדירו אותנו? אני שואלת אותך, שיכירו, אל תפריע לי עכשיו. תדרשי, אם תהיה בעיה אז שיכירו. אדוני, הפלסטינים, אני לא יכולה לדבר. אדוני, לא אמרתי שני משפטים ברצף. תודה. תתרגלי איך זה להיות זה ראש ממשלה. אני מוכנה להתחלף אתך, דרך אגב. בוא נעשה את ההסדר הזה. בואו ניתן לחברת הכנסת זהבה גלאון דקה שלמה, שהיא תגיד את כל מה שיש לה. בבקשה. בואו לא נפריע לה. אדוני, אני שואלת את זה באמת. אני לא מצליחה להבין את ההתעקשות הזאת שלך, למעט העובדה שאתה מבקש להכניס איזה עז. אני רוצה להגיד ככה, זאת בדיחה, בדיחה עצובה. אני אומרת ככה, הרי אין כלום מאחורי הדרישה הזאת. למה היא עצובה? ככה, אנחנו לא צריכים להקשיב למה שאומר ג'ון קרי, שזאת טעות שמדינת ישראל תתעקש על הדרישה הזאת?

מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית בזכות ההכרה של הפלסטינים? היא תהיה מדינה יהודית רק אם רוב האזרחים שגרים בה יהיו מעוניינים שהיא תהיה כזאת. אם יהיה רוב דמוקרטי שירצה ששבת תהיה יום המנוחה, ואם יהיה רוב שירצה שידברו כאן עברית, ואם תהיה כאן קבוצה גדולה מאוד של אנשים,

את בעד מדינה פלסטינית בנגב? את בעד מדינה פלסטינית בגליל?

אני בעד מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. את בעד שיבת הפליטים? לא, אני אגיד, אז כל זה כלול במושג "מדינת הלאום". לא, אדוני, לא. הדרישה להכרה, אני אקל עלייך: מדינת לאום של העם היהודי,

מדינת לאום של העם הפלסטיני כן, ומדינת לאום של העם היהודי לא? יש לי הצעה, אדוני. אדוני ראש הממשלה, יש לי הצעה: מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, היא מדינה ריבונית, חיים בה יהודים וחיים בה ערבים, ולכן הדרישה שלך מהפלסטינים, אתה לא אומר להם: תכירו במדינת ישראל כמדינת הלאום, מדינה יהודית ודמוקרטית. אתה אומר: מדינה יהודית.

לא במקרה אתה אומר את זה. לא, לא, לא.

בוא תעמיד אותי על טעותי. רגע, ובנוסח הזה את מוכנה להתייצב? אני רוצה שתגדיר את מדינת ישראל: "מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה".

זו מדינה של יהודים ושל ערבים.

עזבו רגע את, בבקשה, אדוני. זה מאוד חשוב: אם אנחנו נוכל לייצר הסכמה לאומית רחבה, לא מוחלטת, שהפלסטינים שמבקשים מאתנו להכיר במדינת הלאום של העם הפלסטיני,

יכירו במדינת הלאום של העם היהודי. אין לאום יהודי.

יש לאום יהודי. אין לאום כזה. חברי הכנסת שם, להירגע בבקשה. בלי מחיאות כפיים. אם היינו מקבלים, לא אמרתי הסכמה מוחלטת, אמרתי הסכמה רחבה,

אני מבקשת להגן על ראש הממשלה. אני רוצה לדעת אם התשובה היא כן. אם התשובה היא כן, זה מצוין.

ואני פה רואה שכבוד ראש הממשלה עדיין תקוע ב"מקום תחת השמש". יש הרבה דברים שהשתנו, כבוד ראש הממשלה. אמת היסטורית, כבוד ראש הממשלה, שחורבן בית-המקדש הראשון והשני לא היה על-ידי ערבים,

לפי המקורות שלכם, בגלל שנאת חינם, עבודה זרה ודברים אחרים שקשורים ליהודים ולא לערבים. וההיסטוריה אומרת שאפילו ירושלים, כאשר כבש אותה המלך דוד, שהוא הנביא דוד בשבילנו גם, הוא כבש אותה מהיבוסים, היו עמים אחרים פה, אם יבוסים או כנענים, לא זו השאלה, כבוד ראש הממשלה. אני רואה שאתה רוצה לברוח מהמציאות ומהעתיד לעבר. כנראה נוח שם לנהל את הוויכוח, משום שאפילו הדרישה של מדינה יהודית, הכרה בה כבוד ראש הממשלה, בטח אתה לא פטריוט יותר ממנחם בגין ולא יותר מרבין, והם לא דרשו את הדרישות האלה, הם לא ביקשו מהערבים ומהפלסטינים להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. ואתה דיברת פה על הרבה דברים: על תחבורה, על סייבר, על רשתות, דברים השתנו, אבל יש הרבה דברים שלא השתנו, למשל הגזענות והאפליה נגד הערבים, אדוני ראש הממשלה. רק אתמול שמענו על דוח: 95% מתושבי ישראל,

לפי הדוח ששמענו עליו אתמול, חושבים שיש גזענות בישראל, 68% נגד ערבים, 79% נגד אתיופים. כבוד ראש הממשלה, אולי אתה לא שמעת שהגזענות ומעשי הטרור ששמם "תג מחיר" התרבו גם נגד הערבים. אלה דברים שלא השתנו, לצערי. דיברת על דברים שהשתנו, שמעתי אותך, אבל דברים הכרוכים באפליה ובגזענות נגד ערבים, הם לא השתנו. ובימים האלה, בסוף מרס, אנחנו מציינים 38 שנים ליום האדמה, 30 במרס 1976, שבו נהרגו שישה אזרחי ישראל. למה נהרגו? כי הם הכריזו על שביתה, כי הם הלכו ויצאו להפגין נגד הפקעת אדמות. הפקעת אדמות עדיין יש בגליל, בנגב, בשם הייהוד. דיברת על שגשוג של הנגב. שגשוג של מי? של כולם? של יהודים וערבים? מה עם הערבים הבדואים שהורסים כל יום את הבתים שלהם? מה עם אום-אלחיראן, שעכשיו רוצים לבנות במקומה אום-אלחיראן היהודית?

איפה השוויון? ואם לא די, אז לפני כמה ימים המדינה מסרה את תשובתה על עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח על זימון פעילים חברתיים-פוליטיים שבלטו בהפגנות הערבים הבדואים בנגב על-ידי השב"כ. ומה הייתה תשובת המדינה? "להפגנות הבדואים רקע לאומי חתרני". מאז שנת 1976, יום האדמה, עד אירועי אוקטובר 2000, עד היום, לא השתנתה עמדתה של הממשלה ושל המדינה נגד הערבים, שהם אויבים ושלגיטימי להרוג אותם משום שההפגנות שלהם אינן הפגנות אזרחים אלא הפגנות אויבים.

חבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה, אני לא רוצה לדבר על נושאים, על חימום הגבולות, על התמיכה של ממשלת ישראל בטרור שמתרחש בסוריה,

המקלות שממשלת ישראל שמה בגלגלי התהליך המדיני, אני לא רוצה לדבר על איראן. אני נבחר ציבור מטעם אזרחי מדינת ישראל הערבים, שלצערי הרב, אני כבר חמש שנים בכנסת הזו, ואנחנו כל הזמן רק שומעים על זה שהאוכלוסייה הערבית מופלית לרעה בצורה מאוד קיצונית, ולא רק אתה אמרת. אתה אמרת את זה, ראשי ממשלה אחרים אמרו את זה, אבל אף אחד עדיין לא עשה שום דבר משמעותי כדי להשוות את האזרחים הערבים במדינת ישראל. אתה אמרת את הדברים פה, שאנחנו נהנים מהדמוקרטיה, בפני מנהיגי עולם. אבל לצערי הרב, הדמוקרטיה, חוץ מלהגיד פה: הנה אתם יכולים לדבר כך וכך בכנסת בישראל, ובאף מדינה אחרת אתם לא יכולים לדבר כך, חוץ מזה לא. אני מסתכל על התשתיות שלנו במגזר הערבי. אני מסתכל על תוכניות המתאר שלא מתרחבות, אף שאני מסתכל,

על עפולה, או על חדרה או על כל מקום אחר, איך צומחות שם השכונות בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד טובה, וזה לרווחת התושבים, אבל אני מסתכל עלינו איך אנחנו במצור ולא מקבלים שום תוכניות כדי קצת להתרחב, אנחנו רק מקבלים צווי הריסה. חוץ מההריסות שדיברו עליהן בנגב והתוכנית הדרקונית של פראוור, מה מתרחש במשולש? האם ידוע לך שהולכים להרוס שכונה שלמה בקלנסואה, שזה במרכז המדינה, במרכז המדינה, 28 בתים שהולכים להרוס אותם? מדוע? אנשים שקנו כדת וכדין חלקות אדמה והולכים להרוס להם את הדברים האלה. מה השתנה בחמש השנים האלה, או בשנה הזאת? האם אנחנו באמת נהנים משוויון כלשהו? אנחנו לא סובלים מגזענות? אתה שמעת, אדוני ראש הממשלה, על הגזענות המתפתחת כלפי האוכלוסייה הערבית, ולא משנה איפה, גם במערכת החינוך, גם בשדות התעופה. אני מניח ששמעת על המורה מחיפה, איך השפילו אותה בשדה התעופה רק מפני שהיא ערבייה. ומזה אנחנו סובלים יום-יום. אבישי ברוורמן זה לא פראוור, אני מניח שזה לא פראוור, זה ברוורמן, אף-על-פי שפונים אליו באותו עניין, אבל זה לא זה. האם ידוע לך שלמשל הכפר אל-עראקיב כבר נהרס 66 פעמים? אנשים שאתם רוצים להוציא אותם מהמקום שלהם, הקברים שלהם נמצאים שם ופתאום, אז על איזו התקדמות אנחנו יכולים לדבר, הערבים, אזרחי מדינת ישראל? על איזה שוויון, אדוני ראש הממשלה? הייתי רוצה שאתה, פעם דיברת על אלימות במגזר הערבי והבטחת משהו לאישה מסוימת, שנרצחו הילדים שלה ובעלה. כבר עברו שלוש שנים, וחוץ מהצהרות שום דבר בשטח לא קרה. אז אנחנו סובלים מכל הדברים האלה. זה בדעה של הממשלה. האם פעם ביקרת את השרים שלך או את חברי הכנסת שלך שהתבטאו בגזענות נגד אוכלוסייה מסוימת, אם נגד ערבים או נגד, לא שמענו את זה, והם עדיין מתבטאים בצורה מאוד מאוד קשה. אפילו בממשלת הליכוד הראשונה של מנחם בגין לא היו קולות כאלה צורמים של גזענות.

היה כזה כבוד הדדי. אז מדוע אתם סטיתם אפילו מהעקרונות שלכם, אפילו מהעקרונות של הליכוד עצמו? צריך לסיים, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אז הפנייה שלי אליך, אדוני ראש הממשלה, אתה ראש ממשלה של כולם, וכשבוחרים אז בוחרים באופן דמוקרטי, נכון? אז אולי באמת תכניס את זה לעבודה שלך או ליומן שלך, שאין מקום, אלא באמת קודם כול לעשות את השוויון עם האזרחים הערבים, וזו תהיה הדרך לסלילת השלום שאנחנו כולנו מייחלים לו, אף-על-פי שממשלת ישראל אולי מדברת או אומרת את המילה "שלום" הרבה פעמים, משתמשת בה המון, אבל התקדמות ממשית אנחנו לא רואים. תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, ראש הממשלה הנוכחי, כמו כולם, אבל במיוחד הוא, מרחיק לכת לשכנע את עצמו בצדקת דרכו כלפי הפלסטינים אזרחי המדינה, וגם כלפי הפלסטינים בשטחים הכבושים. הוא יכול בקלות בלתי נסבלת גם לדבר על מדינת לאום כמו עכשיו, בנוכחותנו שלנו, הפלסטינים, הילידים של המקום, הילידים של המולדת הזאת, וגם הוא יכול בקלות בלתי נסבלת לחוקק חוקים גזעניים, לגרש אזרחים מבתיהם בנגב, בראמיה ליד כרמיאל, לא רק בנגב, למנוע מהערבים לבנות על הקרקע הפרטית שלהם, ולתרץ את זה בסוף ולהגיד: טוב לכם פה. זה מה שהוא יגיד. זה מה שהוא יענה לנו. מסתבר שטוב לכם פה. אתם רוצים להישאר פה. אתם לא רוצים לעבור לרשות הפלסטינית. אתם לא רוצים לעבור לסוריה. אתם לא רוצים לעבור ולגור במדינות ערב, כי מסתבר שטוב לכם פה. ראש הממשלה לא יודע שטוב לנו פה לא בגלל הדמוקרטיה של המדינה, אלא למרות הגזענות של המדינה. אדוני ראש הממשלה, טוב לי פה מפני שזאת המולדת שלי, כי זו המשמעות של מולדת, כי לא משווים את המולדת לארצות אחרות, וכאשר יש דמוקרטיה במקום אחר אז מייד עוזבים והולכים. יש משקל של מה זה מולדת, ואתה יודע מה זו מולדת, אבל אני רוצה שגם אתה תדע שאנחנו, הפלסטינים פה, יודעים מה זו מולדת, וזו המולדת שלנו, וזו אמת היסטורית. בוא תגיד מעל הדוכן הזה: זו לא המולדת שלכם. אתם לא נולדתם פה, אתם מהגרים. תגיד לי שאני מהגרת. ואז יש לך הצדקה לטעון בצדקת מדינה יהודית. אני פה, נולדתי פה, זו המולדת שלי. את לא רוצה להגיע לשם,

אני פה,

אני מוותרת ליהודים, אז השאלה, ואני אומרת שאנחנו דורשים,

חבר הכנסת עיסאווי, אתה מפריע לחברת הכנסת חנין זועבי.

אנחנו, הפלסטינים, אנחנו ויתרנו על הזכות שלנו? שגורשת מהבית וחזרת. אז מי היה פה ראשון ומי חזר ומי לא ויתר על הזכות? אל תיכנסו לדיון הזה.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, אתה מפריע לחברת הכנסת חנין זועבי. אז פה, אנחנו הפלסטינים, אדוני ראש הממשלה, אומרים לך שאנחנו מוותרים על מולדת פלסטינית. אני רוצה מדינה דמוקרטית שגם תכיל אותי וגם תכיל את היהודים הישראלים, ואני רוצה מדינה דמוקרטית. לא אסכים למדינה יהודית. למה שאני אסכים? אני לא פחות ממך, לא בן-אדם פחות ממך, ואין לי כבוד עצמי פחות מאשר לך, ואין לי רגשי נחיתות לא כלפי עצמי, לא כלפי העם שלי, לא כלפי המולדת שלי, לא כלפי ההיסטוריה שלי. יש לך היסטוריה? יש לך היסטוריה, ואני לא אתווכח על הנרטיב שלך, אבל יש לי את ההיסטוריה שלי, אמת היסטורית אחת: שאני הייתי פה לפני קום המדינה. אמת היסטורית או לא? אמת היסטורית. גורש העם שלי. לא גורש, עזב. עזב העם שלי, אבל הוא גורש ב-1948. אמת היסטורית? בסדר. אז עכשיו, בגלל האמת ההיסטורית הזאת, לא תצפה ממני שאני אוותר ליהודים שבאו לפני 100,

60, 70 שנה, גם אם היו לפני 2,000 שנה ולפני 3,000 שנה.

הרי אנחנו לא נעצב מחדש, אדוני ראש הממשלה, את היקום כולו, איך שהוא היה לפני 3,000 שנה. תודה רבה. לכן, את צריכה לסיים, בבקשה.

אני מסיימת: טוב לי פה למרות הגזענות של המדינה, ולא בגלל הדמוקרטיה של המדינה. טוב לי פה מפני שזאת המולדת שלי, ותכניס את זה לאמת ההיסטורית שלך. תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. יש לך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אתה עשית מאזן של השנה האחרונה, ואני רוצה להרחיב את המאזן שלך ל-18 שנה. במאי 1996 התמודדת על ראשות הממשלה בפעם הראשונה נגד שמעון פרס. הציבור החרדי, אז הרב שך זצ"ל היה כבר מאוד מאוד זקן ולא היה בכוחו, אבל הוא יצא ואמר, לא חשוב. הוא יצא ואמר לתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ובפער הקטן הזה שבינו לבין שמעון פרס,

אדוני ראש הממשלה, החרדים הכריעו שאתה תהיה ראש ממשלה. אני ממשיך הלאה. בפברואר 2012,

אם אני טועה בתאריכים שיתקנו אותי, בפברואר 2012 התמודדת, ראש הממשלה, נגד ציפי לבני. אנחנו החלטנו, מועצות גדולי התורה וגם חכמי התורה, שבהתמודדות בינך לבין ציפי לבני אנחנו תומכים בך, ואתה נבחרת להיות ראש ממשלה, ב-2009. 2009. בסדר, אז אני טועה בשנה, אבל אני לא טועה בזה שתמכנו בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. אותו דבר היה בבחירות האחרונות,

ההחלטה של הציבור החרדי לתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. החלטנו לתמוך על אף שהייתה שנאה נגד ראש הממשלה, נגד בנימין נתניהו, מהשמאל, גם בתקשורת, שהייתה מונהגת על-ידי השמאל, גם על-ידי רשויות שונות שמונהגות על-ידי השמאל, כמו בית-המשפט, כמו הפקידות הבכירה בשירות המדינה. אמרנו: אנחנו הולכים עם בנימין נתניהו. ומכיוון שאנחנו היינו הבטן הרכה בקואליציות האלה אנחנו הותקפנו באופן חמור על-ידי התקשורת, השמאלנית בעיקרה, על-ידי בתי-המשפט, ואני אומר לכם את זה לא בסברה, אמרו לי את זה עיתונאים בכירים, ואמרו לי את זה גם במערכת המשפטית, ואמרו לי את זה גם בשירות המדינה: אתם לא יכולים ללכת עם הימין, לגרום לכך שתהיינה התנחלויות, ואנחנו נגן עליכם. אתם תחטפו עד שלא תלכו עם השמאל. ונתניהו, אילולא הציבור החרדי, לא היה ראש הממשלה במדינת ישראל. לא היה. היה שמעון פרס, הייתה ציפי לבני, היה כל אחד אחר, לא הוא. ואנחנו עכשיו הולכים למאזן של השנה האחרונה. התקשר אלי ואל ליצמן במוצאי הבחירות נתניהו,

אדוני ראש הממשלה. ביקשת שלא נפסול אף מפלגה בקואליציה, אתה זוכר את זה, ואנחנו לא פסלנו. גם יש עתיד לא הייתה אז, הם חשבו שהם הולכים לחפש את הכסף והם יצליחו בכלכלה, לא פסלנו אף אחד. בגלל סיבות אישיות הוקמה קואליציה. בכול אשם ראש הממשלה, מכיוון שזה לא נושא של מפלגה כזאת או אחרת. ראש הממשלה הוא הסמרטוט, הוא המנהיג, הוא מחליט, כולם יודעים את זה. הקים ממשלה בלי חרדים, לא נורא. אני באופוזיציה נהנה, לא צריך להיות בקואליציה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה קורה במאזנים של מה שקרה בשנה האחרונה: רק אתמול היו פה חמש ועדות, ועדה אחת זו ועדת החינוך, אדוני שר הביטחון, אדוני שר הביטחון. טוב, לא משנה.

הוא הרי הבטיח המון דברים ולא קיים כלום, אז מה זה משנה אם הוא יקשיב. יש מצב חירום, אין זמן להקשיב. מגיע לוועדת החינוך שר החינוך של נתניהו, של ראש הממשלה, ואומר: הולכים לעשות קייטנות בקיץ לילדים בני שש. הולכים לעשות את זה רק לילדים חילונים, רק מהציונות הדתית, אבל הילד החרדי לא יהיה בקייטנה. אומר שר האוצר אתמול, ילדים שמשרתים. אומר שר האוצר אתמול: אנחנו הולכים לבטל את המע"מ על הדירה הראשונה של משפחה עם ילד אחד, אבל, ואתמול התנצלתי פה בפני הציבור הערבי, שבגללנו הוא הודיע שמבטלים את המע"מ אבל לא לחרדים ולא לערבים. זה הביטול של המע"מ. הרי כל הזמן טענו,

לא יצא מזה שום דבר, אבל נניח רגע לעניין הזה, צריך לסיים,

אני כבר מסיים. וראש הממשלה לא מגיב כלום. עכשיו אני רוצה לומר לך, זה לא בסדר ששר הביטחון מפריע לו לשמוע, כי אני הולך להגיד לו דבר חשוב.

אני הולך להגיד לו דבר חשוב.

אדוני ראש הממשלה, הבטחת לכולנו, אמרת את זה בסיעת הליכוד, אמרת את זה בתקשורת: אצלי לא תהיה עבירה פלילית על תלמידי ישיבות.

אמרת את זה. אף אחד לא ילך לכלא. לא, לא תהיה עבירה פלילית. זה כבר טיעונים לעונש. הנושא הזה, שבחוק כתוב שמי שלומד תורה, כמו שהיה ברומי, הרי על זה היה הדיון, אני הייתי אצלך. אני הרי חודשים ארוכים לא תקפתי אותך. הותקפתי על-ידי ליצמן למה לא עשיתי את זה, ואני מודה שהוא צדק. אני ישבתי אצלך, אני אמרתי לגדולי התורה, כמובן לא פרסמתי כלום בחוץ, אמרתי: ראש הממשלה אומר שלא יהיו סנקציות פליליות, זה ההצהרה, זה בכלל לא משנה אם ילכו לכלא או לא. חוץ מרומי, ששם זה היה עבירה פלילית. היום, מה יגידו ההורים שלך? מה יגידו הסבים שלך, שאצלך עבר חוק שאומר שמי שלומד תורה הוא עבריין? אנחנו לא נלך אתך יותר. תודה רבה. אתה רציני? הוא לא יהיה, לא צריך לא ללכת אתו. הוא לא יהיה יותר, אני אומר לך. חבר הכנסת ישראל חסון, יש לך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני שמעתי פה בכל הדיונים, והקשבתי בקשב רב גם לך, אדוני ראש הממשלה, בוויכוחים על העבר ההיסטורי. אופיר, אני גם אותך שמעתי. משום מה, הלקח שלי אומר את הדבר הבא: שגם אם נדבר 20 שנה על העבר לא נשנה אותו במילימטר, אבל השאלה היא איך אנחנו נשפיע על העתיד. אז אני רוצה, פרק קטן בהיסטוריה, שאולי ישפיע במידה מסוימת על העתיד. אדוני ראש הממשלה, זה דיון 40 חתימות, לא? נפתלי, סליחה רגע. נפתלי, סליחה רגע. ברשותך. אדוני ראש הממשלה, בשנת 1995 ראש הממשלה, זיכרונו לברכה, יצחק רבין, קיים דיון על אפשרות של הסדר עם הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. הייתה לי אז הזכות להשתתף בדיונים האלה, ואנחנו נדרשנו לעבודת מטה. בשנת 1995 אמרנו לו: אדוני ראש הממשלה, 2015 בוא תבוא, קרי עוד 20 שנה, והנה, היא בפתח. ממערב לירדן יהיו 6 מיליון פלסטינים, כ-6 מיליון פלסטינים,

לא יעזור לך, זה לא יעזור.

אוקיי, לא יהודים, בסדר? וכ-6 מיליון יהודים. והבעיה שלך היא איך אתה רוצה לנהל את המרחב הזה. אנחנו מצאנו ארבע שיטות: שיטה מס' 1, קוראים לה טרנספר, שיטה מס' 2, קוראים לה אפרטהייד, שיטה מס' 3, קוראים לה מדינה דו-לאומית, ושיטה מס' 4, הפרדה מדינית. לכל שיטה יש עלות תועלת. אנחנו היום ב-2014, ואני מסתכל על הדיונים שמתרחשים פה, ואני אומר לכם: כאילו אין לנו אחריות לשנת 2030, כאילו אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע ב-2030, והאם הדרך הזאת מובילה אותנו לשם. אני לא שמעתי מאיש מכם מילה אחת, לאן אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו רוצים להגיע ועם מי אנחנו רוצים להגיע, והגיע הזמן, אפשר לשאול אותך שאלה קטנה? עכשיו אמרת שהשב"כ טעה בענק, כי בעוד שנה, לפי ההערכה שכרגע סיפרת שאמרתם לרבין, היו אמורים כבר להיות 6 מיליון ערבים. לא, אחר כך הוא תיקן. הוא אמר: פלסטינים, ואחר כך הוא אמר: לא יהודים בין הים לירדן. ומה זה עניינכם? חבר הכנסת חסון, במילים פשוטות, למה? למה להפחיד? יש, השאלות שלכם נהדרות. שאלה 1, אתה טועה במספר, והשאלה השנייה, מה זה עניינכם. עזוב רגע מה זה עניינכם, 1.7, זה מה שיש. אתה הצגת ארבעה פתרונות פוליטיים? לא לא, זה לא פוליטי.

זו דרך לנהל את המרחב. זה ניתוח. זו דרך לנהל את המרחב. אין לך כלים. אמרנו: זה ארבע האפשרויות שיש לך. שתי מדינות. ההערכה הייתה מופרכת. אמרתי לך: דו-לאומית והיפרדות מדינית. אני לא אמרתי שתי מדינות בחיי, אמרתי היפרדות מדינית. גם הוא לא אמר. רגע. אתם כל כך מתבשמים מהפוזיציה, אני רוצה שתבינו את האחריות. ב-2030, שגם היא בוא תבוא, כדאי שנדע לאן אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו רוצים להגיע ועם מי. ולזה כדאי שתייחדו את הדיונים, ולא לוויכוחים על האם הממשלה הקודמת או לפני הקודמת או הקואליציה או האופוזיציה אמרה. יש לכם אחריות. יש לכם אחריות. תודה רבה. חבר הכנסת רונן הופמן.

אתה אחד המבוגרים האחראים היחידים שנשארו פה,

גם אתה, פרופסור ברוורמן. יש לך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני שמח על ההזדמנות שיש לי לסכם את פעילות הממשלה בשנה החולפת. אני שמח על ההזדמנות כיוון שלפעמים כשאני מביט לאחור קשה לי להאמין שעברה שנה. קשה לי להאמין שעברה רק שנה. רק שנה וכל כך הרבה השתנה. רק שנה ועיוותים היסטוריים, כשלים היסטוריים, מטופלים בזה אחר זה. כשלים שהשתרשו כאן במשך שנים ארוכות, שנתקעו כאן כחלק בלתי נפרד מהנוף הפוליטי, מהחברה ומהכלכלה בישראל, שהיה נדמה לכולם כאילו הם יישארו כאן לעד, נעלמים כלא היו. כשלים ועיוותים שכולם אמרו שאין מה לעשות לגביהם, שככה זה בפוליטיקה, מתבררים כפתירים וכבני-שינוי. אפשר לשנות. אפשר לעשות טוב יותר, ואנחנו עושים. הממשלה הזאת וסיעת יש עתיד, כמרכיבה משמעותית בקואליציה, הביאו בשנה החולפת להישגים משמעותיים. אני יודע שחברי מהאופוזיציה, כשביקשו את הדיון הזה לסיכום שנה של הממשלה, לא טרחו לבדוק באמת, אבל באמת, מה עשתה הממשלה בשנה החולפת. אני יודע זאת כיוון שמי שכשלה בשנה החולפת לא הייתה הממשלה אלא האופוזיציה. שנה שלמה האופוזיציה לא טורחת לבדוק באמת, לא מנהלת דיון ענייני, לא מביאה טיעונים מהותיים, הכול הצגה. מי שכשלה בשנה האחרונה, אדוני היושב-ראש, הייתה האופוזיציה. האופוזיציה לא עשתה את הדבר החשוב ביותר, ואתם יודעים מה? אולי היחיד שמוטל עליה לעשות, להציג אלטרנטיבה עניינית וראויה בנושאים שעל סדר-היום הציבורי. כבר בתקופת הקמת הממשלה התחילו להשתנות דברים מהותיים. כולם דיברו על ממשלה מנופחת עם מינימום של 25 שרים ושרים ללא תיק, וראו איזה פלא, הוקמה ממשלה מצומצמת, כזו שעובדת בשביל הציבור הישראלי ובשביל מעמד הביניים. הבטחנו ובתוך שנה העברנו את החוק שמבטיח שהממשלות הבאות גם הן תהיינה מצומצמות, יעילות וחסכוניות: 18 שרים, ללא שרים בלי תיק ועם ארבעה סגני שרים בלבד. הבטחנו ובתוך שנה הממשלה אימצה את מסקנות ועדת פרי לשוויון בנטל והכנסת אישרה את תיקון העוול ההיסטורי בחלוקת הנטל בחברה ובכלכלה הישראלית, כולם ישרתו בשירות צבאי או אזרחי.

ומערכת החינוך עוברת רפורמות מקיפות שהיו דרושות כאן שנים. לימודי ליבה הפכו חובה בכל מוסדות הלימוד, תוכניות כמו "מחנכים מסביב לשעון", שמשנות את התפיסה החינוכית ומחזירות את מערכת החינוך לטפל בחינוך באופן הכי רחב ומעמיק שאפשר, גם בחופשת הקיץ, גם ביום בבתי-הספר, גם אחר-הצהריים בתנועות הנוער, גם בשעות הלימודים וגם אחרי שעות הלימודים, הטיפול בניצולי השואה, אדוני היושב-ראש, התקדם שנות אור בהשקעה של חצי מיליארד שקלים על פני חמש שנים ותוך הקלת הביורוקרטיה המיותרת שהייתה כאן.

רק שנה ובוטל הקריטריון השערורייתי של ותק בנישואים והוחזר הקריטריון הצודק והראוי של מיצוי כושר ההשתכרות בעניין הזכאות לסיוע בדיור. זה שזה היה במסיבת עיתונאים זה לא אומר שזה קרה. רק שנה ורפורמת "שמים פתוחים" אושרה, חוק הריכוזיות עבר, הרפורמה בנמלים יצאה לדרך, הוקמה הוועדה לבחינת מערכת הבריאות הציבורית בישראל וקבינט הדיור בראשות שר האוצר פועל במרץ. רק שנה, ובכל פעם שהממשלה מבצעת דבר מהותי חברי האופוזיציה ממשיכים לתקוף, לצערי בצורה פופוליסטית ורדודה. אומרים מה לא טוב, מה לא בסדר, מה הם לא מסכימים לגביו,

דברים שעד לא מכבר הם הסכימו להם וקידמו אותם בעצמם. ואם אין מה להגיד אז שותקים, או מחרימים, או נעלבים. ואם אין מה להגיד ואי-אפשר לשתוק אז אומרים שזה לא מספיק, שזה לא די, שצריך יותר. מתי בפעם האחרונה אמרה האופוזיציה מה היא מציעה באמת? מתי בפעם האחרונה אמרה האופוזיציה מה האלטרנטיבה האמיתית להחלטת ממשלה כלשהי? מתי בפעם האחרונה הציגה האופוזיציה עמדה מנומקת, ברורה, משנה סדורה, תוכנית פעולה, עשייה, לא רק דיבורים? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שנה חלפה והכישלון המהדהד היחיד כאן במליאה הוא כישלונה של האופוזיציה.

תודה. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. יש לך ארבע דקות.

אני בדיוק אמרתי לחבר הכנסת רונן הופמן שלדעתי הוא קצת התקלקל. מתוך שנה, מהשנה הזאת שהוא בקואליציה, עיניו קצת סומאו והוא קצת התעוור. ואני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת הופמן, וגם לאדוני ראש הממשלה: שנה עברה ושום דבר לא השתנה. כל מה שמנית פה, חבר הכנסת הופמן, זה תכנונים ורפורמות והצגות והודעות לעיתונות וסטטוסים בפייסבוק.

חברי הכנסת, אף שיושב-ראש המפלגה שלך מומחה בסטטוסים בפייסבוק, הסטטוסים האלה לא הביאו לדיור בר-השגה. אנשים עם שכר יותר מהוגן לא יכולים לקנות דירה.

יש כלכלה שהיא יציבה ועמידה, אבל הפערים החברתיים גדלים. רק היום ראיתי ב"ג'רוזלם פוסט" שאנחנו אחת המדינות עם העוני הכי גדול במדינות ה-OECD.

ב"ג'רוזלם פוסט" זה לא עיתון שעובד באופוזיציה, ואתה, של היום, של היום. ואתה שואל מה האופוזיציה עושה? אנחנו הצענו בכל תחום ותחום אלטרנטיבה. אבל מה לעשות, חבר הכנסת הופמן, שאתה גם אחד האנשים,

שמקדם חוקים שאם יעברו, וכבר עברו, אבל אם ייושמו אז גם את זה לא נוכל להגיד. זאת אומרת, אתה גם שואל אותנו: מה אתם אומרים? וגם הקואליציה שאתה חבר בה והחוק שאתה מקדם לא ייתנו לנו להגיד את זה.

אני מאוד אופטימי, כי אני בטוח שבעזרת השם בבחירות הבאות מי שיסבלו מהחוקים האלה של המשילות אלה אתם, שגם תהיו יותר קטנים וגם תשבו באופוזיציה,

שנרכיב ממשלה חלופית בראשות הרצוג, כך לפחות אני מקווה, ניהנה מהחוקים האלה. אבל אנחנו לא רוצים ליהנות מהם כי אנחנו מתביישים שבמדינה כמו שלנו, כל כך קטנה, עם כל כך הרבה מיעוטים וקבוצות אתניות ואנשים מרקע שונה, לא יינתן ביטוי בכנסת לקבוצות הללו בחוקים שהכנסת של הדמוקרטיה היהודית, כמו שקרא לה ראש הממשלה, מקדמת. רונן הופמן, אתה גם אחד האנשים שפעילים מאוד בנושא המדיני,

אדוני ראש הממשלה, לשבח את חבר הכנסת הופמן שהוא אחד השפויים היחידים בקואליציה שלך שבאמת עושה יום וליל על מנת שהאידיאולוגיה, או התוכנית, שאתה מקדם לשתי מדינות, אדוני ראש הממשלה, תצא לפועל. ואני יודע שאתה מאמין שצריכות להיות פה שתי מדינות, אתה יודע למה? כי אתה ציוני אמיתי, שלא כמו חברי הכנסת אקוניס ואחרים שרוצים פה מדינה אחת גדולה בין הירדן לים, מדינה שתציף אותנו בפליטים פלסטינים שתהיה להם זכות שיבה כי אחיהם הפלסטינים יהיו אזרחים בממשלה הזאת. ומה אנחנו נעשה כשהפלסטינים יגידו, הרי שמעתי את שר הביטחון משה יעלון אומר, בצדק, אומר: תשמעו,

הם בכלל לא מצביעים לנו, הם מצביעים לפרלמנט הפלסטיני. אבל אני רוצה להגיד לך, שר הביטחון, שאף שאתה אחראי לביטחון כנראה לא האזנתם מספיק, כי יש היום בכירים ברשות הפלסטינית, אדוני שר הביטחון,

חברים שלנו, מתישהו יימאס לנו ואנחנו נעשה את הדבר המסוכן מאוד לישראל, והוא להגיד: לעזאזל הפרלמנט הפלסטיני, אנחנו לא רוצים כלום, לא רוצים מדינה ולא רוצים פרלמנט ולא רוצים שום דבר. אנחנו מדינה אחת בין הירדן לים, החלום הרטוב של אופיר אקוניס? בבקשה, מדינה אחת, וכמו שצעקו בדרום-אפריקה: "one man, one vote" ואז מה נעשה? שאלתי את חברת הכנסת ציפי חוטובלי, סגנית השר: מה תעשי בדמוגרפיה כשיהיה one man one vote? היא אמרה לי: זה פשוט מאוד, נעשה יותר ילדים ונעודד יותר עלייה. היום היא ילדה בת. היום היא ילדה בת, מזל טוב. לי נולדה בת, אדוני ראש הממשלה, לפני שישה ימים, אני תרמתי לדמוגרפיה. היא התחילה ליישם את התוכנית. one woman, one vote.

תודה, אדוני ראש הממשלה. אני תרמתי לדמוגרפיה אבל, זה רעיון שבמרחב עוד לא נקלט.

כמה ילדים עוד נוכל להביא, אדוני ראש הממשלה, אל מול מיליארד מוסלמים שמקיפים אותנו ויום אחד יגידו לאחיהם הפלסטינים שגם הם רוצים להיות חלק מהמדינה המשגשגת הזאת?

אדוני אופיר אקוניס, לצערי, עושה כל מה שאפשר כדי לפגוע במאמצים הכנים, אני מקווה, של ראש הממשלה לשתי מדינות. זה החלום הציוני.

הקמנו מדינה ב-1948 עם 600,000 איש? חבר הכנסת בר, איך הגעת ב-1948? מה קרה למספרים בעבודה? אבל אף פעם לא הייתה פה מדינה אחת. בן-גוריון אזר אומץ עם 800,000 פליטים והקים מדינה,

אני מסכים. אבל, רגע, למה אתם חוזרים לפרה-היסטוריה? למה אתה לא מאמין? אדוני, אבל אף פעם לא הייתה פה מדינה אחת. אף פעם לא בחנו, וחלילה שנבחן, את זה שתהיה מדינה אחת מהים לירדן שבה כל ישראלי וכל פלסטיני, נו,

אני ציוני, 14 מיליון יהודים ישבו פה והכול יהיה בסדר? לא. לא יהיה עם 14 מיליון?

אתה יכול לשכוח מזה ש-14 מיליון יהודים יעשו עלייה. אה, למה לשכוח?

כי אתה לא יכול לחייב אותם לבוא. את זה אמרו לפני העלייה מברית-המועצות גם

גם אם כל יהודי העולם,

יולי אדלשטיין לא שמע אנשים כמוך,

זו שיחה מאוד מעניינת אבל הזמן תם,

אני מנסה לסיים. אם תרצו אין זו אגדה. חבר הכנסת ריבלין, תודה.

אני רוצה לומר לך משהו. גם לי יש השאיפה ואני יודע שיושב-ראש הכנסת שלנו,

תרם המון, המון לעלייה לישראל, וגם יש לי החלום שיום אחד כל היהודים יעלו,

לא בטוח שהייתי רוצה את זה, אני רוצה קצת יהודים שימחאו כפיים לראש הממשלה באיפא"ק בארצות-הברית. אבל נניח שכולם יעלו,

ויהיו פה 14 מיליון יהודים,

איך נסדר להם דירות אני לא יודע, אבל נניח שכן,

במדינה אחת בין הים לירדן, שבה יהיו קרוב לאותו מספר פלסטינים, והם יהיו חלק מהפרלמנט, ואולי יהיה גם ראש ממשלה פלסטיני, הם לא יאפשרו לבני דודיהם, שהם לא פלסטינים אבל הם מתחתנים אתם, לבוא לפה? לעולם לא נצליח לנצח את הערבים דמוגרפית, ולכן החלום הציוני היה מדינה יהודית לעם היהודי, מדינה עם רוב יהודי, ומדינה עם רוב יהודי תהיה רק בפתרון של שתי מדינות לשני עמים,

שבהן יהיה מיעוט ערבי בישראל, אבל רוב יהודי לנצח. זה פעם היה החלום של הימין. היום הימין עושה הכול בשביל להרוס את החלום הציוני ואת המדינה שמפלגת העבודה בנתה. תודה, אדוני.

אני מזמין את אחרון הדוברים בדיון, חבר הכנסת יריב לוין, מטעם סיעת הליכוד ביתנו, לסכם את הדיון. עד שמונה דקות לרשותו. מייד לאחר מכן אנחנו מצביעים. הוא אמר למגנס ולכל אותם גאוני דור של אנשי שלום, שהיו מאוד חזקים בארץ, אמרו לו, אם תקים מדינה אתה עושה הרס לעם היהודי. הקמנו מדינה, היה לנו ראש שב"כ, הכול. הסתדרנו.

ככה אמרו לבן-גוריון. אני יודע שאתה רוצה, רק תאמין. כל היהודים יהיו, חברי הכנסת, אנחנו כרגע מתכוונים לשמוע את חברנו חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כבוד ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לפתוח, רק דבר אחד הוא רוצה: שלא נהיה מדינת ישראל. חבר הכנסת זחאלקה, אני רוצה, אם יורשה לי, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה, אדוני ראש הממשלה, אם אתה מרשה לי, לפתוח בשמך בדברי תודה לאופוזיציה. אני חושב שפתרתם לראש הממשלה בעיה עצומה בדיון הזה. האיש, אחרי ששמעתי את הצעות האי-אמון שלכם ושמעתי חלק מהדברים שנאמרו כאן היום, פשוט לא עושה כלום. פשוט לא יודע מה לעשות עם הזמן שלו.

פתרתם לו בעיה, זימנתם אותו לכאן לשלוש שעות, סוף-סוף מילאתם תוכן כלשהו בסדר-יומו הדל והריק. והאמת היא שנדמה לי שעשיתם את זה כי אתם בכלל חושבים משהו אחר. אתם יודעים שהוא והממשלה כולה עובדים ועושים מסביב לשעון, וזאת עוד דרך לנסות לשים איזה מקל בעשייה הזאת, לעכב אותה בכמה שעות, לבזבז קצת זמן, לנסות, איך אומרים, לחפש, אולי משהו למצוא. אז אני רוצה, ברשותכם, לעבור אולי על כמה מהדברים האלה, שלא כל כך רציתם שייעשו, אבל הממשלה וראש הממשלה בראשה בכל זאת עשו, ואני כבר אומר, אני בדרך כלל משתדל לדבר ולנאום לא מן הדף, אבל הפעם אני מודה שכתבתי נקודות, כי מה לעשות, הרשימה היא פשוט כל כך ארוכה שקשה, קשה לזכור את הכול. נתחיל בעניין השולי, הקטן הזה, שנקרא ביטחון. רבותי, השנה השקטה ביותר בדרום בעשור האחרון. התמודדות עם אתגרי ביטחון, המורכבים ביותר שהאזור הזה ידע אי-פעם, בהצלחה יוצאת דופן, למרות כל הטענות ולמרות כל ההפחדות,

גם חוסר הגיבוי. בלימת ההסתננות, ולא רק בלימתה, אלא גם היפוך המגמה, קודם נכנסו, עכשיו יוצאים. קודם איימו לא רק על הדמוגרפיה, לא רק על זהותה של מדינת ישראל, איימו גם על הפרנסה של האנשים, על אותן שכבות הכי חלשות, שהופקרו על-ידי הממשלה הקודמת, שחלק מחברי האופוזיציה תמכו בה. הדבר הזה נפסק, הסתיים, המגמה התהפכה. מחודש לחודש יוצאים יותר, והדבר הזה גם נעשה,

בהקפדה על כבודם של האנשים ועל זכויותיהם ועל כל הוראה כזו או אחרת שקיימת בדין משפטי כלשהו. יש לנו צמיחה מהגבוהות במערב. יש לנו שיעור גידול התוצר לנפש מהגבוהים במערב. יש לנו הקטנת גירעון בשיעור שהוא כמעט חסר תקדים. יש לנו אבטלה מהנמוכות ביותר בעולם. אבל מה שאולי עוד יותר חשוב מזה, יש לנו אבטלה של צעירים בשיעור הכי נמוך שיש. אני רוצה להזכיר לכם, רבותי, יש מדינות, אתם יודעים, כאלה נידחות, נחשלות, שאין להן כלום. אין להן משאבי טבע, הן ממוקמות באזורים מרוחקים וקשים, מוקפות אויבים שמונעים ולא רוצים לקיים אתן סחר. למשל מדינה כמו ספרד, באמת סמל לאומללות, 53.2% אבטלה בקרב הצעירים. אתם מבינים מה זה אומר? אני אגיד לכם יותר מזה: אם תוסיפו לאחוז הזה את אלה שגם לא לומדים, תקבלו דור שלם שהולך לאיבוד. הם הגיעו שם למאזן הגירה שלילי עם דרום-אמריקה, מי היה מאמין. אבל ישראל, המעצמה הגדולה, שאין לה שום בעיות ביטחון להתמודד אתן, שכל שכנותיה סוחרות אתה כל היום, שיש לה חומרי גלם בשפע, תראו איזה פלא, דווקא אצלנו, אבטלת הצעירים מהנמוכות ביותר בעולם. אז תגידו לי, תסתכלו לשם ותגידו, אלה לא הישגים אמיתיים? אבל אנחנו נמשיך. כסף שמתקבל כאן לא סתם מתבזבז. השקעה במחקר ופיתוח מהגבוהות בעולם. רישות המדינה באינטרנט מהיר. רכבות, כבישים, חינוך חינם בגיל הרך, 800 שקל למשפחה בחודש חיסכון.

לכל ילד. יש משפחות שיש בהן גם יותר מילד אחד. הסדרת השימוש והייצוא של הגז,

אם היינו מקשיבים לכם הגז היה נשאר באדמה לנצח. עשינו הסדר שהבטיח את העבודה, שגם יהיה יצוא, וגם יהיה שימוש נכון בכספים, וגם יהיה עידוד להמשיך לחפש, וגם נשמור על הביטחון שלנו, שיהיה לנו הגז הדרוש לתצרוכת שלנו. נמשיך הלאה: הארכת שעון הקיץ. איפה הייתם בממשלות הקודמות, כל כך הרבה שנים, למה לא עשיתם? אני ממשיך: שמים פתוחים, הגדלת סל הבריאות, הגדלת סל הבריאות ב-2.3 מיליארד שקל. בואו, תסתכלו על שרת הבריאות, אולי תסבירו לה איך לעשות את זה יותר טוב. 2.3 מיליארד שקל הגדלה. מישהו הביא את הכסף הזה? אני חושב שאתם צריכים גם להגיד תודה אולי לשר האוצר, גם הנוכחי ובוודאי הקודם, השר שטייניץ, שתקפתם אותו כל הזמן אבל הוא השאיר כאן כלכלה שמאפשרת להגדיל את סל הבריאות ביותר מ-2 מיליארד שקל.

אז למה החלפתם את שטייניץ? טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 12. שיא בכניסה של תיירים. שכחתם את שיחות הסלולר חינם. נכון, גם זה הישג. אומנם של הממשלה בקדנציה הקודמת.

חברת הכנסת זנדברג,

אולי לך היה קל לשלם את זה. אני מכיר הרבה אנשים שהדבר הזה הקל עליהם מאוד. אבל אני אגיד לכם, יש גם עוד עניין אחד, אתם יודעים, שולי, לא משמעותי, לא קיים כמעט, והוא הנושא המדיני והתהליך. כיבוש לא קיים, בזה את צודקת,

בואו נדייק,

עם אינו יכול להיות כובש בארצו. יהודים ישבו בחברון לפני שישבו בתל-אביב. הם לא כובשים לא שם ולא כאן, ומהבחינה הזאת לפחות, אתה הולך לנסח מחדש את החוק הבין-לאומי,

תרמת תרומה חשובה לדיון, חברת הכנסת זנדברג. אני מסכים אתך, אין ויכוח על הדבר הזה.

אני רוצה לומר לכם, רבותי: תסתכלו מה קורה בצד השני, ואולי תנצלו את הפגרה לחשבון נפש. הולך אבו מאזן לנהל משא-ומתן, כולם יודעים, כולם, מכאן ומשם, בחוסר תום לב מוחלט. לא מתכוון למילה ממה שהוא אומר. לא רוצה להביא לא שלום, לא ביטחון ולא שום דבר. שר הביטחון מתכוון למה שהוא אומר? אבל תראי, חברת הכנסת זנדברג, על קריסת היחסים עם ארצות-הברית. במו-ידיו שר הביטחון הורס את היחסים עם ארצות-הברית.

מאחוריכם? חברת הכנסת זנדברג, למרות כל הנבואות השחורות שלכם היחסים עם ארצות-הברית היו ונשארו איתנים,

שכל היום רק אומרת לאבו מאזן: צריך להביא שלום, תעשה ויתורים, תקבל את כל מה שהישראלים מבקשים, העיקר שיהיה סוף,

חיפשתי, חיפשתי, לא מצאתי. אני מבטיח לך, חברת הכנסת זנדברג, אני אמשיך לחפש.

משהו אומר לי, איזה קול פנימי, שגם את יודעת שאני לא אמצא. את יודעת למה? מפני שהם לא רוצים שלום. אבל יש לזה עוד סיבה אחת: הם מבינים שכאשר ראש המדינה או ראש הממשלה או ראש הכנופיה, לא משנה מי, מנהל משא-ומתן, אז אתה צריך לגבות אותו.

אתה צריך לעמוד מאחוריו כחומה בצורה. אתה לא צריך כל הזמן לדחוף אותו אל פי התהום.

אתה לא צריך לגבות את הצד השני. אסור לך. אסור לך, חברת הכנסת זנדברג, לשכוח שהוויתור שאת דורשת ממנו הוא נקודת ההתחלה של המשא-ומתן מבחינת הצד השני. עם הסכם ביניים או בלי הסכם ביניים? הכלל הבסיסי הזה,

האחריות האלמנטרית הזאת לא קיימת אצלכם,

כנופיה?

אני אגלה לך סוד, חבר הכנסת הורוביץ. אני אגלה לך סוד, חבר הכנסת הורוביץ. אתה מחבל בשלום, אתה לא רוצה שלום. אתה לא רוצה פיוס. אתה יודע מי אויבי השלום? אתה יודע מי אויבי השלום הגדולים ביותר? אתה יודע מי הם?

חבר הכנסת זחאלקה, אבל יש לי הזדמנות קצת,

אבל שמונה דקות נגמרו,

אל תגזול לי את ההזדמנות. חבר הכנסת זחאלקה, שב בבקשה. חבר הכנסת הורוביץ,

אני אלמד אותך עוד משהו, ברשותך. אתה מוכן לפנות יישוב אחד, בית אחד,

כן, חבר הכנסת הורוביץ, אתה מוכן לפנות יישוב ערבי אחד, או רק יהודים צריכים אצלך ללכת? אתה רוצה שאני אפנה ערבים?

חוק אחד לערבים, חוק אחד ליהודים. איך אפשר? שלטון צבאי, אתה לא מתבייש? חבר הכנסת הורוביץ, אוי ואבוי. בתנועת מרצ גזענות כזאת? לאן הגענו? אבל אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת הורוביץ. אתה יודע, בגלל הגישה הזאת שלכם, ככל שהמשא-ומתן מתארך וככל שישראל משתדלת וככל שישראל אפילו מוכנה לוותר, כך הפער רק גדל.

רק גדל ולא מצטמצם. וכל תעשיית השקר הזאת לא מביאה אותנו לשום מקום. על מה אתה מוכן לוותר? חבר הכנסת שי, על מה הם מוכנים לוותר? שאלת אותם פעם? עזוב אותם, אני לא מסכים אתם.

הבנתי. הבנתי. הם יעמדו איתן, ואנחנו נשאל כל היום את ראש הממשלה למה הוא לא מוותר,

וכך נשיג שלום. אתה באמת מציע את זה, חבר הכנסת שי? אתה הרי איש רציני. אתה הרי איש רציני, עם רקורד כזה. איך אתה מסביר כיבוש צבאי של עוד מעט 50 שנה?

כשעמדת בראש משרד ממשלתי והיו לך ויכוחים על תקציב עם האוצר, על חקיקה שהייתה צריכה לעבור פה בכנסת, כל מיני נושאים חשובים שהתעסקת בהם, ככה ניהלת משא-ומתן? באת ואמרת: רגע, רגע,

לא אכפת לי מה הם נותנים, קודם כול מה אני מוכן לוותר. עם קווים אדומים. הלכת לשר שלך, וכל היום רק אמרת לו: תוותר, תוותר, תוותר,

חבר הכנסת שי, שאמרת לשר שלך: סמוך עלי, יש לך כל הגיבוי המקצועי, אני אלך לנהל את המשא-ומתן, אתה תעמוד איתן, אני אוציא מהם את המקסימום. נו, בוא, תשתף אותנו. מה הקווים? תשתף אותנו. תראה, חבר הכנסת טיבי מחייך. מה יעשה, נו. הוא אומר לעצמו: באמת בדיחה. מה עם הכביש לטייבה? הוא לא קיבל תשובה. אל תדאג, יהיה גם כביש לטייבה, הכול יהיה. הכול יהיה, אם רק לא תפריעו. אם רק לא תפריעו. לכן אני אומר לך גם, חבר הכנסת בר, אני שמעתי את הנאום שלך. באמת, נו. אתה הרי גם איש רציני. מספיק עם זה כבר. ראש ממשלה הולך, מנהל משא-ומתן. במשא-ומתן הזה הוא הרי לא דורש דברים שהם אבסורדיים, שהם הזויים, שהם לא מקובלים עליכם, שהם לא דברים בסיסיים שבלב המשנה שאתם גדלתם והתחנכתם עליה. בסדר, אפשר לחלוק עליו בחלק מהמקומות. אבל אי-אפשר באופן טוטלי כל היום לעמוד עם אקדח לרקה ולהגיד לו: תוותר כל הזמן. אפשר גם לגבות אותו, לא מתים מזה. אני אגיד לך גם עוד דבר, מתי הוא התחיל לוותר? אני אגיד לך גם יותר מזה, למה הוא צריך לוותר? הצד השני ויתר? הצד השני ויתר? אתה אומר לו: תפסיק לוותר כל הזמן.

למה אתה לא שואל למה הצד השני לא מוותר?

הצד השני יוותר כשאתה תוותר.

באמת?

באמת? הבנתי. ואת המסקנה הזאת אתה מסיק על בסיס מה? על בסיס ההתנתקות, כשפינינו את הכול וקיבלנו טילים? על איזה בסיס אתה מסיק את זה? אני אומר לך באמת, תבדוק.

צדקת.

ולכן אני אומר לך גם עכשיו, תיצמד למה שאתה באמת מאמין בו, לדרך האמיתית של מפלגת העבודה. לדרך שזכתה במספיק תמיכה כדי לשבת שם בספסלי הקואליציה. אתם לא גרורה של מרצ ולא איזה כוח חלוץ שמנסה לדחוף כל הזמן את ראש הממשלה אל פי התהום.

תגלו אחריות, כמו שהוא עשה כשהוא היה ראש אופוזיציה, ולכן הוא הגיע להיות ראש ממשלה, כי הוא נהג כך. ואני אומר לך, חבר הכנסת הורוביץ, האמן לי,

ביום שאתם תנהגו כך, ביום הזה, אתה פתאום תתחיל לשמוע קולות אחרים בצד השני.

הם יבינו שהזמן גם עובד לרעתם. הם יבינו שהם לא יכולים לקבל יותר ממה שראש הממשלה מציע להם. הם יבינו שאנחנו הגענו לנקודה, זה פיליבסטר,

הם יבינו, חבר הכנסת הורוביץ, שאנחנו הגענו לנקודה שבה גם אנחנו, אתה תומך במה שהוא מציע? שבה גם אנחנו דורשים מהם לעשות ויתורים על הדברים שאתם פוחדים לבקש מהם, כי אתם יודעים שהם לא יסכימו, נכון?

חבר הכנסת מנהל פיליבסטר? הזמן שלך נגמר לפני עשר דקות. עוד מעט ליל הסדר. יש פה חרדים.

אני מודה, אני מוכרח להודות במשהו. יש איזה הסכם עם הבית היהודי? חבר הכנסת חנין, אני חייב, חייב להודות. חייב להודות, חבר הכנסת חנין.

חייב, חייב. אני מוכרח להודות.

קודם כול אני אגיד לך בצער גדול,

כמה אתה מדבר? חבר הכנסת כבל, אני בהתחלה, אם לא שמת לב. חבר הכנסת חנין,

אני אומר לך משהו בגילוי לב, תכניסו את הבית היהודי ותגמרו עם זה. חברת הכנסת יחימוביץ, אם את מעוניינת לעזור למי שעוסק במלאכה הזאת,

אני כאן, אני לא יכול לעמוד בדרכך. אבל אני אומר לך משהו, היא תמיד בעד אלה שעוסקים במלאכה,

כן, נכון. האמת שזה נכון. האמת שזה נכון. חברת הכנסת יחימוביץ, אנחנו כולנו נלך לפגרה, נישן טוב עם פחות דאגות. יש לי כבר בשורה טובה לערב הזה לפחות. אני לא מתלונן. אבל אני רוצה לומר לחבר הכנסת חנין, תראה, האמת שזה לא שבוע כל כך טוב לדון בו בעניינים של תוספות זמן ודברים מהסוג הזה. על זה אנחנו בוודאי, שנינו, לצערי הרב, נסכים. עלינו אתם קמצנים, אבל לעצמכם אתם נדיבים. לא, לא, לא. אני חושב שחבר הכנסת הורוביץ הבין אותי טוב מאוד. נדמה לי שאני כיוונתי למה,

אני רואה שהנאום שלי כל כך השפיע עליך, שעכשיו אתה דואג לבית היהודי. לא, לא צריך להגיע עד לשם.

אנחנו דואגים לכם. לא. לא צריך להגיע עד לשם, לא צריך להגזים, הכול בסדר. היו לו שמונה דקות לפני 20 דקות. חבר הכנסת חנין לא רוצה לשמוע את המשך, יש עכשיו מניין, זו הבעיה. אה, יש מניין?

טוב, מניין. אני לא אמנע מניין, אני הבנתי את הבעיה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, פשוט תבין אותי. בברית-המועצות, שאתה הכרת ואני הכרתי, היו מוסיפים לאנשים שעסקו בעבודות מסוכנות, תעשיות מזהמות וזה, היו נותנים תוספת חלב,

שהיו נותנים כוס חלב. חבר הכנסת לוין כל המושב הזה עסק בעבודות מסוכנות, שלא לדבר על מזהמות. אני מוסיף לו במקום כוס חלב תוספת זמן. תרשה לי, זה הכול בגלל העבר שלי. מגיע לו, יוצא לחופש עכשיו, בשבילו היום, אז אתה תסלח לי. חבר הכנסת שי, אתה רוצה להשאיר אותי פה? תראה, אני מוכרח להגיד לך בכנות שאני באמת ביליתי את רוב זמני כאן. אני באמת שמעתי את הנאומים של האופוזיציה,

בכל הצעות האי-אמון לאורך המושב הזה וכן הלאה, אז יש לי הזדמנות ככה להתייחס. אבל אני בכל זאת רוצה להתייחס לדברים שאמר קודם חבר הכנסת חנין. תראה, חבר הכנסת חנין,

כשמדברים על אמנות הפיליבסטר, אני יכול לומר עליך את מה שאמרתי על עורך-דין מוטי ברקוביץ, שאצלו עשיתי את ההתמחות שלי במשפטים. כל מי שיש לו טענות על מה שאני עושה שילך אליו, כי אצלו למדתי את הכול. אז אני יכול לומר לך, בהיבט הזה, שבחשבון הזמנים שהייתי חסר בבית, בטבלה הזאת שאשתי כבר עושה וכבר, אני לא יודע, אין מקום כבר להחזיק את הספרים עם השעות,

תרמת איזו תרומה למאמץ הזה. יריב, יאללה. חברת הכנסת מיכאלי, העברנו היום חוק כל כך חשוב. מה החוק הזה לעומת זה שאני אדבר פה עוד כמה דקות? כלום, הסלט שלי, מה? באתי באמצע הסלט. את יודעת מה? אני חושב שאת יכולה, אני מבטיח לחכות לך עד שתחזרי.

אדוני היושב-ראש, אפשר לעזור בפיליבסטר ולחלק את הזמן בין האופוזיציה לקואליציה? אנחנו נפתור לך, זה רעיון בריא, רעיון בריא. אבל הוא נראה לי, בואי נגיד כך, נראה לי שבינתיים הוא מסתדר. אם אני ארגיש שהוא כבר שפוך,

אני מעלה אותך להשיב לו, להשיב לו. חברת הכנסת יחימוביץ, אני מבקש שהערות הביניים תהיינה באורך של לפחות דקה. ככה אני אוכל לנשום והדבר הזה יקל עלי את המלאכה. אם אפשר, אם אפשר. רבותי, אני חושב שהישגיה של הממשלה, כפי שפירטתי אותם קודם, הם אכן כל כך משמעותיים, והם אכן כל כך ראויים, והם אכן פרי של עבודה אמיתית וקשה, שנדמה לי שגם אתם יודעים, ואני חושב שזה הוכח לאורך הדברים שאמרתי קודם, שאין לכם בעצם טענה אמיתית כדי לסתור אותם. אין לכם. ואני באמת רוצה לשאול,

אני רואה שנמצא כאן הרמטכ"ל לשעבר, יושב-ראש סיעת קדימה, חבר הכנסת מופז. הרי אתה יודע כמה קשה לייצר ביטחון למדינת ישראל. אתה יודע איזה אתגר עצום זה. אתה נשאת בנטל הזה גם כרמטכ"ל וגם כשר ביטחון. אתה באמת יכול לומר שהממשלה לא עושה עבודה מצוינת? אתה באמת יכול לעלות כאן ולומר: הממשלה איננה ראויה לאמון משום שהיא איננה דואגת כפי שצריך לביטחון ישראל? אתה יכול לומר דבר כזה? אני שואל אותך,

אתה הרי לא יכול ואתה גם לא תגיד, כי אתה איש הגון ואתה איש רציני, ואתה יודע את העובדות כפי שהן. ולכן, אני אומר, יש רוב, חבר הכנסת נהרי, אני רק התחלתי, למה אתה לוקח לי את זה? למה אתה לוקח לי? סוף-סוף, אתה יודע, לא, ממש לא. אני רק בהתחלה. חבר הכנסת יריב לוין כבר מסיים. אני מבקש, אדוני, באמת להתחיל, לא, לא. אני מסכים להמשיך. אם חבר הכנסת טיבי יביא ליושב-ראש, אלא אם כן האופוזיציה תגיש לי 20 חתימות שהוא ימשיך. אני אשמח.

חבר הכנסת לוין, נא באמת להגיע לסיכום דבריך.

אני אסכם אולי באמת בשאלה לחבר הכנסת טיבי בתחום מומחיותו. חבר הכנסת טיבי,

התוספות לסל הבריאות הן משמעותיות? הן הישג גדול? הן הישג חשוב? הן הישג ראוי? 800 שקל לילד בחינוך, ולפעמים זה יוצא כמה אלפי שקלים למשפחה, בעיקר במשפחות ברוכות ילדים, זה הישג חשוב? חבר הכנסת טיבי, זה הישג חשוב? חשוב. מסכימים. אבטלה נמוכה אצל צעירים, הישג חשוב? מסכים שחשוב. אז תגיד לי: למה הגשתם כל כך הרבה הצעות אי-אמון כל הקדנציה הזאת?

כי יש עוד דברים חשובים.

למשל? למשל הריסת הבתים, אה, הבנתי, הבנתי.

בעניין הזה אנחנו מסכימים.

גם אני לא אוהב הריסות בתים. אני רק רוצה שיבנו כחוק, זה הכול. יריב, נגמר הזמן. למה, ברוורמן?

אפשר להצביע, כשאתה מציג חוק מטעם ועדת הכלכלה אתה הרי יורד לפרטי הפרטים, אתה מסביר לנו את הכול, שמא ניכשל בהצבעה. יריב, די. אדוני יסיים, בבקשה.

אני, יריב, אתה יכול לרדת. ידידי מן האופוזיציה, אני באמת רוצה להודות לכם,

אני באמת רוצה להודות לכם ולבקש מכם, לפני האי-אמון של תחילת המושב הבא: תעברו על רשימת ההישגים הזאת.

אם תמצאו משהו שכדאי לשפר, לפחות תתמקדו שם, שהדברים יהיו רציניים.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת יריב לוין, שדיבר שמונה דקות בדיוק, כפי, שמונה דקות? פלוס תוספת היושב-ראש על כל המאמצים שלו במושב הנוכחי. זה זמן ברית-המועצות, שמונה דקות. תוספת חלב. בקשת הממשלה בתוקף, גברתי המזכירה?

אז, חברי הכנסת, הפרוצדורה היא כדלקמן:

שמי,

דיון ב-40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה. ראש הממשלה מסר את הודעתו לכנסת, לכן מי שתומך בהודעת ראש הממשלה מצביע בעד, ומי שמתנגד מצביע נגד.

הממשלה ביקשה הצבעה שמית. המזכירות ערוכה, ואנחנו נתחיל להצביע. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה.

בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר,

עפו אגבאריה, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח שמעון אוחיון, בעד אורי אורבך, בעד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, בעד יעקב אשר, נגד מיכל בירן, נגד בנימין בן-אליעזר, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, בעד חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יחיאל חיליק בר, נגד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו משתתף בהצבעה זהבה גלאון, נגד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד דני דנון, בעד אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, בעד ניצן הורוביץ, נגד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, נגד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין,

ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, נגד מרדכי יוגב, אינו נוכח שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, נגד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד דב ליפמן, בעד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, נגד משה מזרחי, נגד אברהם מיכאלי, נגד מרב מיכאלי, נגד עמרם מצנע, בעד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

משולם נהרי,

בנימין נתניהו,

חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, בעד אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח גדעון סער, בעד חמד עמאר,

משה זלמן פייגלין, בעד שי פירון, בעד מאיר פרוש,

יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' נגד רינה פרנקל,

נוכחת עמיר פרץ, בעד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, בעד זבולון קלפה, אינו נוכח יפעת קריב,

מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד דוד רותם, בעד יואל רזבוזוב, בעד ראובן ריבלין,

יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד מאיר שטרית, אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי,

סילבן שלום, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, נגד יאיר שמיר, בעד סתיו שפיר, נגד איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, בעד אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח מוחמד ברכה, נגד עמר בר-לב, נגד באסל גטאס, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח אריה דרעי, נגד אבי וורצמן, אינו נוכח נסים זאב, נמנע מפני שאני מקוזז. לא משתתף. אתה נמנע או לא משתתף בהצבעה? נוכח. לא משתתף בהצבעה.

בהצבעה ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח אליהו ישי,

חיים כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת חנא סוייד, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח רינה פרנקל, אינה נוכחת דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת זבולון קלפה, אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת או חברות כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה וטרם עשו זאת? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, אנחנו בינתיים מקבלים בברכה את כבוד מבקר המדינה ואנשי משרדו שבאו לכבוד אחד הסעיפים הבאים בסדר-היום. ברוכים הבאים לכנסת, כרגיל, עושים דוח על נוכחות. הם כרגע,

כנראה בודקים את הנוכחות של חברי הכנסת במליאה, ואני חושב שיהיה על זה דוח חריף. למזלי, אני לא, הבעיה, חבר הכנסת איתן כבל, היא איך ניישם את המסקנות של המבקר בנושא הזה, לא עם הדוח. לדבר על, חברי הכנסת, אם כן, בעד הודעת ראש הממשלה, 48,

44. למה התקזזות, למה,

אני קובע כי הכנסת הצביעה בעד הודעת ראש הממשלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא. אני מבקש ספירה מחדש, אני לא מאמין לתוצאות. אין רוב לקואליציה, הסעיף הבא: הצעת חוק-יסוד, אין לכם רוב, זהו? נרגענו? תחזירו את המנדט למצביעים, הצעת חוק-יסוד: הכנסת, אין רוב לקואליציה. הצבעה חוזרת, אפשר, אדוני היושב-ראש, להצביע עוד הפעם?

אני מבקש מחברי הכנסת לשבת. כפי שאמרתי, מכבד אותנו בנוכחותו מבקר המדינה. ואנחנו עוברים לסעיף: סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, דיון והצבעה. יציג את ההצעות והסיכומים לא אחר מאשר יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מזמין אותו לכאן לדוכן. לאחר מכן, רשימת דוברים. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כבוד מבקר המדינה וצוות המשרד, חברי חברי הכנסת, שנייה אחת, אדוני יושב-ראש ועדת הביקורת, נפזר את ההתקהלויות,

למשל של חברי הכנסת עליזה לביא ואראל מרגלית. אומנם זאת התכנסות שקטה, אבל אני מבקש, או בישיבה או להיפרד. חבר הכנסת ברוורמן, חברנו, קשה לו הפרידה מחבר הכנסת גילאון. תודה. עכשיו אראל מרגלית בא לי. בבקשה, אדוני. אני מתכבד להגיש לאישור הכנסת את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדוח מבקר המדינה 63ב, בהתאם להוראות סעיף 18(א) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 1958 . הדוח עוסק בביקורת על מערכת הביטחון על מרכיביה השונים: משרד הביטחון וצה"ל, התעשיות הביטחוניות וארגונים נוספים שיש להם השפעה על פעילות בתחום הביטחון. מערכת הביטחון נמדדת בתחומי עשייה רבים ומגוונים, והמחוקק הטיל על מבקר המדינה לוודא שהיא פועלת על-פי אמות המידה המצופות ממנה תוך שמירה על מוכנות צה"ל ועל פעילות יעילה וחסכונית. סיכומים והצעות אלה, לאחר שקיבלו את אישור מליאת הכנסת, אמורים להוסיף משנה-תוקף ליישום ותיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה. הוועדה לענייני ביקורת המדינה היא אחת מוועדות הכנסת החשובות ביותר, והיא משמשת כלי מרכזי של הרשות המחוקקת לביקורת ולפיקוח על עבודת הממשלה. הוועדה מקיימת דיונים מקצועיים ומעמיקים בדוחות מבקר המדינה, עוקבת, ומפקחת, באדיקות אחר יישום המלצות המבקר ופועלת בנחישות ובאחריות לתיקון הליקויים. הוועדה, כזרוע של הרשות המחוקקת, משמשת פה וכתובת לציבור הישראלי אל מול הרשות המבצעת ומבטאת את הדרישה למקצועיות, ליעילות, לאפקטיביות, לשקיפות ולטוהר המידות בעבודת הממשלה. דוח 63ב הונח על שולחן הכנסת ביום רביעי, י' באב התשע"ג, 17 ביולי 2013. הוועדה קיימה ישיבות ודיונים מעמיקים עם הגורמים המבוקרים בזמן אמת כדי להבטיח יישום מלא של המלצות מבקר המדינה. כן קיימה הוועדה סיורים במחנות צה"ל ובתעשיות הביטחוניות כדי לוודא את תיקון הליקויים בשטח, שכן מאז כניסתי לתפקיד אני רואה חשיבות עליונה במעקב אחר תיקון הליקויים. אני מתרשם כי משרד הביטחון וצה"ל מתייחסים לביקורת ברצינות הראויה וכי שיעור תיקון הליקויים גבוה בהשוואה למשרדי ממשלה אחרים. סיכומים והצעות אלה משקפים רק חלק קטן מהעשייה בוועדה, היות שפרקי הדוח החסויים נדונו בוועדת המשנה לנושא הביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים. סיכומים והצעות של הוועדה בנושאים אלה אינם מונחים על שולחן הכנסת, ורואים אותם כאילו אישרה אותם הכנסת, על-פי סעיף 18(ג) לחוק מבקר המדינה. חברי הכנסת, ראוי שהכנסת תוקיר מאוד את פועלו של מבקר המדינה ותיתן לו את מלוא הגיבוי כמי שפועל בשליחותה לפקח על הרשות המבצעת. המבקר הוא העיניים של הכנסת, לראות את כל הפינות שאין רוצים להראות לנו ברשות המבצעת. מול תופעה שהנאשם הופך למאשים, חשוד הופך למחשיד ונחקר לחוקר, אסור לאפשר שהמבוקר יהפוך להיות מבקר

צריך להדוף כל ניסיון של דה-לגיטימציה של מבקר המדינה. בנפשנו הדבר. ברצוני להודות למבקר המדינה השופט בדימוס יוסף חיים שפירא,

המשרד, מר אלי מרזל, למשנים למנכ"ל, מר יוסי ביינהורן, מנהל חטיבת הביטחון, ומר יובל חיו, מנהל חטיבת משרדי הממשלה, ולצוות המשרד, המשתתפים באופן קבוע בישיבות הוועדה, על שיתוף הפעולה הפורה, שיש בו תרומה של ממש להתייחסות הרצינית של הגופים המבוקרים ולתיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. אני גם מודה לכל חברי הוועדה שנטלו חלק בישיבות הוועדה ובגיבוש סיכומים והצעות והשתתפו בסיורים שקיימנו בשיתוף פעולה עם כל הצוותים. יבואו על הברכה העוסקים במלאכת הביקורת ותורמים לעבודת הוועדה: מנהלת הוועדה, הגברת חנה פריידין, רכזת בכירה בוועדה, הגברת ריקי אליה, רכזת בוועדה, הגברת חנה יוסף, היועצים המשפטיים, עורך-הדין תומר רוזנר, עורך-הדין גלעד קרן והמתמחה יוטל כהן, דובר הוועדה מר יגאל אמיתי, עובדת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנותנת לנו שירות מצוין, הגברת אוריאנה אלמסי, וכמובן עוזרי הנאמנים, הגברת ז'נט ישראלוב, מר יצחק חנימוב ומר יצחק יושובייב. אני מודה ליושבת-ראש הדיון עכשיו. זה דיון שישתתפו בו חברי כנסת, ואני שוב מודה לכל חברי הכנסת על הדיון, וגם למשרד מבקר המדינה. אני מודה ליושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה אמנון כהן. אנחנו עוברים כרגע לדיון האישי. יעלה ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. עומדות לרשותך שלוש דקות. רשימת הדוברים נסגרה. כבוד היושבת-ראש, כבוד המבקר, אני רוצה, כמו עמיתי יושב-ראש הוועדה אמנון כהן, לברך על העבודה שנעשתה ולומר באמת שיש עוד הרבה מה לעשות, אבל כל הכבוד. אחד הדברים שאני חושש מהם, שאנחנו נידרש לו בביקורת הבאה, הוא כל שינוי, השינוי החד-צדדי שנעשה באישון לילה של כלל ההוצאה בממשלת ישראל. אני מתפלא, א. על פקידי האוצר המכובדים מאוד שהציעו אותו,

אני מתפלא על שר האוצר ועל שרים אחרים, שקיבלו אותו. ואני אגיד למה: כלל ההוצאה, ששונה כמה פעמים, בסופו של דבר ב-2006 הגיע לרמה יציבה כלשהי, והרמה היציבה הזאת הייתה יחס כלשהו של ההוצאה של המדינה מול יחס הצמיחה. אז אמרו: זה לא כל הצמיחה, זה חלק מהצמיחה, והייתה נוסחה מורכבת. בפעם הראשונה זה שנים לקחו את כלל ההוצאה, שהיה מקובל לקשור אותו לצמיחה, והפרידו אותו לגמרי, וקבעו מספר שרירותי שהוא הרבה יותר קטן, שהוא רק קשור לגידול האוכלוסייה. ואני טוען שבמדינה שמצד אחד יש בה כל כך הרבה כוח כלכלי אצל חלק מהאוכלוסייה, חלק צר מדי, אבל חלק מהאוכלוסייה, ומצד שני החלקים האחרים, שנמצאים בצפון, בדרום, במגזר החרדי, במגזר הערבי, בשכונות של הערים הגדולות, שהדבר היחיד שיכול להקפיץ אותם קדימה זה השקעה דיפרנציאלית ממשלתית בחינוך, בבריאות, ברווחה, בתעסוקה, בהכשרה של עובדים, זה הדבר היחיד שיש לממשלה כדי לפעול.

באישון לילה, ודרך אגב, גם למורת רוחם של חברים רבים מהקואליציה,

כולל אפילו היושבת-ראש שיושבת פה אתנו ומנהלת את הישיבה, בא האוצר, בנושא שהוא לכאורה טכני, ובעצם לקח מקופת המדינה, על הפרויקטים שהוא יכול להשקיע בהם, בערך 7 מיליארד שקל בשנה לעשר השנים הבאות. תחשבו על זה, הרי כל התקציב הוא כל כך כבול מראש, המשכורות של העובדים, הביטחון, כל נושא. יש מעט מאוד כסף להשקעות בפרויקטים או בנושאים שהממשלה רוצה לקדם.

שינוי כלל ההוצאה הזה בעצם לקח לממשלה את היכולת לעשות שינויים במקום שבהם השינויים נדרשים.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. ואם אפשר, קצת יותר שקט במליאה. קשה מאוד לדוברים לדבר מהדוכן. תודה רבה. עומדות לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

מכובדי מבקר המדינה ואנשי צוות המבקר, אדוני יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, הדיון הזה הוא קודם כול הזדמנות לנו, חברי הכנסת, להביע הערכה ותודה למבקר המדינה ולצוותו על העבודה המסורה, הממצאים החשובים, הביקורת המשמעותית שהם עושים לאורך כל השנה, וגם הדוח שבפנינו, דוח מבקר המדינה 63ב, הוא חלק מאותו רצף של עבודה מסורה וראויה של המבקר. אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, כמה דברים על הנושאים שנדונו בדוח המבקר, ואני אומר מראש: הדברים הנאמרים בדוח המבקר, כתב המבקר את עמדתו, אני רוצה לומר את מסקנותי, ואני לא אסתיר שהמסקנות האלה הן מסקנות פוליטיות, אבל אני כמובן לא אומר שהמסקנות האלה הן על דעתו של המבקר, אלה הן המסקנות הפוליטיות שלי ממה שכותב המבקר, מהממצאים המקצועיים והמחקר המקיף והמעמיק שהוא עושה בסוגיות שהוא בוחן. אני רוצה להתייחס לאותה סוגיה של התיאום בין גופי אכיפת החוק בשטחים הכבושים, מה שמכונה אזור יהודה ושומרון, ולומר לכם שהמזרח הפרוע שנמצא שם הוא מזרח פרוע שאיננו נמצא במקרה, ואם אנחנו רוצים להבין למה הוא לא נמצא במקרה, אנחנו יכולים לעבור לחלק המשלים של הדוח, שעוסק בפעילות יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באותם אזורים. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באותם אזורים, עמיתי חברי הכנסת, נטש את הרכוש. לא רק הוא נטש את הרכוש, הממשלה נטשה את הרכוש, והיא נטשה את הרכוש לטובת מתנחלים שמתגוררים ברכוש הזה, לא משלמים על האדמה, לא משלמים תשלומים מקובלים וראויים, מה שמקובל וראוי להשתמש בתוך מדינת ישראל, וזה חלק מאותה מדיניות. כל הדברים האלה לא קורים בטעות, זו המדיניות, מדיניות שבה יש שתי מערכות של חוקים, מערכת אחת של חוקים בישראל ומזרח פרוע שמתנהל בלי דין, בלי דיין ובלי חוקים, כדי לקדם התנחלויות שרצויות לממשלה מבחינה פוליטית. אני רוצה לציין את החלק של דוח 63ב

בסוגיות של הגנת הסביבה בתעשיות הביטחוניות. גם כאן מבקר המדינה מפנה את תשומת לבנו לכך שבתעשיות הביטחוניות עד עצם היום הזה אין חשיבה מספקת בסוגיות סביבתיות, ההזנחה הסביבתית והפגיעה הסביבתית היא קשה,

והיא מייצרת תוצאות חמורות ומרחיקות לכת. ואני רוצה לסיים, גברתי היושבת-ראש, בנקודה אחרונה, שלא נוגעת לדוח הזה, אלא נוגעת בדיון שקיימנו עם מבקר המדינה השבוע בסוגיית כפר-שלם. ובדיון הזה אמרתי אמירה קשה, אבל אני אומר אותה גם מעל במת הכנסת: כשקוראים את דוח מבקר המדינה ושומעים את תגובות רשויות המדינה השונות, יש לפעמים רושם שהרשות היחידה שפועלת במדינה הזאת זה מבקר המדינה. מבקר המדינה עוסק בכפר-שלם לאורך שנים, אבל חוץ מהעיסוק הראוי,

הניתוח המעמיק של מבקר המדינה, אתם רואים תמונה של אוזלת יד מוחלטת, קיפאון, הזנחה והפקרות בכל רשויות המדינה.

גברתי היושבת-ראש, זה תפקידה של הכנסת, לקחת את ממצאי המבקר ולתרגם אותם לשינוי אמיתי בשטח.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת. חברת הכנסת תמר זנדברג, כל מרצ? לא נאמר. חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. כן, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. עד אז גם אני אנצל את הבמה לברך את מבקר המדינה ואת צוות משרדו על העבודה המבורכת ועל הדוחות הראויים, שפועלים למען ביקורת בונה. אכן, יישר כוח על הפעילות. כן, חבר הכנסת נסים זאב, עומדות לרשותך שלוש דקות, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אורי מקלב. גברתי היושבת בראש, המבקר הנכבד שלנו לא זקוק לברכות, ברוך השם כולם מברכים אותו, אנחנו מרגישים זכות שהוא המבקר, האיש הראוי ביותר, ההגון ביותר, איש בעל מידות נעלות, שבאמת זכינו בו. אני אומר לכם את האמת, ולא כחנופה, ואני מברך אותו על הביקורת, וכל ביקורת היא בונה, היא לא התרסה כפי שכל אחד חושב כשהביקורת כלפיו, בעצם הוא מוצא את עצמו נפגע. זו ביקורת שהיא בונה, ולכן אני אומר: צריכים להסיק את המסקנות הנכונות. כשזה בא על אוזניים קשובות ויש מה לתקן ומנסים לתקן, בסופו של דבר התיקונים נעשים. אני רוצה לדבר בעיקר על הנושא של הבנייה ביהודה ושומרון. כפי שאני רואה מעיקרי ממצאי הדוח של מבקר המדינה, יש ניהול כושל של אדמות מדינה ואדמות נטושות, יהודה ושומרון, שעליהן מופקד ממונה, וניהול כושל מתבטא בין היתר באי-חתימה על חוזה חכירה עם חלק מהמתיישבים, עם חלק מבעלי העסקים הישראלים, אם הם מחזיקים בנכסים נטושים של פלסטינים ביהודה ושומרון, באי-גבייה של דמי חכירה, דמי שכירות וכו' וכו'. אני רוצה לומר: התושבים לא אשמים. התושבים שהגיעו לאותם יישובים, שבנו את אדמותיהם, ויש דוגמה קלאסית שאני בימים האחרונים עוסק בה רבות, יש איזה בית-כנסת בגבעת-זאב, שנבנה, ויש בעיה עם חוזה החכירה, בדיוק מסוג הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ויש צו הריסה מינהלי שכבר קיים שנים רבות, וכולנו יודעים שזה המקום היחיד של אותה קהילה. יש שם אלפי מתפללים, יש שם בית-מדרש. אפשר לעשות את העסקה הזאת ולהכשיר אותה בדיעבד. ואני חושב שזה התפקיד שלנו לעזור לאותם המתיישבים, שבאו, ובסופו של דבר כל אחד מחליט היכן יהיה ביתו, ואלה הגיעו לפסגת-זאב ואלה לגבעת-זאב, מבחינת הרשות הפלסטינית, כל השטחים האלה נקראים "שטחים כבושים", מה לעשות. ויהודה ושומרון, מבחינתנו זה כמו ירושלים. כמו שאנחנו מתייחסים לירושלים המזרחית, מתייחסים לאותם יישובים, בוודאי כשמדובר בערים כמו אריאל, שגם שם יש בעיה שעד היום יש כמעט 1,500 יחידות דיור שהממשלה פוחדת לאשר אותן.

אז תגמרו את נושא החכירה, תגמרו את הנושא של החוזים אתם, לא יכול להיות שהאנשים האלה יישארו באוויר. ולכן, גברתי היושבת בראש, אני חושב שדוח המבקר, אני מקווה שזה גם ייושם הלכה למעשה ולא יישאר רק כביקורת בעלמא. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת אורי מקלב אינו נוכח. יעלה שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר להתייחס לסיכומים ולדיון.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, כבוד מבקר המדינה, מותר להוסיף "ידידי" בביקורת המדינה, כפי שדיברתי עם אמנון, אין קואליציה ואופוזיציה, מבחינתי.

שלעתים הממצאים משמשים ככלי לתקיפה של האופוזיציה, אבל מבחינתי צריך להסתכל על זה בצורה מאוד ברורה: את הליקויים צריך לתקן, וזה לא משנה אם אתה באופוזיציה או בקואליציה. ביקורת המדינה היא תנאי הכרחי לקיום מדינה מתוקנת השואפת להשתבח עם הזמן, הן בהיבטים הערכיים שלה והן בהיבטים הכלכליים שלה. לא ייתכן לקיים מערכת כמו מדינה מבלי ביקורת המדינה ומבלי מבקר המדינה ומבלי שהכנסת תבקר את פעילות הממשלה וכדומה. כאחד שהיה לא פעם ולא פעמיים אלא במשך עשרות שנים מבוקר על-ידי מבקר המדינה ולאחר מכן התייצב בוועדת ביקורת המדינה, אני יכול לומר בפה מלא שבכל עשרות השנים האלה שבהן עברתי את התהליך הנ"ל, היו אלה תהליכים חשובים, הכרחיים ומהותיים לגבי כל ארגון אשר בגללו הייתי מבוקר או אחרי כן הגבתי או השבתי בוועדת ביקורת המדינה. החוסן הטמון במוסד מבקר המדינה נובע ומושתת על היותו מוסד מאוד מאוד מקצועי, נטול אינטרסים, למעט הרצון של גילוי האמת, גילוי העובדות והצבת מטרות לשיפור. חלק נכבד בתהליך הביקורת הוא בעצם מציאת הממצאים, שבהם ועליהם תמיד נערך דיון פתוח כזה או אחר עם המבוקר, ולאחר מכן ניתוח הממצאים נעשה אף הוא עם המבוקר, עוד בטרם יוצא הדוח המסודר. כמנהל שהיה לאורך השנים, ואני אתן אחר כך כמה דוגמאות, כשהציגו לי פתאום זווית אחרת, פתאום הרבה דברים קיבלו פרופורציות שונות, קיבלו ראייה שונה, וכתוצאה מכך השתבח הארגון, מכיוון שתיקן את עצמו או סידר את הדברים כפי שצריך. ותמיד זה היה מוצג כנגד נהלים, כנגד חוקים וכנגד יעדים שהארגון עצמו קבע לעצמו. ולכן אני חושב שכל מי שחשובה לו המדינה הזאת, בין שהוא באופוזיציה, בין שהוא בקואליציה ובין שהוא איננו שייך לא לפה ולא לשם, חייב לתמוך ולחזק את הארגונים הנוגעים בביקורת. אתן כמה דוגמאות שאני חושב שנכון להציגן, דוגמאות משירותי בצה"ל. כשהייתי מפקד בסיס בצה"ל באה אלי ביקורת מבקר המדינה, אומנם בקטע של הביטחון, אבל זה מבקר המדינה, בכל הנושאים של ניהול חיי שגרה בבסיס. אף שהייתי משוכנע והייתי בטוח שאני מפקד מי-יודע-מה, נמצאו ליקויים מכאן ועד הודעה חדשה, דברים שלא הייתי חשוף אליהם, דברים שלא ידעתי שבכלל קורים. העלאתם אלי התאפשרה רק כאשר נעשתה ביקורת. מיותר לציין שתיקנו את הליקויים ובעצם שיבחנו בצורה משמעותית את חיי החיילים והחיילות באותו בסיס. בהיותי בצה"ל, בהיותי ממונה על מערכות כאלה ואחרות, היו עלי ביקורות לא מעטות בנושא ניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל, פרויקטים ביטחוניים טכנולוגיים ואחרים, ובהם היו היבטים גם תקציביים, גם ניהול כוח-אדם, ניהול משאבים, עמידה ביעדים, וגם בחינה אם בסוף המוצר הסופי של אותו פרויקט עמד ביעדים ועמד במה שהצבנו לו מלכתחילה. תתפלאו, מצאנו לא מעט דברים שדורשים תיקון כנגד אותו ליקוי. הייתי גם שותף לבדיקות לא מבוטלות של נושאים לוגיסטיים, שכרוכים בהם מיליארדים של שקלים, שבהן, שוב, המבקר חייב אותנו בתהליך בדיקתו לדון שוב ושוב אם היעד הזה מוצדק, אם הכלל הזה מוצדק, אם הנוסחה הזאת לחישוב כמויות וכדומה, אם יש להם הצדקה. הוא חייב את הארגון לעשות חשיבה מחדש. וגם במקומות כאלה שלא נמצאו ליקויים, עצם ההכרחה, עצם האילוץ לדון שוב ושוב באותן נוסחאות, חסך מיליארדים של שקלים, לפחות בחיל האוויר זה היה. ואנחנו תיקנו את עצמנו וקיבלנו החלטות מאוד מפוכחות. אילולא הביקורת לא היינו מגיעים לשם, היינו עוסקים במחר ולא היינו עוסקים במה שיש היום. בתעשייה ביטחונית מסוימת, שגם בה שירתי מספר לא מבוטל של שנים, שוב, היו לנו כמה ביקורות, ובחלקן הייתי אומר שאפילו היו דיונים וויכוחים מול מערכת המבקר, כאשר אנחנו חשבנו שחלק מהביקורת עוסקת לא בנהלים וכו' אלא בשיקולים עסקיים בדיעבד. עם זאת, ההחלטות שהתקבלו, כולל החלטות עם היבטים אישיים, של הזזת מנהלים מתפקידם, סגירת פרויקטים, פתיחת פרויקטים, התקבלו, אבל אילולא הייתה הביקורת לא היינו מקבלים אותן, לא היינו עושים את זה. ולכן, ללא ספק, גם אותה מערכת ביטחונית, תעשייה ביטחונית, הייתה בסוף התהליך,

המערכת הזאת הייתה הרבה יותר משומנת, הרבה יותר טובה והרבה יותר מוכנה אל המחר. ואני יכול להוסיף כהנה וכהנה נושאים בעניין הזה. החוסן, אני חוזר עוד הפעם לחוסן של המוסד, שהוא

מאוד ברור, מאוד פתוח, פתוח להקשבה. והוויכוחים לא פעם ולא פעמיים הם על העובדות, או בניתוח העובדות לפעמים, אך עם זאת, אני חושב שתמיד,

הגענו למסקנות יותר טובות ויצאנו יותר טובים אחרי הביקורת מאשר לפניה. באשר לדיונים בוועדת ביקורת המדינה, לפחות אלה שאני השתתפתי בהם, תמיד הרי נדונו בסוף התשובות.

בתהליך בין מבקר המדינה אל ועדת ביקורת המדינה היה תהליך נוסף מאוד חשוב: הממשלה והמוסדות המבוקרים נדרשו להכין תשובות וגם להציג אותן אחר כך בוועדת ביקורת המדינה. התהליך הזה הוא שוב חזרה על העובדות, שוב חזרה על מה המסקנות, מה נעשה ומה לא נעשה, ומרבית המבוקרים תמיד רוצים לבוא ולהגיע לוועדה: "נכון, נמצא הממצא הזה, אבל פתרנו את זה כבר, זה מאחורינו, זה כבר תוקן, זה כבר נעשה, זה בדיעבד". לאורך השנים נפגשתי עם לא מעט ראשי ועדת ביקורת המדינה. אני חייב לומר שכל השנים, כולל בוודאי עם אמנון ידידי, יש פה ראייה עניינית, לא בהתרסות ולא בהשמצות. זאת ועדת הביקורת של כולנו, ולכן גם במקרה הזה אנחנו בעד החלטות ומסקנות הוועדה הזאת, ואני לא חושב שיש פה איזה רצון לשנות את הנוהל הזה. גם המבוקרים, כשאני הייתי ביניהם, תמיד יצאנו מהוועדה לביקורת המדינה בהרגשה ששמעו אותנו, הקשיבו לנו. לא תמיד קיבלו, אפילו ברוב המקרים, כשהיה ויכוח, אם היה ויכוח בינינו לבין מבקר המדינה, דעתו של המבקר נתקבלה ולא של המבוקר. אבל תמיד קיבלנו שזה היה תהליך בריא, מבריא ושיימשך. אני חושב שפחות או יותר מיציתי את הדברים שאפשר לומר על הדברים האלה. אני אשמח אם יש איזה הערות. אמנון, היית רוצה להגיד איזה הערה? זה בסדר. בכל אופן, אני חושב שמפני שאין פה אופוזיציה וקואליציה, היה חשוב להוכיח את זה ולהגיד את זה מהדוכן הזה. אנחנו, ועוד המבקר יושב מעליך, ואני פה, תומכים במהלכים האלה, ואנחנו כמובן בעד החלטות והמלצות הוועדה.

אני מודה לשר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר. אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה היא בדבר ההצעות והסיכומים של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. מי שבעד הוא בעד המסקנות. ההצבעה החלה,

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת

19 בעד, אין מתנגדים. ההצעה עברה. אני מודה ליושב-ראש הוועדה אמנון כהן, למבקר המדינה וצוות לשכתו ולמנהלת הוועדה כמובן. יישר כוח על עבודה ברוכה. לא תמיד בבית הזה אנחנו זוכים וזוכות להסכמה פה-אחד. אז יישר כוח. תמשיכו בעשייתכם המבורכת. אנחנו נמשיך בנושאים שעל סדר-היום. לפני כן יש הודעה למזכירת הכנסת. ירדנה, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת נסים זאב בנושא: המשבר ברשות השידור נמשך: עיצומים, דמורליזציה ומאבקי הכול בכול. אשרור מזכר ההבנה בדבר שיתוף פעולה בבקרת איכות ובטיחות של מוצרי תעשייה מיוצאים ומיובאים בין משרד הכלכלה של מדינת ישראל לבין המינהל הכללי לפיקוח על איכות, ביקורת והסגר של הרפובליקה העממית של סין. החלטת ועדת האתיקה בקובלנה של השרה לימור לבנת נגד חבר הכנסת אחמד טיבי, מיום י"ז באדר ב' התשע"ד, 19 במרס 2014. עוד הונח לוח תיקונים להצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014. תודה. אני מודה למזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים וממשיכות בסדר-היום. הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשע"ד 2014, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט עמרם מצנע. אני רואה ששרת התרבות והספורט, אף שהיא שהגישה את הצעת החוק, אינה נוכחת במליאה. אז מי משיב? בעצם לא צריך להשיב, אתה תשיב בשמה. דרך אגב, גברתי היושבת-ראש, השרה אינה נוכחת כי היא חולה, והיא התקשרה אלי ממיטת חולייה, ואני תכף,

אציין את עבודת הצוות שנעשתה כדי לקדם ולהביא את החוק הזה לאישור. אז אנחנו מדברים על הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשע"ד 2014, שיזמה הממשלה, שרת התרבות והספורט. הצעת חוק זו, שהיא בעצם תיקון החוק הקיים, באה בעקבות המלצות של ועדות שונות שמינתה שרת התרבות והספורט, והיא באה לתקן את החוק הקיים בכמה תחומים. הנושא הראשון הוא העברת כספי התמיכה מהמועצה ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט. לפי הדין הקיים, אגודות ספורט ומועדוני ספורט הזכאים לתמיכת המועצה להסדר ההימורים בספורט רשאים לבקש כי כספי התמיכה יועברו אליהם דרך ארגוני הספורט, מה שאנחנו קוראים בשפה המקומית "המרכזים". הוועדה שמינתה שרת התרבות והספורט קבעה כי העברה כאמור אינה יעילה, גם לא ראויה וחורגת מהמצב הכללי שלפיו תמיכה ממשלתית מועברת ישירות לגוף הנתמך, והמליצה שלא לאפשר העברת כספי תמיכה לאגודות הספורט ומועדוני ספורט באמצעות מה שנקרא, עוד הפעם, בסלנג שלנו, "עמותות צינור". המלצה זו אומצה בהצעת חוק שהגישה הממשלה. יחד עם זאת, בעת הדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית עלו טענות בדבר התפקיד החשוב והמרכזי שממלאים מרכזי וארגוני הספורט בתמיכה וסיוע לאגודות ולמועדונים. אני מוכרח לומר שהיו פה ושם כמה גורמים שבעצם רצו דרך התיקון הזה להביא אולי לחיסולם או לצמצום כוחם של המרכזים. אנחנו בוועדה למדנו על חשיבותם ועל המקום שהם ממלאים בסיוע לקבוצות הספורט ולארגוני הספורט התחרותיים השונים, וכמובן גם בסיוע למועדונים ולאגודות שנתקלים מעת לעת בקשיים מכל מיני סיבות. לפיכך הוכנסו במהלך דיוני הוועדה כמה תיקונים בהצעת החוק המקורית, בתיאום עם השרה ובהסכמתה. ראשית, הוחלט כי החוק המוצע יהיה הוראת שעה ותוקפו יהיה לשלוש שנים בלבד, החל מ-1 בינואר 2015, או מיום מינוי הוועדה הציבורית לפי חוק הספורט, אפשר יהיה להאריכו בשנה נוספת ולאחר מכן להביאו מחדש לחקיקה, וזאת עקב החידוש שבהסדר. הוא הסדר חדש, שמשנה סדרי עולם שהיו נהוגים במשך עשרות שנים, והרצון הוא לבחון אותו לאורך תקופה.

הצעת החוק קובעת כי הזכות לכספים המועברים לאגודות ולמועדונים מהמועצה אינה ניתנת אומנם להמחאה ולשעבוד, אך משהועברו הסכומים אל המרכזים הם רשאים לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שהם מקבלים מספק, וספק לצורך העניין יכול להיות מרכז, שאתו הם מתקשרים בהסכם בכתב. עוד נקבע כי שרת התרבות והספורט תקבע את סוגי השירותים שארגוני הספורט רשאים לספק לאגודות עבור הכספים האלה. שרת התרבות והספורט תקבע בתקנות גם את תחומי הפעילות שבהם רשאים מרכזי הספורט להשתמש בכספי התמיכה שהם עצמם מקבלים. היום המרכזים מקבלים 4% מסך יתרת ההכנסות של המועצה כפי שהוגדר בחוק, והם משתמשים בכספים האלה לשימושים שונים, לגיטימיים וראויים, כמו הספורט העממי, ארגון ימי ספורט ותחרויות ספורט וכיוצא באלה. חשוב לציין כי במהלך דיוני הוועדה הצלחנו להביא לנוסח שהיה מקובל בסופו של דבר על מרבית הגורמים, אני יכול אפילו לומר על כל הגורמים, וזאת בכפוף לכמה הסכמות אשר פורטו בפרוטוקול ישיבת הוועדה, לרבות התחייבותה של שרת התרבות והספורט שלא תיזום או תתמוך בהצעות חוק שמטרתן לצמצם או לבטל את היקף התמיכה שמעבירה המועצה לארגוני הספורט, ה-4% האמורים, וכן היותה של שנת 2014 שנת מעבר ושהמועצה להימורים התחייבה להעביר את תמיכות שנת 2014 עד 31 בדצמבר 2014, וכן כי יינתן סיוע של המועצה לארגוני הספורט על-ידי מתן מקדמות לצורך הסדרת החובות של האגודות והמועדונים למרכזים ובכלל שלא היה ניתן להסדיר. עוד סוכם כי המועצה, מועצת ההימורים, תעביר מעתה ואילך את כספי התמיכה ארבע פעמים בשנה, בתחילתו של כל רבעון. תיקון נוסף שהוכנס להצעת החוק הוא כי נושאי משרה באגודות ובמועדונים המקבלים תמיכה ישירות מהמועצה כאמור יעברו, כתנאי לקבלת התמיכה, הכשרה כפי שתקבע השרה, וכי מועצת ההימורים היא זו שתישא בעלויות ההכשרות האלה.

כדי לאפשר היערכות נאותה, נושאי המשרה יוכלו לעבור את ההכשרה האמורה עד סוף שנת 2015. הנושא השני שבו עוסקת הצעת החוק הוא תקצוב פעילות למניעת אלימות וגזענות בספורט. בעניין זה הומלץ ויועמדו סכומים משמעותיים כדי להילחם בתופעה הקשה באמת, של אלימות, גזענות וכיוצא באלו במגרשי הספורט שלנו, כמובן בעיקר בכדורגל. הנושא השלישי הוא הגברת השקיפות, פרסום נוהלי חלוקת התמיכות באינטרנט כך שלפי הדין הקיים המועצה להסדר ההימורים בספורט חייבת לפרסם ברשומות בתוך שלושה חודשים, עם סיומה של כל שנת כספים, דין-וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שנה. במסגרת אותו דין-וחשבון מתפרסמות גם אמות המידה לתמיכה. מוצע, והמועצה להימורים לקחה את זה על עצמה, לפרסם גם באתר האינטרנט של המועצה, נוסף על הפרסום ברשומות, כך שזה יהיה חשוף לכול ולעיני כול. אני מבקש מחברי הכנסת, מחברי הבית, לדחות את ההסתייגויות שהוגשו להצעת החוק ולאשר את החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח שהביאה הוועדה. אני את התודות אומר אחרי ההצבעה. אני מודה ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות וספורט עמרם מצנע, ואני רוצה לומר לך שאתה פשוט עשית עבודת קודש בתור יושב-ראש הוועדה, עם חוק מאוד מורכב, בעייתי ומסובך, ועל כך יישר כוח. באותה הזדמנות אני רוצה לברך את צוערי קורס החובלים שהגיעו לבקר אותנו כאן, בכנסת, וכמובן את הנשים שביניכם. אני ממשיכה. נרשמו כמה דוברים להסתייגויות. חבר הכנסת עיסאווי פריג', מכיוון שיש לך כאן ארבע הסתייגויות יש לך זכות דיבור על ארבעתן יחדיו. על כל הסתייגות חמש דקות, כך שיש לך במצטבר עד 20 דקות.

זה עד 20. אתה לא חייב לנצל את כל 20 הדקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברים, ראשית כול, אתחיל, חבר הכנסת מצנע, בכך שאני תומך בחוק. זה חוק, לטעמי היה אמור להיות הרבה יותר, איך אני אגיד את זה, אגרסיבי, או יותר חד. לפי דעתי היה צריך להרחיק לכת, כי אם עושים דבר, עושים אותו עד הסוף. שיטת הסלאמי הזאת לא תביא לנו ישועה. 65 שנה הספורט במדינה מקרטע, אין הישגים, אין אור בקצה המנהרה, ואני חושב שאכן, הגיע הזמן לעשות רפורמה, שנוכל סוף-סוף לתפקד כמדינה נורמלית בכל מה שקשור לעניין הספורט. אני רואה בתחילתו של המהלך היום לפי דעתי זה אחד המהלכים החשובים ביותר שקרו לספורט במדינה זה 65 שנה. 65 שנה עכשיו הילד המפונק שכל הזמן האימא איימה: אם אתם תיקחו אותו ממני, הוא ימות. עם קום המדינה היו מרכזי ספורט שהקימו קבוצות: "מכבי",

"אליצור", "עוצמה" ו"בית"ר". בסדר, יפה. הקימו את הספורט, והפכו להיות האימא שמחזיקה את הילד קרוב לחזה ולא מרשה לאף אחד

בינתיים האימא הזאת דאגה להרוג את הילד הזה. להגיד שיש ספורט במדינה, יחסית לאיפה שאנחנו נמצאים?

אנחנו משתדלים לחיות את החוויה הספורטיבית, אבל בפועל, אין לנו ספורט. אנחנו נהנים, טוב שיש מסכים וטלוויזיות וברצלונות. אני משתדל לקצר. אני חושב שהחוק הזה הוא תחילתו של מהלך מרחיק לכת, וסוף-סוף אנחנו מכריזים בזאת, והחוק הזה יצא ויגיד את זה: משחררים את הקבוצות מהעבדות למרכזים. ההתנהלות שהייתה בוועדת החינוך, והאיומים, והצרחות שהיו, והעמסות האוטובוסים, וזעקות השבר שהיו, מחזקים בי את הדעה שהמהלך שעשינו הוא הכרחי, ולטעמי לא מושלם. לא מושלם. תארו לעצמכם, חברים, המהלך של החוק הזה, שסוף-סוף מעבירים את כספי התמיכות מה"טוטו", מ"ווינר", ממועצת ההימורים,

האדונים "מכבי" וכל המרכזים למיניהם, לא מקבלים קופונים עבור ההקצבות האלה. אני מודה, לא מקבלים. אבל מה מקבלים? מקבלים פוליטיקה, מקבלים שליטה, ועל זה אנחנו באים ואומרים להם: אין פוליטיקה עם ספורט, הספורט הוא גורם מאחד, וצריך לשים את הפוליטיקה בצד. אני רוצה לחדד כאן ולהגיד ואני חולק עליך, חבר הכנסת מצנע, בסוגיה הזאת, לפי דעתי, המהלך הזה צריך להיות תחילתו של מהלך לביטול ה-4% שהמרכזים מקבלים מהמדינה. היום יש מצב אבסורדי, חברים: 17 מיליון שקל יוצאים מקופת המדינה, על-פי חוק, למרכזים למיניהם. אני אתן, רק לשם הדגמה: בשנת 2012 מרכז "הפועל" קיבל 8.4 מיליון, מרכז "מכבי" קיבל 5.5 מיליון, מרכז "בית"ר" אם בכלל קיים, קיבל 0.5 מיליון, מרכז "אליצור" קיבל 880,000, מרכז "עוצמה"

1.2. יחד קיבלו 17 מיליון. מה עשו עם הכסף הזה? מה עשו, אני שואל. הספורט נמצא בפיגור שנה ועוד שנה, ומה עשו עם הכסף? והכסף, שמקבלים אותו על-פי חוק, שאמור להיות מעודד וגורם דוחף לספורט העממי ולספורט בכלל,

לשמן את המנגנון. ואני אומר את זה, ואומר את זה הכי ברור שיכול להיות: לדעתי, מי שרוצה להקים מרכז ספורט, אהלן וסהלן, שיקים מרכז ספורט, אבל יביא כסף מהבית, לא ייקח כסף מהמדינה. "הפועל" רוצה מרכז ספורט? שההסתדרות תממן. אני לא צריך לממן 10 מיליון שקל של ספינת הדגל של "הפועל תל-אביב" בכדורסל, עם כל הכבוד. הכסף הזה סגר חורים וכישלון בניהול, שמי שילם אותו? מרכז "מכבי" רוצה מרכז? שהמכבייה תקים את זה, המכבייה העולמית. וכנ"ל כל מרכז אחר. למה אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה חלקית? התחלנו את המהלך, בואו נמשיך אותו, כי זה לא יכול להמשיך ככה. הספורט ימשיך לדרוך במקום. סוגיה נוספת שרציתי להתייחס אליה, וידידי חבר הכנסת מצנע התייחס, היא סוגיית ה-4% וחלוקת הכסף. כל שנה אנחנו עדים לכך שיש משבר בליגות הנמוכות בגלל הכספים של הסדרנות ומימון המשטרה, שהמשטרה לא מוכנה לממן את עלות הסדרנים במגרשים. ולפני חודש כמעט היה משבר בהתאחדות מול הקבוצות הנמוכות,

ג' וא', שאין מימון לעלות הסדרנים. אני קורא לך, חבר הכנסת מצנע, יושב-ראש ועדת החינוך, והנה חבר הכנסת שלח, שהוא בעניין,

אני קורא לכם לשלב ידיים, שהקבוצות בליגות הנמוכות שסובלות מבעיית השיטור, בעיית השיטור בליגות הנמוכות היא בעיה מאוד חשובה ומאוד מורגשת, והמשטרה לא נמצאת שם, ויש אלימות, והמשטרה יכולה בהימצאותה למנוע את זה. היא לא נמצאת בגלל בעיה תקציבית, ואני לא יכול להמשיך להתעלם מזה. אני קורא לכם,

דיברנו על זה, בואו נשלב ידיים, שהכסף של כיסוי השיטור במגרשים, בליגות הנמוכות, יבוא מה-4%. יש לו מקור תקציבי.

חבר הכנסת פריג' היא קיימת אבל. יש בעיה. למה אני מנצל את המצב? אנחנו מעבירים חוק, אבל לא פותרים את הבעיה לעומק. אני לא רוצה להאריך כי אני רוצה לאפשר את העברת החוק בהצבעה. אבל הסוגיה הזו, אני קורא לכם, אם מתחילים רפורמה, מתחילים מהלך, בואו נשלים אותו. עשינו צעד מבורך, צעד חשוב, צעד מתבקש, ויזכרו אותנו רבות על זה, בואו נשלים את המשימה. השלמת המשימה, אנחנו צריכים להבריא את הספורט, והבראת הספורט ללא פוליטיקה, ואין אבא ואימא, יש ספורט והוא צריך לקבוע את כללי המשחק ואת כללי ההתנהלות. לאור זאת, אני קורא לחברי לתמוך בחוק, זה טוב מלא-כלום, זה שלב ראשון. ואני מאוד מקווה שזהו שחר של יום חדש לספורט במדינה, מצביעים על ההסתייגויות שלך? ובניגוד לכל האיומים והצרחות שראינו בוועדת החינוך, השכל הישר ינצח. אני מסיר את ההסתייגויות.

הוא מסיר את ההסתייגויות. אני מודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת יוני שטבון, יש לו גם כן הסתייגות, הוא אינו נוכח. יש רשות דיבור לחבר הכנסת נחמן שי, שאינו נוכח, ואני איאלץ לוותר על רשות הדיבור ברגע זה. אני רוצה לאחל לשרה לימור לבנת החלמה מהירה והרבה בריאות.

גם חבר הכנסת עיסאווי פריג', וגם מאשתו הוא מאחל. טוב, זה כבר לעניינכם. כן, רק, חבר הכנסת עיסאווי, לגבי הדברים שאמרת כאן קודם, אז הבהיר יושב-ראש הוועדה מצנע בדבריו שיש התחייבות מפורשת מהשרה שהסוגיות של אותם 4% שדיברת עליהם, של המרכזים, היא לא תתמוך בביטולם. אז זה רק לידיעה כללית. ואנחנו כרגע נעבור להצבעה. מכיוון שאין הסתייגויות, ההסתייגות של יוני שטבון, אנחנו לא נצביע עליה מכיוון שהוא לא נוכח בהצבעה, אנחנו עוברים ועוברות כרגע להצבעה בקריאה שנייה על החוק. ההצבעה החלה, בבקשה. סעיפים 1 5 נתקבלו. 20 בעד, אין מתנגדים. ההצעה עברה. היא עברה בקריאה שנייה ללא הסתייגויות, ועל כן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית. ההצבעה החלה. חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה),

נתקבל. בהחלט, חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט עמרם מצנע, בבקשה, דברי ברכות. 19 בעד. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית.

קודם כול, רוצה להודות לך, חבר הכנסת עיסאווי פריג', א. שהיית פעיל מאוד בישיבות,

שהורדת את ההסתייגויות,

להגיד שאני לא מסכים לאף מילה שלך.

זה משהו. אני חושב שהחוק הזה יצא בסופו של דבר חוק שלם ומושלם, שנותן את המשקל המתאים לכל הבעיות. אני חושב שהמרכזים, יש להם היסטוריה מפוארת וארוכה, ויש להם חשיבות ומקום בספורט הישראלי, והם עושים הרבה. הם כמעט היחידים שעוסקים, תומכים ומלווים את הספורט העממי, ועוזרים לאותן קבוצות, אחת מהן היא הקבוצה שאתה בעצמך ניהלת ביישוב, והם עוזרים לקבוצות בתחילת דרכן וכאשר יש להן משברים כאלו או אחרים. כך שאני באמת חושב שהחוק, בסופו של דבר, באמת עושה שינוי ויביא לתהליך של התייעלות ושקיפות, ואני מברך על כך. אני רוצה להודות,

בראש ובראשונה, לשרת התרבות והספורט, לחברת הכנסת לימור לבנת, שלצערה וגם לצערי לא נמצאת כאן. היא חולה, ואנו מאחלים לה בריאות שלמה. השרה הובילה בנחישות, בסבלנות ובהתמדה את הצורך לשנות באמת את כללי ההתנהגות, ואני מוכרח לציין שהיא הייתה מאוד קשובה ומאוד נכונה לעשות את השינויים המתבקשים. וכל השינויים, כפי שנכנסו לחוק, נעשו בהסכמה מלאה שלה. מאחר שהיא לא פה, אני רוצה בשמה להודות לצוות שלה, גם למנכ"לית, גם ליועצת המשפטית, לראש רשות הספורט, וכמובן לאנשי מועצת ההימורים. אני רוצה להודות גם לצוות הוועדה שלי בראשותה של יהודית גידלי ולצוות האישי שלי. זה היה בהחלט תהליך מעניין, מלמד, עם נוכחות מאוד מסיבית של רבים ממנהלי ובעלי קבוצות הספורט בארץ, ואני בהחלט תקווה שהחוק הזה פותח תקופה חדשה עם ספורט יותר ספורטיבי, יותר מצליח, יותר הישגי במדינת ישראל.

אני מודה ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט עמרם מצנע. אם מישהו צריך לקבל ברכות בחוק הזה, לטעמי,

כן, בהחלט. היו מחלוקות מאוד מאוד כבדות משקל לגבי החוק הזה, בכלל בדבר הנחיצות שלו בשלבים מאוד ראשונים. אני לא ראיתי בתחילת הדרך היכן בכלל ניתן להגיע לפשרות בחוק הזה, ואתה ממש ניצחת בצורה מאוד יפה על העניין. על התוצר, אומנם, לא כולם יכולים לומר שהוא מושלם, אבל בהחלט ניתן לחיות אתו. ועצם זה שהשכלת גם להפוך את זה להוראת שעה, רק ממחיש את עצם ההבנה שלך את העניין, ושיהיו רק בשורות טובות.

אם כבר אנחנו בענייני תודות, בקרב הזה צריך להגיד תודה לאופוזיציה.

כן, במקרה הזה. בלעדינו זה לא היה עובר. אני רוצה להזמין את יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד 2014, לקריאה שנייה ושלישית, בבקשה.

על החוק, כולל לוח תיקונים. גברתי היושבת-ראש, ידידי שר החקלאות יאיר שמיר, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד 2014, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מדובר בהצעת חוק ממשלתית שהוגשה לכנסת במטרה להסדיר את פעילותן של חברות דירוג האשראי המדרגות תאגידים. חברות הדירוג הפכו גורם חשוב ודומיננטי בהשפעתן על פעילות שוקי ההון בעולם, חלק לחיוב, ואני מוכרח להגיד גם כן, חלק לעתים בעייתי. אנחנו זוכרים שדירוגים של בנקי השקעות מדהימים היו דירוגים גבוהים, והם התפוררו בתוך תקופה קצרה. לכן כל השיחה הזאת לגבי דירוג אשראי היא שיחה חשובה, כולל מערכת הפיקוח,

על חברות דירוג אשראי. מנפיקים ומשקיעים רבים מתבססים על הדירוג, והוא חלק בלתי נפרד מתהליך גיוס ההון של התאגידים. חברות הדירוג מעריכות את מידת יכולתם של התאגידים לפרוע את חובם לציבור המשקיעים. כמו שאמרתי, לפעמים טוב, לפעמים פחות טוב. כך גם שיעור הריבית שתאגיד המבקש הלוואה נדרש לשלם הוא פועל יוצא של פעולת ההערכה של התאגיד ומידת יכולתו לפרוע את החוב. סיכון גדול במידת יכולת הפירעון יחייב בוודאי תשלום ריבית גבוהה יותר מאשר על אשראי בסיכון נמוך יותר. כוח אדיר יש לאותן חברות דירוג אשראי. ענף זה זכה להסדרה במדינות המפותחות בעיקר לאחר המשבר הכלכלי בארצות-הברית, כמו שאמרתי, עם המגבלות של היכולת באמת לדרג נכון. בהצעת החוק המונחת לפניכם מוצע להסדיר את פעילות החברות בישראל ולהכפיף אותן לפיקוח הרשות לניירות ערך. ההסדרה נעשתה תוך שימת דגש על הכללים החלים על חברות הדירוג במדינות שלהן שוקי הון מפותחים. בהערה מוסגרת אגיד שלצערי, שוק ההון בישראל בימים אלו איננו שוק מפותח, והתקווה שלי, ואמרתי את זה לידידי פרופסור שמוליק האוזר, שכשהוא יגמור את הקדנציה אנחנו נוכל באמת לראות שוק הון יותר פעיל,

שייקח את הכספים האדירים של קרנות הפנסיה וקופות הגמל, כדי שנוכל להנפיק יותר ויותר חברות ישראליות בבורסה הישראלית, ולא לרעות בשדות זרים. אז אני חוזר, ההסדרה נעשתה תוך שימת דגש על הכללים החלים על חברות הדירוג במדינות שלהן שוקי הון מפותחים. עד היום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר היה הגורם שאישר את פעילות חברות הדירוג, אולם לא נקבעה הסדרה מפורשת של פעילות החברות בישראל.

על-פי הצעת החוק, הוא הערכת יכולת הפירעון של תאגיד כישות או הערכת סיכויי הפירעון של מכשיר פיננסי שהונפק, על-פי סולם השוואתי שנקבע לעניין יכולת עמידה בהתחייבויות, בהתאם לשיטת הערכה שקבעה חברת דירוג. הצעת החוק קובעת כי לא יעסוק אדם בדירוג אלא אם כן נרשם כחברת דירוג. לרשות לניירות ערך הסמכות לרשום חברה כחברת דירוג אם היא עומדת בתנאים הקבועים בהצעה. ההצעה כוללת הוראות לעניין הממשל התאגידי של התאגיד וכן לעניין ניגודי עניינים, עצמאות ושקיפות הליך הדירוג. ההצעה גם מחייבת את חברות הדירוג לקבוע שיטות הערכה לביצוע הדירוגים, ומוצעות הוראות שונות לעניין עריכת הדירוג. בהתאם להצעה, חברת דירוג שפעלה בתום לב לשם מילוי תפקידה,

ואני חוזר, לא תהיה אחראית מכוח אותו דין כלפי משקיע על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהליך דירוג או מהדירוג, אלא אם כן הוכיח המשקיע כי חברת הדירוג פעלה ברשלנות חמורה בהליך הדירוג, למעט אם נקבעה בהסכם, במסמך הצעה לציבור או בהתחייבות אחרת שניתן לה פומבי, הוראה בעניין האחריות המחמירה עם חברת הדירוג. ולעניין משקיע שהוא בעל שליטה תחול גם הוראה מקִלה עם חברת הדירוג, בהנחה שמדובר במשקיע מתוחכם ומנוסה.

עם המון פסיקים, אבל מאוד חשוב. במסגרת ההסדרה נקבעו גם הוראות לעניין הטלת עיצום כספי בשל הפרות שנקבעו בתוספת הראשונה להצעה. נוסף על כך נקבע גם הליך אכיפה מינהלי, בדומה להליך האכיפה המינהלי שנקבע בחוק ניירות ערך, שעניינו הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית. בהקשר זה נקבעה גם הוראה האוסרת ביטוח ושיפוי של יחיד או תאגיד במקרים שבהם הוטל עיצום כספי או הוטלו אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית. בהצעת החוק מוצעים גם תיקונים עקיפים, בחוקים שונים, בין היתר כדי לאפשר תובענה ייצוגית, של קבוצה, נגד חברת דירוג. תחילתה של הצעת החוק עם כניסתן לתוקף של תקנות בעניינים המפורטים בהצעה, כשעל חברה שאושרה כחברה מדרגת על-ידי הממונה על שוק ההון, ערב יום התחילה, יחולו הוראות החוק בתום שנה מיום התחילה. ועדת הכלכלה קיימה שמונה ישיבות בהצעת החוק כדי להבטיח ככל האפשר הגנה על ציבור המשקיעים, וכן שדירוג ייעשה על-פי שיטות הערכה מבוקרות ובלתי תלויות ושהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים ואיכותיים וישקפו את מצבו האמיתי של התאגיד המדורג. הדיונים היו מקצועיים, מעמיקים, והתייחסנו בהם לסוגיות שונות שעלו. אני סבור שהוועדה הוציאה מתחת ידיה הצעה טובה. הייתה הצעה, גילה, איך קראנו לזה? חוכמת השולחן.

היה שיתוף, הקשבנו לחברות הדירוג, ואני חושב באמת שהתוצאה משקפת איזון בין הרצון להסדיר את פעילות החברות בישראל ובין הרצון לעודד פעילות חברות דירוג זרות המנוסות בתחום בשוק המקומי. אני אודה כבר עכשיו, גברתי היושבת-ראש, כדי לחסוך בזמן, אבל לא להוריד מהתודה וההוקרה שלי יש אישית לכל החבורה הנפלאה שהייתה מעורבת בחוק הזה. אני מבקש להודות לפרופסור שמוליק האוזר, יושב-ראש הרשות לניירות ערך, עורך-הדין אמיר וסרמן, היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך, עורכת-הדין אורנית קרביץ, עורכת-הדין שרה קנדלר ועורכת-הדין הגר חנוך מהרשות לניירות ערך. אני רוצה להודות לענת פייער, מנהלת מחלקת שוק ההון במשרד האוצר. אני מבקש להודות לצוות ועדת הכלכלה המקצועי והמסור שעמל רבות על הצעת החוק שמונחת לפניכם. תדעו לכם, הציבור אפילו לא יודע, הצוותים המקצועיים המסורים שעובדים פה, כמה עבודה יש כאן, גם עבודה מקצועית, גם עבודה בוועדה, ואלה בעצם האנשים היותר-עלומים, הנשים, הנשים.

במקרה הזה הנשים, הרבה מאוד נשים שמעשה ידיהן אומר שירה. צוות הייעוץ המשפטי בראשות עורכת-הדין בנדלר, המשנה ליועץ המשפטי לכנסת, ועורכת-הדין מירב תורג'מן, שפעלו בנושא, כמובן, מנהלת הוועדה לאה ורון, רכזות הוועדה עידית חנוכה, דקלה טקו וכוכי שבתאי, ודובר הוועדה ליאור רותם. כמו כן אני מבקש להודות בזה לצוות עוזרי, מרב דוד, איתמר אסף ונעמה אסרף. אני גם רוצה להודות לנציגי חברות דירוג האשראי, שהוסיפו, חלק מהדברים כמובן לא קיבלנו,

מכיוון שהיה שיח נבון, רציני, ואני חושב שהביא להצעת חוק שקולה וטובה. אני מבקש שתאשרו את הצעת החוק המונחת לפניכם, הכוללת גם לוח תיקונים, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, בנוסח שהוצע על-ידי הוועדה. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אני מודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, פרופסור אבישי ברוורמן. להצעה הזאת הוגשה הסתייגות אחת, על-ידי חברת הכנסת מיכל רוזין, ומכיוון שהיא לא נוכחת לא תתקיים הצבעה על ההסתייגות. יש בקשות רשות דיבור: חבר הכנסת מוחמד ברכה, אינו נוכח. חבר הכנסת חנא סוייד, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חברת הכנסת חנין זועבי, חבר הכנסת באסל גטאס. מכיוון שאף אחד ממבקשי רשות הדיבור אינו נוכח, אנחנו עוברים להצבעה לקריאה שנייה וקריאה שלישית, בתוספת לוח התיקונים. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה כולל לוח התיקונים. ההצבעה החלה, בבקשה.

1

עשרה בעד, אין מתנגדים. חברת הכנסת יפעת קריב טוענת להצבעתה, אבל אני מתנצלת, זה רק יתווסף לפרוטוקול. עשרה בעד, אין מתנגדים, ההצבעה עברה בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים. ואנחנו עוברים כרגע להצבעה בקריאה שלישית. מי שלא הספיק, יש לו הזדמנות. ההצבעה החלה, כולל לוח התיקונים כמובן. מי בעד? בבקשה.

19 בעד, שני מתנגדים. הצעת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי עברה בקריאה שלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא לסדר-היום: החלטת ועדת הכספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד 2014. יציג את ההחלטה יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. הוא אינו נוכח. ועל כן, האם מישהו מטעם ועדת הכספים התבקש להציג את ההצעה? חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אתה מעלה את ההצעה או שאתם באיזה מרד הבית היהודי? אל תעלה, אפשר, לא. אי-אפשר. או עכשיו או, אתה מעלה את זה עכשיו או שכרגע הנושא יורד מסדר-היום? הנושא יורד מסדר-היום, לא יעלה היום, רק במושב הבא. יעלה לאחר הפגרה. הסעיף הבא.

אתה יכול לבקש, לא יתקבל אצלי. זה עבר.

הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 3), התשע"ד 2014, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יעלה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דודו רותם. בשם יושב-ראש הוועדה התבקש לעלות יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת סלומינסקי, יש באמת רף מקסימלי של זילות בבית הזה,

בבקשה, יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין. גברתי היושבת-ראש,

חברות וחברי הכנסת, בשמו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 3), התשע"ד 2014. הצעת חוק זו היא מיזוג של שלוש הצעות חוק: הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק שיזמו חברת הכנסת מרב מיכאלי ואחרים והצעת חוק נוספת שיזם חבר הכנסת אלעזר שטרן ביחד עם חברי כנסת אחרים. קיימנו בהן דיון דחוף, שכן הוועדה והמציעים שמו להם למטרה להגביר ככל האפשר את הסיוע לניצולי שואה שעדיין יכולים ליהנות ממנו. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו 2006, נחקק במטרה להגביר את הפעולות להשבת נכסים של נספי השואה הנמצאים בישראל לידי יורשיהם באמצעות הקמת חברה שלידיה יועברו נכסי נספי השואה בישראל, אשר תיזום ותבצע פעולות לאיתור נכסים, לאיתור יורשיהם ולהשבת הנכסים ליורשים. בנוסף קובע החוק שהחברה תשתמש בנכסים שלא יימצאו להם יורשים לשם סיוע לניצולי שואה החיים בישראל הזקוקים לסיוע, ובעדיפות שנייה, להנצחת זכר השואה והנספים בה. בשנת 2012 תוקן החוק ובוצעו בו כמה שינויים שנועדו להמריץ את פעילות החברה, בפרט בנושא איתור היורשים והשבת הנכסים ליורשים. אלא שהזמן חלף מאז, והזמן הוכיח כי התנהלות החברה עדיין רצופת קשיים. בפרט נמצא כי עדיין קיימים חסמים להעברת נכסים לידי יורשיהם, וכי שיעור איתור היורשים והשבת הנכסים אינו מספק. עוד נמצא כי עדיין יש מקום לקביעת מועד לסיום חיי החברה, ומכאן הצעת החוק שלפניכם. בהצעת החוק המובאת בפניכם מוצעים כמה תיקונים, ולהלן סקירתם.

תיקונים שמטרתם להקל על איתור היורשים.

הותר לחברה לקבל מסמכים מאת מרשם האוכלוסין לצורך איתור יורשים לנכסים.

מוצעים תיקונים שמטרתם להקל על השבת הנכסים ליורשים, ובין היתר מוצע להוסיף לוועדת הערר הפועלת מכוח החוק סמכויות הדומות לסמכויותיו של הרשם לענייני ירושה, בעניינים הנוגעים ליורשים מכוח חוק זה. עם זאת, מובהר כי דרך המלך בעניינים מורכבים, וככל שיש התנגדות לדיון על-ידי ועדת הערר, תמשיך להיות בתי-המשפט לענייני משפחה.

מוצעים תיקונים שמטרתם להקל על מימוש נכסים שנמצאים בידי החברה.

מוצע להקל על דרישת פעולות האיתור של יורשים טרם מימוש הנכס, במקום שבו אין מספיק מידע לצורך האיתור. מוצע להקל על מימוש נכסים מסוג ניירות ערך או נכסים שנרכשו בכספם של ניצולי השואה לאחר מותם, זאת נוכח ההנחה כי הקשר הרגשי של יורשיהם לנכסים אלו חלש ביותר. נוסף על כך מוצע לאפשר לחברה למכור נכסים שיורשיהם ביקשו שכך ייעשה, ובמקרים שנמצאו רק חלק מן היורשים, לממש את הנכס בהסכמת בית-המשפט המחוזי, על מנת שהיורש יוכל ליהנות מירושתו אף אם היורשים האחרים אינם מסכימים לכך או לא נמצאו. עוד מוצע לקבוע כי החברה לאיתור ולהשבה תחדל לפעול ביום 31 בדצמבר 2017, וכי הנכסים שייוותרו בידיה, שיש לגביהם בקשות השבה תלויות ועומדות, יועברו לאפוטרופוס להמשך טיפולו, על-פי דרישות החוק. התמורה מיתר הנכסים תועבר לסיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך. זאת בשל התפיסה כי עיקר איתור הנכסים והיורשים יסתיים עד ליום סגירת החברה, וכי קביעת תאריך סיום לחברה תמריץ את פעולותיה לאיתור יורשים ולמימוש נכסים. הצעה זו מהווה השלמה לתיקון מס' 2 לחוק, שבו נקבע כי תקציב החברה ילך ויפחת החל משנת 2015, כהכנה לסיום פעילותה. הכנה נוספת לסיום פעילותה של החברה תהא על-ידי הגברת חובת הדיווח של החברה לכנסת, שתאפשר לכנסת לבחון אם החברה עתידה לסיים את כל תפקידיה טרם התפרקותה. תיקון משמעותי נוסף שהוועדה דנה בו רבות הוא הגדלת סכום הסיוע שיועבר מדי שנה לניצולי השואה הזקוקים לכך. בתיקון מ-2012 נקבע כי על החברה להעביר לפחות 100 מיליון ש"ח לניצולי השואה הזקוקים לכך, ברם בדיון שקיימה הוועדה נמצא כי בידי החברה סכומים המאפשרים את הגדלת הסכום. בעקבות כך הגישה חברת הכנסת מיכאלי הצעה להגדיל את הסכום. הצעת החוק הממשלתית והצעת החוק של אלעזר שטרן שבאו לאחר מכן ביקשו אף הן להגדיל את הסכום. לאחר דיון ארוך הוסכם להציע כי הסיוע יעמוד על 135 מיליון ש"ח לשנה, ובשנת 2015 יעמוד הסיוע על 150 מיליון ש"ח. בנוסף לכך מוצע כי שרת המשפטים תוכל להעלות, בהתייעצות עם שר האוצר ובהסכמת ועדת החוקה,

עוד מוצע כי החברה תעביר 75% מהסיוע ישירות לחשבונות הבנק של ניצולי השואה. חברי הוועדה ביקשו שהכספים יועברו בתשלום ישיר לחשבונות הבנק של הניצולים או למימון פרויקטים כמו טיפולי שיניים. מאחר שבדיוני מעקב עלה שהניצולים מעדיפים שלא יינתן להם סיוע באמצעות כרטיסי מזון, ביקשו חברי הוועדה שלא להמשיך בפרויקט זה, ויושב-ראש הדירקטוריון אמר שישקלו הערה זו. להצעת החוק, גברתי

לא הוגשו הסתייגויות, ועל כן אבקש מהכנסת לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, כפי שהובאה על-ידי הוועדה. תודה. אני מודה ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין. אני רוצה לברך את היוזמת, מרב מיכאלי, גם על כך שנתת לנו את הזכות לקחת חלק בחקיקה החשובה הזאת, ולהזמין אותך כדוברת ראשונה בבקשות רשות הדיבור. יש שלושה דוברים.

חבר הכנסת אלעזר שטרן וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. עומדות לרשותך חמש דקות. בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, ותודה לך על הדברים המשמחים. אין ספק, אני חושבת שאנחנו שותפות ושותפים לזה, חברי פה, חבר הכנסת שטרן, וחברת הכנסת שולי מועלם, שבוודאי אם היא תיכנס מייד זו שמחה מאוד גדולה ורבה. זה מאבק שלא אנחנו התחלנו אותו, התחילו אותו לפנינו, ואני חושבת שמה שעומד בבסיסו זה תפיסת כבוד האדם של כל ניצול וניצולה, שאין סיבה שיעברו את השנים שלהם במדינת ישראל, שאמורה להיות מקום המקלט האולטימטיבי, שיעברו אותן בחוסר, במצוקה, ובאמת בחוסר כבוד.

אני חושבת תמיד שכבוד הוא פחות חשוב מאשר החיים עצמם. בכל הכבוד, כבוד הוא פחות חשוב מהקיום הבסיסי, מהיכולת באמת לחיות חיים ולהיות בריאה או בריא ויציב או יציבה.

גם כבוד יש לו החשיבות שיש לו,

אני רוצה להוסיף עוד דבר שאני לא בטוחה שציין חבר הכנסת לוין בהצגתו את החוק. מעבר להגדלת סכום הסיוע, מעבר לשיפור התנאים שיקבלו הניצולות והניצולים, אנחנו, בהצעת החוק שלנו, הגדלנו את סכום הסיוע שיגיע היישר לחשבונות האישיים של הניצולות והניצולים. אנחנו חושבות שהאוטונומיה של כל אחת ואחד לחיות את חייה ולעשות שימוש בכסף, כמו שהיא והוא מוצאות לנכון, זה היה אחד הדברים הכי חשובים ששונו בחוק הזה. לא להחליט בשבילם, לא מה הם יכולים לקנות ולא מה הם לא יכולים לקנות, ולא איפה הן צריכות לקנות ובכמה. ואני שמחה מאוד להגיד שהצלחנו באמת להגיע למקסימום סכום ישיר,

אני מאוד מקווה, לניצולות וניצולים רבים ככל האפשר לחיות חיים טובים בהרבה מעכשיו והלאה.

תודה לך, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה. עומדות לרשותך חמש דקות. עד חמש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, עמיתי השרים, עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה הוא בשורה לניצולי השואה. אני צריך לומר כאן, הוא התאפשר בזכות הסכמה של משרד האוצר, כחלק מההליכה שלו לקראת ניצולי השואה, על איזה רעיון שאני לקחתי מוועדת הכספים,

באפוטרופוס הכללי הסכימו לחלק נכסים שלהם על חשבון ערבות שנותן משרד האוצר. ואם הדבר נכון לגבי נכסים בכלל וחלוקה למטרות החשובות של האפוטרופוס הכללי, האם יש מטרה חשובה יותר מאשר ניצולי השואה שעוד חיים אתנו? ולכן מה שעומד בבסיס החוק הזה זה הסכמה של משרד האוצר לחלק היום, מחר בבוקר, בשנים הקרובות, בשנתיים הקרובות, יותר כסף לניצולי השואה, ואם יימצאו יורשים, שגם אותם לא צריך לחפש בכל קצוות העולם, אז משרד האוצר נותן לזה ערבות. ועל כך אני חייב תודה, מעבר לעמיתי לחוק הזה, גם לשר האוצר יאיר לפיד, שכמו הצעדים האחרים לטובת ניצולי השואה, גם בתחום הזה רתם את אנשי משרד האוצר, שנרתמו ברצון רב לעשייה החשובה הזאת. אני חושב שמה שעומד בבסיס החוק הזה זה שחלון ההזדמנויות שלנו עם הניצולים, הוא קצר. ויש עוד דבר אחד, ואני רואה שחברתי שולי מועלם מהנהנת, ומרב מיכאלי: אנחנו רוצים שהניצולים יחליטו על עצמם. אנחנו לא רוצים להגיד, כמו נימוקים ששמענו, שאם ניתן להם כסף אז אולי הבנים שלהם ישכנעו אותם לקנות סיגריות. איזה מין טיעונים עצובים, כאילו הם לא מסוגלים להחליט. ולכן בבסיסו של החוק, לצד קיצוץ בהוצאות העלות, אם באופן מיידי ואם לאורך זמן, של החברה להשבה, שמשתדלת לעשות עבודה טובה ובדרך כלל גם מצליחה, יש אמירה שאנחנו כמה שיותר מהר את הוצאות התקורות חותכים, ואנחנו מעבירים את המשאבים שנמצאים לטובת הניצולים שנמצאים אתנו. נגדיל להם את הזכות, והם ידעו מה לעשות בכסף הזה. אני חושב שההירתמות הזאת לטובת הדברים המשותפים שלנו, שזה ניצולי השואה, יש בה סמל. לא הלכנו פה על שמאל וימין ועל קואליציה ואופוזיציה, וגם לא מי יקבל את הקרדיט. פעלנו כולנו מתוך אחריות. כשאני עומד על הדוכן הזה, קשה לי ביום כזה שלא לייחל לאחריות הזאת גם בנושא הגיור. עמיתי מהבית היהודי, שבמערכת הבחירות שלהם דיברו על הגיור הרבה יותר ממה שאני דיברתי עליו, דיברו על מהפכה בתחום הגיור, הכירו במצוקות העם היהודי במדינת ישראל, יודעים שאי-טיפול בסוגיות הגיור פוגע בזהותה היהודית של מדינת ישראל פגיעה אנושה, פוגע במעמדה של היהדות במדינת ישראל. הרי הם גם לא יוכלו ללכת להתחתן ברבנות, עם מי? עם הילדים שלנו ושל השכנים שלנו. ומה חטאם? שברוסיה או באוקראינה קראו להם ז'יד, והם באו לפה בשביל לשרת ולהציל את העם היהודי או להטות כתף? בזה אנחנו לא מכירים? על זה נגיד לה שאם את לומדת בבית-ספר למשחק לא תהיי יהודייה? ואני כבר לא אומר שיש גם כאלה שאומרים להם: אם תתגייסי לצה"ל לא תהיי יהודייה. ולזה הבית היהודי נותן גיבוי, ומנסים להגיד לנו כאילו אנחנו רוצים להכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. כאילו אסור להגיד בכנסת את המושג רפורמים וקונסרבטיבים. כאילו הם לא אחים שלנו. כאילו יהדות התפוצות זה לא הם. חס וחלילה שתזכיר. אז מי נלחם בזה? שר הכלכלה, המסחר, התפוצות, ירושלים, הדתות. הוא נלחם בזה? חבר הכנסת שטרן, אין בתפוצות הדברים האלה? אף שהנושא טעון, את ההתבוללות יש שם, פה אין? אז מה הוא רוצה? חבר הכנסת שטרן, הנושא טעון, אבל אנחנו כרגע בחוק חשוב וזמנך נגמר. לא, הוא לא רק טעון, הוא ערב פסח. אני מסכימה. יכולנו להעביר את החוק הזה, היינו צריכים היום,

הוא לא עולה היום?

מה ניצחתי, ללכת לתקשורת? כשעדי וטל וסשה ומרי ישאלו אותי: שמענו שהעברת את החוק, למי אנחנו הולכים מחר בבוקר? מה אני אגיד להם?

את החיילים שלנו, את החיילות שלנו, את עצמנו? לאן הם ילכו להתחתן, אתם חושבים? תודה. חבר הכנסת שטרן, אני מודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. זה לא הנושא שעל סדר-היום כרגע. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אני מזכירה למי שנמצאים כאן שהנושא הוא הצעת חוק נכסים של נספי השואה, שהוא חשוב מאוד, עם בשורה טובה עבור הניצולים, ואני מבקשת להתמקד בזה,

אף-על-פי שיש לך חמש דקות לומר מה שאת רק רוצה. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי השרים, חברותי וחברי, גברתי, אני מקבלת את הצעתך. חבר הכנסת מוטי, בבקשה, תכבדו את חברתכם.

נשמח לשמוע את דעתך.

נראה לי שהנושא הוא מספיק חשוב בשביל לא לערבב אותו עם שמחות אחרות, ברשותך, או עם עצבונות אחרים. חבר הכנסת אלעזר שטרן וסגן השר מיקי לוי, אם אפשר יותר בשקט, תכבדו את חברת הכנסת. סגן השר מיקי לוי, לא מתאים לך. כן. חברותי וחברי, הצעת החוק הזאת היא חלק ממסע גדול שאנחנו עושים בשנה האחרונה בתוך הכנסת, חלקנו כבר הרבה שנים בחוץ, ממשיכים חברי כנסת שהיו פה לפנינו, ובעצם המטרה שלה היא להחזיר את הכבוד האמיתי לניצולים ולניצולות מהשואה. הצעת החוק הזאת היא פעולה אחת מני רבות שאנחנו מקיימים. הבנה שאיזה תאריך של עלייה לארץ לא עושה מישהו ניצול או לא ניצול, וגם זה משהו שאנחנו הולכים לשנות אותו, הבנה בעיקר של שיתוף פעולה של כל משרדי הממשלה, וכמו שאמר חבר הכנסת שטרן, בעיקר של משרד האוצר. יש לנו זמן מאוד מאוד מאוד קצוב, ומותם של ניצולי וניצולות השואה הוא תהליך שאנחנו לא יכולים לעצור. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לדאוג לכך שבשנים האחרונות לחייהם, כאן במדינת ישראל, מדינת היהודים, ניצולי וניצולות השואה מקבלים את היחס הנכון, הראוי, האמיתי, חבר הכנסת שטרן, עבדנו על ההצעה הזאת כל כך הרבה חודשים ואתה עובד עליה כל כך הרבה שנים, בוא ניתן לה את המקום. בהצעה הזאת ניסינו לשמור את האיזון שבין זכויות היורשים על הנכסים שקנו הסבים והסבתות, הסבים והסבתות רבא שלהם, שקנו בארץ-ישראל כאמירה ציונית,

של קהילות יהודיות מכל העולם, לבין החובה שלנו במדינת ישראל לסייע לניצולים. אני חושבת ששמרנו מאוד מאוד טוב על האיזון הזה. שמרנו עליו גם בהגדלת הסכום שהולך לסיוע לניצולי השואה, גם בהגדלת הסכום הכספי הישיר שהולך לסיוע. אנחנו לא מבטלים פרויקטים חשובים כמו שיפוץ בתים, אבל אנחנו מצד שני מגדילים את סכום הכסף שבסופו של דבר כל ניצול וניצולה מקבלים. אנחנו גם שמרנו על האיזון הזה בהחלטה שהתקבלה ביחד עם החברה להשבת נכסי הנספים, שמקדימה את זמן הסגירה של החברה הזאת ואת צמצום התקורות של פעילות החברה הזאת. הניצולות והניצולים, חברים וחברות, הם אנשים שבחרו שוב ושוב בחיים שלהם לצמוח מתוך אובדן של משפחה, של חיים, של שנים, של נעורים. לא מעטים מהם נשארו אחד מעיר ושניים ממשפחה. ואני חושבת שהצעת החוק הזאת, כמו הצעות נוספות שמתקדמות בשנה האחרונה בדחיפה רבה מכיוון הממשלה, ובשילוב כוחות מופלא של חברי הכנסת מכל סיעות הבית, הצעת החוק הזאת, ואחרות, בעצם הולכת אתם בבחירה בחיים, בשמירה על הכבוד שלהם ובעצם באמירה שאנחנו מחויבים לניצולי וניצולות השואה, שהם האחרונים שאנחנו עוד זוכים לחיות במחיצתם.

תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם. ואנחנו, מכיוון שאין הסתייגויות להצעת החוק, אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד

נוכח אלעזר שטרן,

נגד סילבן שלום,

נגד יאיר שמיר, בעד סתיו

צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום,

אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח איילת שקד,

אנחנו עוברים לסעיף הבא. אני מבקש ספירה מחדש, אני לא מאמין לתוצאות. אין רוב לקואליציה, הסעיף

נפזר את ההתקהלויות,

למשל של חברי הכנסת עליזה לביא ואראל מרגלית. אומנם זאת התכנסות שקטה, אבל אני מבקש, או בישיבה או להיפרד. חבר הכנסת ברוורמן, חברנו, קשה לו הפרידה מחבר הכנסת גילאון.

עכשיו אראל מרגלית בא לי. בבקשה, אדוני. אני מתכבד להגיש לאישור

המבקר ופועלת בנחישות ובאחריות לתיקון הליקויים. הוועדה, כזרוע של הרשות המחוקקת, משמשת פה וכתובת לציבור הישראלי אל מול הרשות המבצעת ומבטאת את הדרישה

מנהל חטיבת הביטחון, ומר יובל חיו, מנהל חטיבת משרדי הממשלה, ולצוות המשרד, המשתתפים באופן קבוע בישיבות הוועדה, על שיתוף הפעולה הפורה, שיש בו תרומה של ממש להתייחסות הרצינית של הגופים

אנחנו עוברים כרגע לדיון האישי. יעלה ראשון הדוברים,

חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. עומדות לרשותך שלוש

החלקים האחרים, שנמצאים בצפון, בדרום, במגזר החרדי,

בשכונות של הערים הגדולות, שהדבר היחיד שיכול להקפיץ אותם קדימה זה השקעה דיפרנציאלית ממשלתית בחינוך,

יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, הדיון הזה הוא קודם כול הזדמנות לנו, חברי הכנסת, להביע הערכה ותודה למבקר המדינה ולצוותו על העבודה המסורה, הממצאים החשובים, הביקורת המשמעותית שהם עושים לאורך כל

מדיניות שבה יש שתי מערכות של חוקים, מערכת אחת של חוקים בישראל ומזרח פרוע שמתנהל בלי דין,

כדי לקדם התנחלויות שרצויות לממשלה מבחינה פוליטית. אני רוצה לציין את החלק של דוח 63ב שעוסק בסוגיות של הגנת הסביבה בתעשיות הביטחוניות. גם כאן מבקר המדינה מפנה את תשומת לבנו לכך שבתעשיות הביטחוניות עד עצם היום הזה

אנצל את הבמה לברך את מבקר המדינה ואת צוות משרדו על העבודה המבורכת ועל הדוחות הראויים, שפועלים למען ביקורת בונה. אכן, יישר כוח על הפעילות. כן, חבר הכנסת נסים זאב, עומדות לרשותך שלוש דקות,

קיים שנים רבות, וכולנו יודעים שזה המקום היחיד של אותה קהילה. יש שם אלפי מתפללים, יש שם בית-מדרש.

הכנסת, כבוד מבקר המדינה, מותר להוסיף "ידידי" בביקורת

כמנהל שהיה לאורך השנים, ואני אתן אחר כך כמה דוגמאות, כשהציגו לי פתאום זווית

הסופי של אותו פרויקט עמד ביעדים ועמד במה שהצבנו לו מלכתחילה. תתפלאו, מצאנו לא מעט דברים שדורשים תיקון כנגד אותו ליקוי. הייתי גם שותף לבדיקות לא מבוטלות של נושאים לוגיסטיים,

ואני יכול להוסיף כהנה וכהנה נושאים בעניין הזה.

אני חוזר

דעתו של המבקר נתקבלה ולא של המבוקר. אבל תמיד קיבלנו שזה היה תהליך

עיצומים, דמורליזציה ומאבקי הכול בכול. אשרור מזכר ההבנה בדבר שיתוף פעולה בבקרת איכות ובטיחות של מוצרי תעשייה מיוצאים ומיובאים בין

ההימורים בספורט רשאים לבקש כי כספי התמיכה יועברו אליהם דרך ארגוני הספורט, מה שאנחנו קוראים בשפה המקומית "המרכזים". הוועדה שמינתה שרת התרבות והספורט קבעה כי העברה כאמור אינה יעילה, גם לא ראויה וחורגת מהמצב הכללי

להביאו מחדש לחקיקה, וזאת עקב החידוש שבהסדר. הוא הסדר חדש, שמשנה סדרי עולם שהיו נהוגים במשך עשרות שנים, והרצון

הצעת החוק קובעת כי הזכות לכספים המועברים לאגודות ולמועדונים מהמועצה אינה ניתנת אומנם להמחאה

לרבות התחייבותה של שרת התרבות והספורט שלא תיזום או תתמוך בהצעות חוק שמטרתן לצמצם או לבטל את היקף התמיכה שמעבירה המועצה לארגוני הספורט,

על

לפרסם גם באתר האינטרנט של המועצה,

כך שזה יהיה חשוף לכול ולעיני כול. אני מבקש מחברי הכנסת, מחברי

אין הישגים, אין אור בקצה המנהרה, ואני חושב שאכן, הגיע הזמן לעשות רפורמה, שנוכל סוף-סוף לתפקד כמדינה נורמלית בכל מה שקשור לעניין

תארו לעצמכם, חברים,

שסוף-סוף מעבירים את כספי התמיכות מה"טוטו", מ"ווינר", ממועצת ההימורים, ישירות לקבוצות. האדונים "מכבי" וכל המרכזים למיניהם, לא מקבלים קופונים עבור ההקצבות האלה. אני מודה, לא מקבלים.

בכלל, למה הוא משמש? לשמן את המנגנון. ואני אומר את זה, ואומר את זה הכי ברור שיכול להיות: לדעתי,

שרוצה להקים מרכז ספורט, אהלן

אני

יושב-ראש ועדת החינוך, והנה חבר הכנסת שלח, שהוא בעניין,

אני קורא לכם לשלב ידיים, שהקבוצות בליגות הנמוכות שסובלות מבעיית

ובניגוד לכל האיומים והצרחות שראינו בוועדת החינוך,

אני מסיר את ההסתייגויות.

הוא מסיר את

חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7,

התשע"ד 2014,

בהחלט, חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת

מאחר שהיא לא פה, אני רוצה בשמה להודות לצוות שלה, גם למנכ"לית, גם ליועצת המשפטית, לראש רשות הספורט, וכמובן לאנשי מועצת ההימורים. אני רוצה להודות גם לצוות הוועדה שלי

, חבר הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד 2014, לקריאה שנייה ושלישית,

עם המגבלות של היכולת באמת לדרג נכון. בהצעת החוק המונחת לפניכם מוצע להסדיר את פעילות החברות בישראל ולהכפיף אותן לפיקוח הרשות לניירות

אז אני חוזר, ההסדרה נעשתה תוך שימת דגש על הכללים החלים על חברות הדירוג במדינות שלהן שוקי הון

עד היום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר היה הגורם שאישר את פעילות חברות הדירוג, אולם לא נקבעה הסדרה מפורשת של פעילות החברות

איך קראנו

הקשבנו לחברות הדירוג, ואני חושב באמת שהתוצאה משקפת איזון בין הרצון להסדיר את פעילות החברות בישראל ובין הרצון לעודד

מכיוון שהיה שיח נבון, רציני, ואני חושב שהביא להצעת חוק שקולה וטובה.

מבקש שתאשרו את הצעת החוק המונחת לפניכם, הכוללת גם לוח תיקונים, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, בנוסח שהוצע על-ידי

הצעת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי עברה בקריאה שלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא לסדר-היום: החלטת ועדת הכספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה),

-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה,

חברות וחברי הכנסת, בשמו של יושב-ראש ועדת החוקה,

חבר הכנסת דוד רותם, אני

עם זאת, מובהר כי דרך המלך בעניינים מורכבים, וככל שיש התנגדות לדיון על-ידי ועדת הערר, תמשיך להיות בתי-המשפט

מוצעים תיקונים שמטרתם להקל על מימוש נכסים שנמצאים בידי החברה.

לאחר דיון ארוך הוסכם להציע כי הסיוע יעמוד על 135 מיליון ש"ח לשנה, ובשנת 2015 יעמוד הסיוע על 150 מיליון ש"ח. בנוסף לכך מוצע כי שרת המשפטים תוכל להעלות, בהתייעצות עם שר האוצר

הכבוד, כבוד הוא פחות חשוב מהקיום הבסיסי, מהיכולת באמת לחיות חיים ולהיות בריאה או בריא ויציב או יציבה.

א. גם כבוד יש לו החשיבות שיש לו,

החשובות של האפוטרופוס הכללי, האם יש מטרה חשובה יותר מאשר ניצולי השואה שעוד חיים אתנו? ולכן מה

כשאני עומד על הדוכן הזה, קשה לי ביום כזה שלא לייחל לאחריות הזאת

הגיור. עמיתי מהבית

והם אומרים לי: ניצחת, העברת. מה ניצחתי, ללכת לתקשורת?

חברותי וחברי, הצעת החוק הזאת היא חלק ממסע גדול שאנחנו עושים בשנה האחרונה בתוך הכנסת, חלקנו כבר הרבה שנים בחוץ, ממשיכים חברי כנסת שהיו פה לפנינו, ובעצם המטרה שלה היא להחזיר את הכבוד האמיתי לניצולים ולניצולות מהשואה.

אנחנו לא מבטלים פרויקטים חשובים כמו שיפוץ בתים, אבל אנחנו מצד שני מגדילים את סכום הכסף שבסופו של דבר כל ניצול וניצולה מקבלים. אנחנו גם שמרנו על האיזון הזה בהחלטה שהתקבלה ביחד עם החברה להשבת נכסי הנספים, שמקדימה את זמן הסגירה של החברה הזאת ואת

שלו בקריאה השלישית. חבר הכנסת עפו אגבאריה, נרשם בפרוטוקול שלטענתו זה בעד. אז

חלק שני יכלול את ההוראות לעניין גבייה באמצעות

אגרות והוצאות, וחלק שלישי יכלול את סעיף 4,

חברי הכנסת, אני מתכבדת להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), התשע"ד 2014, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. על-פי פקודת העיריות, המועד האחרון שבו רשות מקומית יכולה לקבל החלטה בדבר סכומי ארנונה של שנת הכספים הבאה הוא 1

חיים ביבס ולצוותו, ליועצי הוועדה תומר רוזנר, גלעד קרן ורוני, לצוות הוועדה: לאה, שוש, ליאת, רחלי ואיה נחום. הצעת חוק זו מוגשת ללא הסתייגויות, ולכן אבקש מהכנסת כי תתמוך בנוסח המוצע. מה עם דוד

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), התשע"ד 2014, נתקבל. 21 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

החוק עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. שר הפנים, השר גדעון סער, ביקש לברך את היוזמים של הצעת החוק.

ובאופן הדרגתי לחולל שורה של שינויים שמקִלים על האזרחים ומקִלים על העסקים, ואנחנו עשינו עכשיו, ואני שמח גם על התמיכה הרחבה מקיר לקיר כאן במליאת הכנסת,

הזה. תודה

1945. החוק הולך לערוך שינויים בכמה נושאים. עונש מאסר של חמש שנים בעבירות הקשורות לחפץ

ביטול תקנה 134(1)(ה) בתקנות ההגנה (שעת-חירום) מאחר שההסדר המוצע מייתר את השימוש בתקנה האמורה, שהיא מיושנת וכללית,

העבירות הכוללות

בהזדמנות זאת, יושב-ראש הקואליציה,

אני מדברת אליך, אני רוצה להודות לך על היכולת שלנו להעביר חקיקה כל כך

אילולא האישור שלך והסיוע שלך בוועדת הכנסת זה לא היה

הזה של החוק, מי שמכיר את החוק המקורי, זה היה פשוט לעג שאדם שנכנס עם חפץ שאסור להכניסו לתוך שטח הכלא והעונש שלו

זאת המטרה, הרי בשביל מה אני הולך לשם לבקר. ברגע שאני לא יכול לבוא בהפתעה, יש פעמים שהחובה הציבורית אפילו מאפילה על, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים,

מכובדי ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת הקבוע במשך שנים רבות,

שר הפנים, שבעבר היה גם אחראי למשטרה ולשירות בתי-הסוהר, אני מוכרח לומר שאני אחד מהקפדנים ביותר בנוגע לחוק חסינות חברי הכנסת. אני חושב שחסינות של חבר כנסת היא מוסד שחבר הכנסת לא יכול לוותר עליו. ובעניין זה כל

על הדילמה,

שלנו גם להקפיד על כך שלא נחטיא ולא נחטא. ולכן אני אומר שאני אצביע בעד החוק הזה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק מס' פ/2351/19 וכלה בהצעת חוק מס' פ/2419/19, הצעת

ממליצה שצריך לגלות גמישות, אבל אני רואה שהייתה דעת מיעוט, ודעת המיעוט יש לה טעמים כבדי משקל,

כפי שצריך. עוד אני מוצא לנכון לציין כי לאחרונה נחתמו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום

מ-2003 זה לא יכול להיות 15 ואפילו לא 12. לא,

אני אגיד לך למה, כי פעם הארכתם את זה בחצי שנה ואחר כך בעוד חצי שנה.

הכנסת, שהיא הריבון, אדוני, אתה מפריע לי. וכל פעם הגעתם לכאן, ובכסות של טיעונים ביטחוניים אתם משתמשים בהפחדה כדי לעשות מהלך,

במסווה של חקיקה והוראת שעה אתם נותנים

אני רוצה לסיים ולומר: לשר הפנים יש שיקול דעת מאוד מאוד רחב, גם לפני חקיקת החוק הייתה לו אפשרות לאשר איחוד משפחות בתהליך מדורג, אחרי בדיקה מאוד מאוד פרטנית ומדוקדקת של מצבם של בני-הזוג שמבקשים

פה בידי, אתמול הושק דוח הגזענות בשדולה למלחמה בגזענות ואפליה, בשיתוף המטה למאבק בגזענות.

שלו, הגילויים של הגזענות בשנה האחרונה בישראל מדאיגים, בלשון המעטה, ואני רוצה לשתף

מסרבים לתמוך בכך. תודה. תודה. תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת, מרצ, עשיתם לי, בליץ. בליץ בסדר שלכם, טוב,

אברהים צרצור, אם לא יהיה, ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר הסביר

זה ביטחון? האם ביטחון זה רק הטנק, זה רק הרובה והמטוס? מה עם חירותו וכבודו של

משפחתי בתוך מדינת ישראל. כלומר, מרצ, אתם מפריעים לי מאז שהתחלתי לדבר. כל סיעת מרצ, אתם מפריעים לי מאז שאני

בשל העובדה שהם יהודים? מה, אתה רוצה להחזיר גם את המרוקאים, אחמד טיבי?

טוב לדעת. משפט. אתה היית יושב-ראש ועדת

אני הייתי מקווה שבג"ץ גם יפסול את החוק שנדון היום, אבל, לצערנו, ההחלטות נפלו בבג"ץ, עד עכשיו שישה נגד חמישה, כאשר שישה שופטים אישרו את החוק, עם הסתייגויות,

אבל בסופו של דבר אישרו את החוק. היום אנחנו עומדים 12 שנה אחרי,

אגב, הוועדה הזאת קמה בעקבות החלטת בג"ץ, אבל

מי שיש לו יכול לקרוא, מתייחס לוועדה ההומניטרית בצורה מאוד מסוימת, כאשר הוא קובע שלהיות

מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים,

בשאלה. מדוע הצו הזה לא יהיה חוק קבוע? מה מונע מהממשלה, ומשר הפנים ומכולם כאן, לתת לצו הזה מעמד של חוק? האם מישהו יכול להשיב לי? למה כל שנה מאריכים את תוקפו? התשובה ברורה

אחרי הבעל,

אם הבעל הוא פלסטיני על האישה להגר לשטחים כדי לחיות עמו חיי משפחה.

בצו הזה, להגיד לי במי להתאהב, עם מי להתחתן. אם אני מבין את החוק,

הרווחה הדמוקרטית שממנה אנחנו נהנים בבמה הזאת כדי להגיד שהחוק הזה הוא,

טוב מאוד,

זה באמת משקף את הדמוקרטיה,

שרי ממשלה, ואומרים: תגידו תודה שאתם בדמוקרטיה הזאת.

להיכנס למדינת ישראל כאשר זה שירת את האינטרסים שלה, כאשר הייתה בעיה בדרום-סודאן, איזה אינטרסים? מה שרציתם. אתם פתחתם להם את הדלת, ועכשיו, כאשר הכושי עשה את זה שלו אז הכושי יכול ללכת,

נא לסיים. וזה

של האידיאולוגיה הציונית בשביל לגור עם מישהו ובשביל לחיות עם מישהו.

של האידיאולוגיה הציונית ושל מדינת היהודים בשביל להתאהב במישהו ובשביל לגור עם מישהו ובשביל להקים

זכויות אדם, אלא של בתי-המשפט בישראל, שהם אומרים: זה סתם להתנכל לאנשים, זה סתם להתעמר באנשים האלה,

ולהעניש אותם על זה שבחרו בפלסטיני בשביל להקים משפחה. אם שר הפנים היה פה הייתי גם רוצה להציג בפניו כמה בעיות בלשכות של משרד הפנים,

יצא לי מכל מקום, הדבר הזה. כמה אפשר לחזור על זה ולדבר לקירות אטומים, כשאף אחד לא שומע, אף אחד לא מקשיב? בסופו של דבר יש מין כפתור קואליציוני שכולם לוחצים עליו בלי

אחר הייתה קמה סערה ולא שוקטת עד שייפלו אמות הספים, אבל פה גזענות זה "מיינסטרים". תיהנו עם זה. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. יעלה חבר הכנסת דב

ביטחוניות, מצוקה ביטחונית, מצוקה ביטחונית קיצונית.

על מה בעצם החוק הזה נשען? על מה נשענת הפגיעה הכל-כך

האחרונה אני שומע שכבר אפשר להשתחרר בעסקה טובה גם אם יש לך תעודת זהות

רוצה להתנצר או להתאסלם אבל אני לא מאמין במוחמד ולא מאמין באלוקים.

יבוא ויאמר שהוא רוצה להיות יהודי והוא לא מאמין שיש בורא לעולם, שנתן תורה לישראל, ולקבל את חוקי התורה הזו? גם אם בית-הדין של הרבנות עושה את הגיור זה

אהבה עם אחמד טיבי. אוהבים אותו. אותם נשים או אנשים? אותם אנשים ונשים. גם נשים היו בפיגועים,

אתה כאיש דת משקר?

חוק האזרחות. ואני חושב שגם בארצות-הברית אין בעיה ביטחונית, זה לא קיים, אתה מחר רוצה לקבל אזרחות

אתה יכול לקבל?

תגיד לי, כמה שנים אתה צריך

2013. ביקשתי את הנתונים המספריים, והם כדלקמן: סך הכול הוגשו לוועדה המייעצת 360 בקשות במהלך שנת

אותה, מה זה השיקולים הרלוונטיים? השיקולים הרלוונטיים זה, זו מילת הקסם. מילת הקסם. מה מילת קסם? מאחורי ה"רלוונטי" זה עולם ומלואו. יש, אתה יודע,

אתה מדבר בשם הציבור? מי שם אותך

הציבור?

אשר בחרו בנו לנהל את ענייני המדינה ושלחו אתכם לספסלים

שזה לא אותו דבר. התובנה הזאת עדיין לא חלחלה אליכם, זה בסדר. אתם רשאים להמשיך לאחוז בכל אותן תפיסות אשר לא קשורות למציאות חיינו, ואנחנו נמשיך ליישם את האחריות שהטילו עלינו אזרחי

אמצעי המאסר הוא אמצעי חריג לגביית חוב אזרחי. במסגרת בדיקה שנערכה במהלך שלוש השנים האחרונות ברשות האכיפה והגבייה

שיעורי הגבייה דווקא

שוחחה אתי על הנושא לדעתי כבר ביומה הראשון של הכנסת, ביקשה את התייחסותי, הביעה את דאגתה מהמצב,

תצורף לממשלתית וביחד נעשה את השינוי הנדרש, ולכן הממשלה

בתקופה כזאת, שכל העולם סוער, יהודים בקייב נרדפים מפני שהם יהודים,

ליצור קרע כזה בין דתיים לחילונים זה אסון נורא.

בבית-שמש, שהגיעו לדברים גזעניים שכאלה שכמוהם לא נשמע, עד כדי

ההצבעות אנחנו נצמיד את שני החוקים לקריאה ראשונה.

אדוני. שלוש דקות. חברי וחברותי חברות הכנסת, מדובר ביום חג ומועד שבו

לא כתבתי, משום מה. אני אבדוק לך מה שם השופט.

אבל צריך לומר, היחיד הבודד ה"אפור", צריך להגיד, חברות וחברים, היום ההוצאה לפועל במדינת ישראל היא במידה רבה החצר האחורית

כן, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. רבותי, הצעת

הצעת החוק שבפנינו החלה דרכה בכנסת הקודמת כהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אילן גילאון. בהמשך הדרך הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית בנושא, והצעות החוק מוזגו להצעה אחת. חוק זכות יוצרים, התשס"ח 2007, קובע כי לבעל זכות

עם מוגבלויות

אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת אילן גילאון, אשר הצעת החוק שלך היא שהתניעה את המערכת הממשלתית והובילה בסופו של יום להבשלת החוק ולאישורו בוועדת הכלכלה של הכנסת. ולסיום, אני מבקש להודות לצוות

אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

מבקש לברך את כל אלה שהשתתפו ועזרו בהעברת החוק בקריאה שלישית. תודה. רמקול בבקשה.

להצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14),

2014, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה אבישי

באופן זה הצעת החוק מהווה השלמה להצעת החוק לעידוד התחרות בענף המזון, שתאושר במליאה, כפי שאני מצפה, עוד הלילה,

כי שני חוקים אלו מביאים בשורה לצרכן, כך שנתחיל לראות ירידת מחירים בענף המזון,

העובדה כי ארגוני השיווק ממשיכים ליהנות מהפטור על אף השינוי באופיים מובילה לעיוות בשלושה מישורים שונים: ראשית, ארגוני השיווק מנצלים את ההגנה שמעניק להם החוק להגדיל את כוחם תוך החלשת

וזאת מתוך הבנה כי ההתאגדות אומנם עשויה להגדיל את כוח המיקוח של המגדלים הקטנים אך עלולה להיות כרוכה בעלויות כספיות של מיתוג,

לפשרה שגם מחזקת את החקלאים אבל גם דואגת לצרכנים, וסיימנו פרשה של 15 שנה. אני מבקש להודות לשותפים המקצועיים שליוו את

היקר, יושב-ראש הוועדה. חברת הכנסת גמליאל לא נמצאת פה, לכן אני לא מתייחס להסתייגות. השר בנט, אני מבין שאתה רוצה להתייחס להסתייגות, אף שאני לא מעלה אותה כי גילה לא פה.

אתה בכל זאת רוצה להתייחס? בבקשה. אה, אוקיי, לא להסתייגות. אם אתה

חוק מאוזן

זו היסטוריה, תבינו,

ובכל פעם הלובי מגיע ומפיל את זה. 20 שנה מנסים לבטל את האפשרות, איך זה עבר עכשיו?

ללא מתנגדים וללא נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד, עברה בקריאה שנייה

לדיויד גילה, הממונה על הרשות להגבלים עסקיים,

לעמר בר-לב ידידי, שגם שהוא עזר

לחבר הכנסת קלפה, שעזר ותיווך, כמובן לכל החקלאים שעזרו, לא לאלה שניסו להפריע, שהם עסקני חקלאות ולא ממש חקלאים, ובסוף, לצמד עוזרי

חוק לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה), שפוצל ממנו. הכנסת התשע-עשרה החילה על הצעת חוק זו דין רציפות. הצעת

עוד הלילה, את חוק קידום התחרות בשוק המזון, התשע"ד 2014, ותיקון נוסף שאישרנו כרגע לגבי ההגבלים העסקיים, פטור למשווקים

מרב דוד,

לכל מי שעשה במלאכה, מכל המשרדים, לעוזריו של השר בנט ולכל האחרים. חברי וחברות הכנסת, להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, ואני קורא לכם לקבל אותה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אדוני

נא להעלות.

תסתכלו במסך.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מתנצל שאני צרוד מאוד, אז גם אנסה לקצר בגלל זה. לממשלת ישראל יש שני כללים שקובעים את המסגרת הפיסקלית: תקרה לגירעון המותר,

רחוק מזה. ולכן, הלוואי שזה יהיה 3% עם הגז.

כשאתה מנכה את הגז, אז תיקחו את הערבים והחרדים

ולכן זה יהיה מעשה חלם או

עדיין נצטרך להעלות את המסים, אולי להעלות גם את המע"מ, ולגזור גזירות קשות על הציבור. משתי הסיבות האלה באה ההצעה ואומרת שאנחנו נגדיל את ההוצאה של התקציב רק ב-2.66%. פירוש הדבר שאנחנו מקצצים כ-4 מיליארד שקל בגידול. 4 מיליארד השקל האלה יעשו את שני

מה שאני רק אומר,

אני מבקש בקשה אחת,

כיושב-ראש ועדת הכספים. כשעושים את זה אחרים זה בסדר, אבל כשאתם באים למליאה ואתם מדברים על גידול בתקציב, אנחנו לא כאלה חכמים כמו

ל-4%.

אחרים, בהם אני חושב שגם אתם מסכימים שאפשר לתת להם פחות מ-4% גידול. וזה

אוקיי.

גם בקואליציה ואפילו באופוזיציה,

אבי בן-בסט, פרופסור מומי דהן, פרופסור ערן

מה דעתכם על כל האנשים האלה,

תוכלו להכניס שקל אחד למדינת הרווחה, לרווחה, לבריאות,

המשק יצמח, אנשים יתעשרו פה, אבל לאזרחי מדינת ישראל בגלל הכלל הזה לא תוכלו לתת אפילו שקל אחד. עוד דבר מעניין, לגבי השרירותיות.

משפט סיכום. בקיצור ולסיום, אין כמעט מדינה בעולם שיש בה כללים כאלה.

הכללים שלהן לא כל כך משוגעים ורגרסיביים כמו הכלל שלנו. ולסיום, יש לכם גם כלל הגירעון. גירעון לפחות אומר: הפער בין הכנסות להוצאות. אם

נחזור עוד קצת אחורה ונחשוב על מה דנו פה רק לפני כמה חודשים. לפני פחות משנה סיפרו לנו שיש גירעון נוראי, מטורף, גירעון שהולך להביא לחורבן גדול של מדינת ישראל, חלילה,

אבל מה? במקום לטפל בגירעון הזה, שכבר לא ברור לי אם הוא קיים או לא קיים, משרד האוצר לוקח את הכספים, מחביא אותם בצד, לא מאפשר למשרדים בכלל לגעת בהם או להשתמש

אל תבקשו. זה לא עובד ככה. השיטה הזאת לא יכולה

אין לה סיכוי, כי בסופו של דבר הציבור היום הוא לא אותו ציבור שהיה פה לפני כמה שנים.

עשה, מה

היה? דוקטורט? לא. הוא מומחה.

הרשה לעצמו,

מדי, שלא תוציא יותר משאתה מכניס.

זה לגיטימי. אבל מה עשו פה בכלל ההוצאה החדש? תראו, אנחנו מדברים פה על דברים טכניים, אבל אני נרעש כי אנחנו מדברים פה על היכולת לשרת את

היום אנחנו עושים פה בארץ, ואנחנו היום עומדים בפני הזדמנות ענקית. נא לסכם. אבל איך נוכל לתת הזדמנות למגזר כמו המגזר החרדי? או מחר,

אני חושב,

להתייחס עכשיו ולהעלות את הוויכוח על עניין המע"מ, ההצעה שעלתה

אני חושב שכן יש קו מקשר בין שני הדברים. העובדה שהיום קם סגן שר האוצר בבוקר והופתע, בריאיון ב"גלי צה"ל"

הרי משנת 2005 הכללים האלה השתנו זו הפעם הרביעית, אני חושב, ובוודאי הדבר הזה לא משרת את העניין הזה. אבל הדבר החשוב שצריך להבין כאן, שבסופו של דבר, ככל שההוצאה האזרחית

את היחס חוב תוצר, אז איפה מדינת ישראל מצטיינת מכל מדינות ה-OECD?

בשעה שאנחנו מצליחים להפחית בשנים האחרונות באופן הכי חד, הכי חד,

את החוב שלנו,

בניגוד למה שעשו חלק במחאה החברתית ואוהבים לעשות גם חלק,

מתמטית,

איך עמדת פה וניסית להסביר לנו את ההיגיון הכלכלי שמאחורי ההצעה, אין היגיון כלכלי. בסוף יש פה כוונה מאוד פשוטה,

ההיגיון הזה אומר דבר פשוט: אנחנו צריכים,

להקטין את הגידול בהוצאה האזרחית. זה הסיפור.

והנה הם מגיעים, הדבר הראשון שהם עשו בתקציב הראשון זה באמת מופע האימים של הבור הגדול, הבור הגדול, הבור הגדול, וכמו שתיארתי כאן היום מוקדם יותר,

חיסכון, איפה חיסכון?

שבהן יש סוף-סוף ניסיון של רגולטורית להגביל את דמי הניהול, ובאה הרשות הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ועושה לובי נגד הזרוע האחרת של

ניסן ידידי, שמע, כדי לא לחזור על דברי חברי,

ברשותך, סוג של פנקסאות. שמעתי היום

והוא דיבר, אני אוציא את כל העניינים הביטחוניים ואת כל העניינים

אתם צריכים להגדיל את ההשקעות בחינוך ולהגדיל את ההשקעות בבריאות ולהגדיל את ההשקעות ברווחה.

עושה? בדיוק הפוך: מקצצת את הבריאות, את הרווחה ואת החינוך. בא טרכטנברג ואמר: יותר שירותים

לקרות. אתם בונים על איזו צמיחה שלא תהיה. המיתון בפתח. זה לא רק שמה שהבטחתם, ששר האוצר הבטיח, שבשנה הבאה יהיה יותר טוב, אני כבר אומר לך שבשנה הבאה יהיה הרבה יותר רע, וזה כבר ברור לכולם. חבריך במפלגה אמרו שהמיתון יהיה

שמעתי בקשב רב, ואני גם שותף, באופן מפתיע, לא, לא, בסדר גמור. גם בוועדות. זאת אומרת,

לא, לא, לא, ההערות שלך תמיד במקום.

-מידה עולמי,

בוודאי ובוודאי במדינת ישראל, היא קרובה לאפס.

אבל כאן מדובר במאות מיליונים שאין מאיפה להביא אותם, כי המדינה לא מייצרת אותם,

הגבוה, אומר: שינוי כלל ההוצאה בתקציב 2015 ידרוש קיצוץ תקציבי נוסף, השינוי יוביל לקיצוץ תקציבי נוסף ולכך שההוצאה הציבורית הנמוכה ממילא תפחת עוד

התבלבלתי. חברים,

ניסן, חבל שמשאירים אותך לבד,

אני חושב ששר האוצר

לו "כלל ההוצאה". כדי להגיע למצב, אנחנו לא צריכים להטיל מסים. נשמור על ציבור בוחרינו, ואז לא ניקלע למצב של הטלת

להיות ברשימה שם במצב טוב, כמה שיותר גבוה, אז ה-OECD, מה שחשוב, המספרים, לא מה שבפועל יש כאן.

שאני אדאג

חברים,

הייתה מחאה חברתית, שהייתה עם הכותרת: צמצום פערים,

מאיפה. נמשיך להיות איפה שאנחנו, שהדפוקים ימשיכו להיות חלשים.

הם לא במשחק שלנו. הציבור לא מטומטם. זה מזכיר לי משפחה שחיה על חשבון השוק האפור,

להגיד לכל מי שמצפה שבאחד הימים מצבו ישתפר: תפסיק לחלום, מיתון בדרך. שלום out, מלחמה באופק, מיליארדים למשרד הביטחון

כל ההבטחות של יאיר לפיד, שכשהוא יגיע יהיה טוב, הוא אמר:

בואו נחכה קצת, מכיוון שהם,

הקואליציה הקודמת, השאירה

המילה בזכותי הוא עוד לא אמר, אבל יש כסף. מה ציפינו כולנו, חברי הכנסת,

להם רשות לדבר, שאני אחד מהם, בין אלה שאין להם

למעצמה כלכלית עשירה? חברת הכנסת זהבה גלאון ואני עשינו מסיבת עיתונאים, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עשינו מסיבת עיתונאים ואמרנו: הנה הכסף שמכאן אפשר לקחת את זה,

אין אותה בארץ, אז הוא גם משלם על התרופה הרבה מאוד כסף כשהוא מביא אותה וגם משלם מע"מ. אמרו לי: לא, אתה לא מבין בזה. אז צריך לסבסד תרופות, אבל לא להפחית מע"מ.